רבותי חברי הכנסת, בהיעדר שר, השר מיקי איתן, שבוודאי ייכנס בכל רגע, היום יום שלישי, כ"ו בסיוון התשע"א, 28 בחודש יוני 2011 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה, גברתי. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104) (החמרת הענישה בעבירת ההפקרה), התשע"א 2011, של חברי הכנסת משה מטלון, זאב בילסקי וחמד עמאר. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בנושא: החלטת הרמטכ"ל על שינוי בנוסח "יזכור", של חברי הכנסת עינת וילף ואילן גילאון. אשרור תיקונים לכתבי הדואר העולמיים UPU, Universal Postal Union, ז'נבה 2008. תודה. תודה רבה, גברתי מזכירת הכנסת. אם השר לא מוכן, אם האורחים בקשר לכחול-לבן יגיעו לפני כן, נקיים את הסעיף השלישי כשני, ואז לא יצטרכו האורחים לחכות זמן ממושך.

היום יום שלישי, אנחנו פותחים בנאומים בני דקה. כל מי שרוצה להשתתף בנאומים יצביע. ראשון הדוברים, שיח' אברהים צרצור, אחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ונמשיך לפי הרשימה. כבוד היושב-ראש, הכפר הלא-מוכר הבדואי בנגב ואדי-אל-נעם, מתגוררים בו כ-5,000 תושבים, מחציתם ילדים. הכפר ממוקם רק קילומטר מרמת-חובב, תושבי הכפר הבלתי-מוכר הועברו למיקומם הנוכחי בשנות ה-50, ממקום מושבם בעבר, על-ידי מוסדות המדינה. מאז ועד היום הוקמו בצמוד לכפר זה אתרי תעשייה שיצרו מפגעים תברואתיים קשים המשפיעים על התושבים. אזור התעשייה ואתר הפסולת הרעילה של רמת-חובב מזה, מתקן גדול של חברת החשמל מזה ואתר של התעשייה הצבאית, שבו מתבצעים ניסויים אינטנסיביים בחומרי נפץ. מציאות זו גרמה למספר רב של מחלות עיניים, עור ונשימה, וגם להפלות רבות בקרב נשות הכפר. תושבי הכפר, כבוד היושב-ראש, ובזאת אני מסיים, מופקרים עקב חוסר עשיית הרשויות והתחמקותן הגורפת מאחריותן המינהלית. מצב זה הוא בלתי סביר ובלתי מוצדק והדעת מתקשה לקבלו. הגיע הזמן לפעול באופן מיידי למען הצלת אלפי אזרחים חפים מפשע ממוות ממשי.

תודה רבה לחבר הכנסת אברהים צרצור, השיח' אברהים צרצור. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פרשת השבוע שלנו היא פרשת חוקת, היא מתחילה במלים "זאת חֻקת התורה", והמלה "חוקה" הושאלה לאחר מכן לחוק שהוא מעל כל החוקים כולם, חוק שלא ניתן לשינוי. ובאמת המצווה שמופיעה בפרשה היא מצוות פרה אדומה, שאומרים שעליה אמר שלמה: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" אני מנסה להרים את המצווה הזו ולא מצליח. היהדות מקיימת את המצוות לא כיוון שהיא מבינה אותן, לא כיוון שזה מוסרי, לא כיוון שזה אנושי, לא כיוון שזה נחמד, אלא כיוון שהקדוש-ברוך-הוא ציווה עלינו את התורה, והחוכמה האלוקית היא מעל כל חוכמה אנושית שתהיה. במשך הדורות היו ניסיונות שונים ומשונים להזיז את העם היהודי. ידוע שהיוונים, לדוגמה, כך מתואר בדברי חז"ל, אמרו ליהודים שיכתבו על קרן השור: אין לנו חלק באלוקי ישראל. לאחר מכן היו גזירות השמד, בתקופה שאחרי חורבן בית-המקדש. היה הנאום של אורבנוס ערב מסעי הצלב, היתה אינקוויזיציה,

היו כל מיני כאלה. זה פגע בנו פיזית, זה תמיד פגע בנו פיזית. אבל היהדות ידעה שההלכה היא מעל הכול. היום שמעתי שוב ושוב: הלכה או ממלכה. מישהו פה מנסה ליצור מלחמת דת מיותרת, שאין בה צורך, והיא מפלגת את העם שלנו במקום שבו לא היינו רוצים להיות. והתשובה היא ניצחת, התשובה היא חד-משמעית, הלכה או ממלכה, השאלה היא מיותרת, אבל אם דוחקים אותי אל הקיר, ודאי וודאי שההלכה היא הבסיס לכל ממלכה.

תודה רבה. יש גם אנשים שמאמינים בהלכות אחרות, והשאלה איך אנחנו נתייחס כאשר דבר מצווה אותם על-פי דתם. אז אנחנו צריכים להיות זהירים. אני ער מאוד לבעיה שנוצרה כאן ונדמה לי שהיא מיותרת

והיתה יכולה להימנע. אבל סך הכול צריך מאוד מאוד להיזהר. משפט אחד: בעל ששואל את אשתו את מי היא אוהבת יותר, אותי או את אמא שלך, הוא לא מחפש אהבה, הוא מחפש סכסוך. מישהו פה מחפש סכסוך. בעניין זה אני לא אומר כן או לא, אבל בהחלט הבנתי, המשל שלך הוא משל מובן. בבקשה, אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו חבר קדימה, חבר הכנסת נחמן שי. בבקשה, אדוני. לאחר מכן, חברת הכנסת חוטובלי; לא ביקשת. חבר הכנסת נחמן שי, וחבר הכנסת מג'אדלה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול היום הוא יום כחול-לבן בבית הזה, ואחר כך יהיו כמה דברים בעניין, ולכן אשמח אם אחדים מכם יתייחסו לנושא הזה של כחול-לבן וחשיבותו. רציתי לדבר על עניין אחר, על המשט ההולך ומתקרב ועל ההחלטה המטופשת, שהתקבלה שלשום וכבר, במידה מרובה, בוטלה אתמול, בנושא הסיקור התקשורתי. עיתונאים עושים את עבודתם במצבים שונים ומגוונים. עיתונאים אינם צד לעימותים, הם עומדים קצת מבחוץ לצורך העניין, אבל טכנית הם בתוך העימותים האלה, רבים מהם נהרגים ונפגעים תוך כדי מילוי תפקידם, וכולנו, שיושבים מחוץ, באופן מוחלט, מקבלים את עבודתם כדווחים שמשרתים אותנו לצורך העניין. שלשום הודיע מנהל לשכת העיתונות הממשלתית שעיתונאים שיימצאו על המשט, על האוניות, ייענשו ולא יינתן להם להיכנס לארץ עשר שנים וכל מיני סנקציות קשות. זה היה דבר חסר תקדים, שלא היה מעולם, ושנגד לחלוטין את האינטרס של מדינת ישראל, כי האינטרס של מדינת ישראל הוא שיבואו עיתונאים ויהיו נוכחים, גם שם וגם במקום אחר, מתוך העיקרון שאין למדינת ישראל מה להסתיר וכל הפעולות שלנו הן פעולות גלויות. אני שמח שראש הממשלה החליט לחזור בו. עכשיו הוא יבדוק את כל העניין,

אלא בכלל מעמדם של עיתונאים באירועים כאלה. אני מקווה שלפחות מהרעה הזו תצמח ברכה ויוגדר היטב תפקידם של עיתונאים בתוך הסיקור של המשבר או של הקונפליקט הישראלי-ערבי. תודה רבה לחברה כנסת נחמן שי. חבר הכנסת מג'אדלה, ואחריו, חבר הכנסת אייכלר. אדוני היושב-ראש, בעיתון "הארץ" התפרסם השבוע על האפליה במערכת ההשכלה הגבוהה. רק 2.7% מחברי הסגל הם ערבים, מתוך ה-10,500, ועוד יותר. במערכת ההשכלה הגבוהה, בסגל המינהלי, רק 1.6%. במועצה להשכלה גבוהה,

מועסק רק עובד אחד ערבי מתוך 85. במכללות המתוקצבות על-ידי המדינה 2.04% מהסגל האקדמי הם ערבים, ורק 1.69% מהסגל האקדמי הבכיר הם אזרחים ערבים, ומהחברה הערבית רק 2.33% מהסגל המינהלי המתוקצב הבכיר. זו תעודת עניות, אדוני היושב-ראש, קודם כול לאלה שיושבים שם ומבקשים כל הזמן נאמנות מאזרחי ישראל הערבים. הם מובילים חוקים גזעניים והם רוצים נאמנות מאזרחים שהמדינה לא שמה אותם בסדר-יומה.

תודה רבה לחבר הכנסת מג'אדלה. חבר הכנסת, אני כבר הודעתי על הבא? חבר הכנסת אייכלר, אמרתי? כן, אמרתי. חבר הכנסת אייכלר, עכשיו ניקח אחד מקדימה. אני מוכרח להתפעל מחבר הכנסת אביטל. אתה מזכיר לי את התקופה שאני נכנסתי לכנסת. אני לא חסכן במלים. כפי שאדוני התרשם, אני לא שתקן.

זו היתה פעם ראשונה עד שעליתי לדוכן הנואמים, כי עד אז אמר לי מיקי איתן: חביבי,

תחכה, תלמד, חכה, תלמד. ושמעתי בקולו, כי גם הוא לא דיבר בשבוע הראשון וגם הוא לא מחסכני המלים. פעם היתה, אתה מחזיר אולי עטרה לקדמותה. חבר הכנסת אייכלר,

אבל חכה,

אנחנו יודעים את סגולותיו של אביטל, אף-על-פי שלא כל עם ישראל יודע. אדוני היושב-ראש, אנחנו גם לא נבחרנו כל כך מהר. גם לא נבחרנו כל כך מהר, גם הוא לא נבחר כל כך מהר וגם הוא עשה למען מדינתנו כהנה וכהנה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעיד, כמי שהיה שבוע ימים במחיצתו של דורון אביטל, שעוד רבות וגדולות ונצורות נשמע ממנו פה, בעזרת השם.

אם עברו של אדם מוכיח על עתידו, אין לנו כל ספק. עוד יזכה עם ישראל להכיר בתכונותיו. אני מתנצל בפני כל חברי קדימה, לא עשיתי לו שום פריימריז פה. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. רק רציתי להצטרף לברכתו של היושב-ראש בקשר להערכה לשתיקתו של דורון אביטל, דבר שאני לא הצלחתי לעשות בימים הראשונים שלי.

אדוני היושב-ראש, שמעתי בכותרת בחדשות, וכנראה אם זה בכותרת בחדשות זה הדבר הכי חשוב שקרה במדינה באותו היום, שחיילים הוזמנו ובאו לכותל המערבי. סכנה כזאת עוד לא שמעתי. אני יודע שחיילים הולכים למקומות מסוכנים, אבל לכותל המערבי? כותרת ראשית. לא נכון, רבותי, הוא אומר את דעתו. הוא אומר את דעתו. רזי ברקאי נתן לזה אייטם שלם. מה, אסור לו לומר את דבריו? רזי רק ב-09:00, ואני כבר ב-07:00 שמעתי, ברשת ב', את הדרמה הגדולה. רציתי לשמוע מה קרה, אולי קדאפי. חברים, לא לעשות פריימריז לרזי ברקאי. אבל לא זה הנושא שרציתי לומר, אלא לקשר את זה למשהו, אני חושב שיש פה אי-הבנה. שמעתי שהיה ויכוח אם להגיד "יזכור אלוקים" או "יזכור עם ישראל". אנשים לא מבינים, אולי אותם אנשים שמדברים כך, לא מבינים שהקדוש-ברוך-הוא, כי זוכר כל המעשים אתה הוא מעולם, ואין נפקד מנגד עיניך. הוא לא זקוק לתזכורות. כשאנחנו אומרים "יזכור אלוקים", אנחנו מבקשים מהקדוש-ברוך-הוא לחבר את הקשר שלנו עם האלוקים, של עם ישראל. "יזכור עם ישראל" מי שרוצה להגיד "יזכור עם ישראל" בשלילת "יזכור אלוקים" פשוט לא מבין שאילולא הבחירה האלוקית בעם ישראל, באברהם אבינו, לא היה עם ישראל, ואילולא שהקדוש-ברוך-הוא נתן לנו את ארץ-ישראל, לא היתה ארץ-ישראל, ואם לא היתה ארץ-ישראל לא היתה מדינת ישראל ולא היו מלחמות ולא היו אומרים בכלל "יזכור". רבותי, זאת פשוט אי-הבנה, שאנשים לא מבינים, ואני רוצה שאנשים יבינו, שאף אחד בעולם לא ינתק את הקשר המהותי, הנשמתי,

בין הקדוש-ברוך-הוא, עם ישראל ותורת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת אייכלר. אני מבקש מהחברים להקפיד על דקה אחת. חברת הכנסת אדטו, בבקשה, ואחריה חבר הכנסת טלב אלסאנע, שהוא מזדרז כנראה להנהיג את צאן עדתו כדי, אמרתי שאתה מזדרז כנראה להנהיג את צאן עדתך. לא לגמרי. אני הבנתי. האם יעלה על הדעת שחבר כנסת לא מקדיש את כל זמנו למען האנשים שבחרו בעדו? ברור כשמש. חברת הכנסת אדטו, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול בשעות הערב כשיצאתי מכאן לביתי במבשרת, נתקעתי בפקק תנועה מאוד אלים ומאוד משמעותי. זה היה פקק שנוצר על-ידי חסידיו של הרב ליאור. אין אדם שעומד מעל לחוק, וזה הבסיס למדינה וזה הבסיס לדמוקרטיה. כולם שווים בפני החוק. הפרת החוק היא רק בסיס לאנרכיה, וכל ניסיון לכפות בכוח הוא מסוכן.

אם יש דרך מחאה, כן היה צריך לעצור אותו, לא לעצור, זה דיון אחר לחלוטין. אבל היכולת בכלל לחסום רחובות, לחסום את הכניסה לעיר כדי לכפות דעה, אני חושבת שהיא מסוכנת וצריך להיזהר ממנה.

תודה רבה על הערתך. חבר הכנסת טלב אלסאנע. אני ציינתי קודם את חבר הכנסת דורון אביטל, ללמדכם שלאחר חודשיים זאת פעם ראשונה שהוא ביקש את רשות הדיבור, ואנחנו ניתן לו אותה היום, ומי שידבר אחריו,

בבקשה, חבר הכנסת טלב אלסאנע. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי את חבר הכנסת שדיבר לפני, הוא דיבר על זכויות של העם היהודי, ואני מבין שכאשר אלוהים ברא את האדם, הוא ברא אותו בצלמו, כל אדם ולא רק האדם היהודי, אלא כל אדם הוא בצלם אלוהים. אדוני היושב-ראש, אתמול אחר הצהריים הגיע אוטובוס עם ילדים מוגבלים בעלי צרכים מיוחדים, חלקם נכים, משותקים ומרותקים לכיסאות גלגלים. אנשי מג"ב, בכניסה ליישוב ברטעה, ונמצא כאן ביציע הכבוד ראש מועצה מקומית בסמה, יחד עם מזכ"ל המפלגה הדמוקרטית הערבית וחלק מהנהגת המפלגה, ואני מקדם אותם בברכה ברשות היושב-ראש, ואז אנשי מג"ב עצרו אותם. לאחר חצי שעה הנהג החל להתלונן על העיכוב. אנשי מג"ב תקפו את הנהג, תקפו את הילדים בעלי הצרכים המיוחדים שהיו באוטובוס. חלקם נזקקו לטיפול רפואי.

אלא שהגיע הזמן להוציא את מג"ב מהיישובים הערביים. אלה אנשים שמכשירים אותם אולי לשמור על גבולות, אבל אין להם מקום בתוך היישובים, במיוחד לאור ההמלצות של ועדת-אור, שהגישה צריכה להיות אזרחית, המשטרה בשירות האזרח, ולא שהמשטרה אמורה לתקוף או להשתמש באלימות ברוטלית כנגד האזרח. לכן הגיע הזמן גם לחקור את האירוע הזה ולהשעות את האחראים ממילוי תפקידם.

קיבלת דקה נוספת בגלל ראש המועצה בסמה, רק תדע את זה. כל טוב. תודה רבה,

חבר הכנסת דורון אביטל, בבקשה. זה לא נאומו הראשון, לכן לא צריך לדבר בשבחו, אבל באמת, בן-אדם שיושב רוב השעות לשמוע וללמוד. אדוני, לרשותך דקה ועשר שניות מלאות. דקה ועשר שניות.

רציתי לנצל את הדקה, דקת התרגול הזאת שלי, בשביל לשתף אתכם בביקור שערכתי עם חבר הכנסת אייכלר ועם חבר הכנסת פלסנר במועצה האירופית ביקור מרתק. נפגשנו עם נציגי מדינות אירופיות, הנשיא הטורקי, משלחת פלסטינית,

במוקד הדיון,

אבל המזרח התיכון עכשיו הוא כבר לא שם קוד לסכסוך הישראלי-פלסטיני, פלסנר היה מהיר לזהות את זה, זה שם קוד לכל המערכה, ממרוקו עד הצפון. מעניין שהמועצה האירופית החליטה שמרוקו הופכת להיות שותף לדמוקרטיה של המועצה האירופית, זה סטטוס חדש, בדרך להפיכתה,

של מרוקו למונרכיה חוקתית. לידיעה של כולנו, המועמד הבא אלו הפלסטינים, באוקטובר.

כמו שגם אמרתי בנאומי הקודם, שבסיטואציה הגלובלית שאנחנו נוכחים בה, יש היום שתי אסטרטגיות פעולה: אחת של ממשלת ישראל, שזו המתנה לראות איפה אבני הדומינו ההיסטוריות תיפולנה, ואז לקבל החלטה, כפי שבוגי היום הסביר יפה מאוד את עמדת הממשלה הזו מול הפרלמנטרים היהודים, ואני חושב שהתקבל בביקורת די צוננת, ועמדתה של מפלגתי, שיושבת פה, שמאמינה שצריך לפעול יחד ועם גלגלי ההיסטוריה, לא תגובה מאולצת, אלא פעולה יזומה. אני וכבוד יושב-ראש הכנסת נכחנו בארוחה עם נשיא הפרלמנט האירופי, ואני זוכר, מול המתנה שאתה נתת לו, שאגאל, המתנה שנשיא הפרלמנט האירופי, ראש ממשלת פולין לשעבר, נתן לכבוד היושב-ראש היתה שעון, ודברי ההסבר הברורים היו: הגיע הזמן לפעול. כך אני ומפלגתי מאמינים, שעון הוא הביא לטיבי,

כן, בסדר. תודה רבה. אדוני רק צריך לזכור שנאומים בני דקה, אסור להאריך אותם. מדרך הטבע הם נמשכים דקה. אוקיי, אז לסיום, שלוש שורות כתובות. מי שימתין באמת להשלמת פעולתו של גלגל ההיסטוריה על מנת להחליט כיצד עליו לפעול, ממשלת ישראל, מן הדין שימצא את עצמו מחוץ לדפי ההיסטוריה.

גם ממשלה שתאמץ מדיניות של פסיביות ושל הימנעות עלולה למצוא את עצמה מחוץ לשלטון במדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אביטל. אני כבר אמרתי שהבא אחריו הוא חבר הכנסת כץ. אחריו, חבר הכנסת נפאע. חבר הכנסת אגבאריה גם פה, גם הוא היה בזמן. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אתמול סיעת האיחוד הלאומי כינסה מסיבת עיתונאים בנושא שחרורם של ארכי-מרצחים בעסקה שנקראת "עסקת שליט". הודענו שאנחנו חושבים שאנחנו מייצגים את הרוב הדומם בעם, שמיוצג על-ידי ראשי השב"כ, ראשי המוסד, ראשי הביטחון בישראל, הנושאים באחריות לעתידה של מדינת ישראל, וחושבים שמדינת ישראל תעשה טוב אם לא תיכנע ללחץ התקשורתי הכבד שמפעילים עליה כל כלי התקשורת בצורה בומבסטית, אגרסיבית, לא מתחשבת, ותעמוד בלחץ הזה כשם שעמדה בלחצים קודמים, ותדאג לעתידה האסטרטגי ולהצלתה של מדינת ישראל משחרורם של מרצחים, רוצחים, שישוחררו לרחובותינו ויעשו בנו קטל כפי שעשו בעבר. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב כץ. חבר הכנסת נפאע, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת טיבייב. כבוד היושב-ראש,

לא אחת משטרת ישראל מפתיעה אותנו בהתנהגות בלתי הולמת, ובתחומים רבים, והפעם הדברים הם מפי שופטת בית-משפט השלום בתל-אביב, הגברת ברק-נבו, שבהחלטה די קשה מתייחסת להתנהגות "חדשנית", שמשטרת ישראל עוצרת אנשים, וכנראה חירויות האנשים לא כל כך יקרות ללבה, והיא יכולה על-פי חוק לשחרר אותם באותו ערב, כמו אדם שסחב לו איזשהו ארנק מחוף הים, אבל תחת זאת וכדי לא להטריח את קציניה, מבקשת להשית תנאי שחרור קשים כדי שלא יוכל הקצין הממונה לשחרר בערובה ויצטרכו להביא את זה לבית-המשפט. כבוד השופטת לא מדברת על מקרה יחיד אלא היא מונה כמה מקרים ומדברת על עשרות מקרים. נדמה לי, ואומרת שחירות האדם היא לא דבר זול כל כך שבגלל שאין זמן לאותו קצין לפעול בערב, ייעצר האדם למשך לילה.

תודה רבה. צריך להביא את זה כהצעת חוק, פשוט חוק המעצרים טיפל בזה בצורה רצינית. בבקשה, חבר הכנסת טיבייב, ואחריו, חבר הכנסת אגבאריה. אדוני היושב-ראש,

כמו כל שבוע אני עושה סקירה של כל מה שקורה, לצערנו הרב, בכבישים במדינת ישראל. יום שלישי, רוכב אופנוע נפגע קשה, יום רביעי, רוכב אופנוע בן 20 נפצע קשה, הולכת רגל נפצעה קשה מאוד, רוכב אופנוע בן 25 נהרג,

רוכב אופנוע בן 24 נהרג, בן 52 נהרג, יום חמישי, תשעה נפצעו, ביניהם אשה בהיריון, יום שבת, נער בן 13 נהרג, גבר בן 46 נפצע קשה, ילדה בת שש נפגעה, ילד בן שלוש נפצע קשה בחיפה, יום ראשון, 19 נפצעו בתאונה ברמת-הגולן, תאונת פגע וברח: גופה התגלתה בסמוך לעכו, פעוט בן שנתיים נדרס על-ידי אוטובוס, צעיר בשנות ה-20 נהרג, תאונת פגע וברח: אשה בת 49 נהרגה. מקום המדינה נהרגו 31,107 אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת רוברט טיבייב, שמזכיר לנו מדי שבוע את האסונות שאנחנו מביאים על ראשנו. חבר הכנסת אגבאריה,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, משפחה ממוצעת מירושלים המזרחית נסעה לפני 25 שנה לארצות-הברית. הם נוסעים הלוך וחזור. נולד להם ילד שם, וכשהיה בגיל חמש הם חזרו לכאן. הילד נשאר, גמר בית-ספר יסודי, והם הלוך וחזור, נוסעים לארצות-הברית וחוזרים. הילד גדל, כיום הוא אזרח ארצות-הברית בן 25, גמר אוניברסיטה, ורוצה לבוא להכיר למשפחה שלו את אשתו לעתיד. פתאום הוא מגלה שמגיל חמש עד 12 הוא היה שב"ח, אזרח בלתי חוקי במדינה, ומסרבים לתת לו להיכנס. השאלה, האם זה באמת הדמוקרטיה שמדינת ישראל דוגלת בה, או ילד שגמר, לא, הוא אזרח ארצות-הברית. לא נותנים לו להיכנס? ולא נותנים לו להיכנס. לא נותנים לו ויזה. לא נותנים לו ויזה כי הוא מגיל חמש עד 12 למד בבית-ספר יסודי פה והוא היה שוהה בלתי חוקי. בגיל 12 הוא חזר, גמר שם תיכון, גמר אוניברסיטה,

ועם אזרחות ארצות-הברית, עם אשתו, הוא לא יכול להיכנס, כי היה שוהה בלתי חוקי, ילד מגיל חמש עד 12. תגיש שאילתא. איזה דמוקרטיה. תגיש שאילתא, נשאל את שר הפנים.

אם בארצות-הברית הוא היה נחשב לשוהה בלתי חוקי, הוא לא היה מקבל עד סוף ימיו ויזה,

השאלה היא פה האם זה, אני אביא לך את כל הנתונים. אגב, הוא ערבי? כי אם היה יהודי, לא היתה שאלה. המושג "שוהה בלתי חוקי" הוא בעיקר לאנשים לא יהודים ובעיקר לערבים. חבר הכנסת טיבי, הפרוטוקול לא הבין. אדוני אמר לחיוב "הוא ערבי", הוא לא אמר, החיוב הוא ההתייחסות שלי. תודה. מאה אחוז. נכנס כדין.

ברור, ברור, ברור. הטענה היא שכשהוא הגיע בגיל חמש, הוא נכנס שלא כדין לארץ. כן כדין. ונשאר. נכנס כדין ונשאר פה כשב"ח.

נתנו לו להיכנס. למה נתנו לו להיכנס? אם הם החליטו שב"ח, למה נתנו לו להיכנס? אם נתנו לו להיכנס, הוא לא שב"ח. זה בדיוק העניין. לא, לא נתנו, אני אתיר לך בשבוע הבא שאילתא. חבר הנשיאות, נתיר לך שאילתא דחופה. מעניין מאוד לשאול את שר הפנים. יכול להיות ששר הפנים לא יוכל, תציין את שמו,

חבר הכנסת גנאים, בבקשה, אדוני. כי אם הוא לא נכנס בתור שב"ח, כמו שאומר השר מיקי איתן, אין סיבה לא לתת לו להיכנס, אלא אם כן יש סיבות אחרות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מאז שראש הממשלה בישר לנו, לעולם, שמתוך כל הערבים והמוסלמים שבעולם, הערבים שחיים במדינת ישראל הם שהכי נהנים מהדמוקרטיה ומהחופש, מאז שאמר את זה בקונגרס ומחאו לו כפיים, כל יום אנחנו טועמים את הפירות המרים של הדמוקרטיה הזאת. אתמול היינו בבית-קברות "מאמן אללה"

שמה בלילה הרסו כ-100 קברים. אני אומר "הרסו" או אנשי העירייה, או המינהל, או, או, או, לא יודע, אבל חיללו כ-100 קברים, אדוני היושב-ראש, וכל זה בשם מה? בשם הקמת מוזיאון סובלנות. איזו סובלנות זו? אני חושב שעלינו כולנו להגן על מתים אלה מסוג סובלנות כזה. ודרך אגב, "מאמן אללה", הכוונה שהם בחסות אלוהים, המתים. בטוח שהם מעדיפים את חסות אלוהים על חסות הדמוקרטיה הישראלית.

חבר הכנסת גנאים, אני רק חייב להעיר לאדוני, לא להעיר: להעיד בפני אדוני דבר שקרה בכנסת לפני שאדוני זכה וזיכה אותנו להיות חבר כנסת. חבר הכנסת דהאמשה ממפלגתך

ביום שהתקבלה ההחלטה, ואנחנו הבענו את תדהמתנו מדוע מוסד סובלנות ייבנה על בית-קברות. מאז עברה תקופה ארוכה של משאים-ומתנים, גם עם המועצה המוסלמית הישראלית. נדמה לי שנמצא הסדר שהניח את הדעת של כולם. אדוני היום מעורר שאלה שהיא כבר בת עשר שנים, אם כי תמיד טוב לשאול מדוע סובלנות צריכה להיות על בית-קברות. דרך אגב, המקום שעכשיו מקימים עליו היה לפני כן מגרש חנייה, שלא היה ראוי שיהיה על בית-קברות. אבל בהחלט, הרגישות היא רגישות של כולנו. נדמה לי שהושגה איזושהי הבנה שבה ייבנה ויועברו הקברים לאותו שטח שבו יישארו ויישמרו. אני לא אחראי לזה. עד כמה שידוע לי זה מהדברים שחבר הכנסת גאלב מג'אדלה גם היה, הוא לא היה שותף להם חלילה, אבל הוא ליווה את העניין הזה מצד אותה זעקה שאתה זועק אותה,

כיושב-ראש ועדת הפנים, אדוני. נכון, כיושב-ראש ועדת הפנים. נדמה לי שנמצא הסדר, כי יש לנו מספיק צרות ומחלוקות. אני מוכרח לומר שבשם הכנסת, עם רבים מחברי, הבענו תמיהה גדולה. מכל הדברים בעולם דווקא סובלנות על בית-קברות? איבדנו אותה. דרך אגב, אחד מראשי הערים שהיה מקובל ביותר על כל אזרחי ותושבי ישראל היה ראש העיר טדי קולק. הוא היה הוגה ויוזם הרעיון הזה,

גל האסונות שפקדו אותנו הם מהסוג הזה של העסקה. מיטב האסונות שפקדו אותנו. חבר הכנסת טיבי, היתה פעם ירושלים לא מחולקת. זה היה כאשר 18,000 אזרחים פלסטינים בעלי תעודת זהות ישראלית הצביעו בעד ראש העיר, וראיתי בזה חיוב רב, גם מבחינת האזרחים וגם מבחינת ראש העיר, למרות שהייתי ראש האופוזיציה שלו. חוק ועדות קבלה של שי חרמש הוא פחות נחמד,

לא, אני לא נתתי ציונים. אני רק אבדוק, חבר הכנסת טיבי. עוד מעט תוכל לציין מה שאתה רוצה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחבר הכנסת גנאים. אה, אדוני דיבר הרגע. חברת הכנסת יחימוביץ. תודה רבה. אחריה, חבר הכנסת מולה, אחריו, דב חנין, אחריו, אחמד טיבי, ואחריו, חבר הכנסת שאמה וחבר הכנסת נחמן שי, ותסיים, חברת הכנסת חוטובלי.

אתה דיברת כבר? נו, אז אני לא מחקתי אותך. כן, כן מחקתי.

אדוני היושב-ראש, קיימנו היום דיון מהיר בשאלת עצירת התקציבים למרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. צפינו בטלוויזיה בדיון המרתק. מדובר במרכזים שקיימים כאן מאז ראשית שנות ה-70. המקום היחיד שמספק סיוע, מזור וטיפול נפשי לנשים וגברים שעברו תקיפה מינית. זה מקום שחי מתקציביו-הוא, מתרומות, ובמודע אינו נסמך על תקציב המדינה, כיוון שהוא שואב את האתוס הטיפולי שלו מהגישה הפמיניסטית, שמעצימה את הנאנסת ונותנת לה לא רק טיפול נפשי פרטני אלא גם את הקונטקסט הכללי של הסיבה שבגללה נאנסה. הוא נסמך ב-20% מהתקציב שלו על תמיכות של משרד הרווחה. ואותה תמיכה צנועה של 4 מיליון שקלים,

לעשרה מרכזי סיוע, מעוכבת בגלל קשיים ביורוקרטיים קשים כיוון שוועדת התמיכות לא התכנסה. לצערי הרב, מעשי האונס לא נפסקים כשהתמיכות נפסקות, ומרכזי הסיוע, שממילא מקבלים יותר פניות, עומדים בפני סכנת קריסה. אני קוראת למשרד הרווחה ומשרד המשפטים, שגם הוא אחראי לביורוקרטיה הזאת, להעביר במהירות רבה ביותר כסף למרכזי הסיוע, שמטפלים בנשים הפגועות ביותר, ויסייעו לאותם מרכזים להמשיך בעבודתם המעולה. תודה רבה. יזכור המשרד הממונה שעל-פי בקשת ועדת הכספים משנת 2006 בתקציב, היא הקציבה 15 מיליון שקל נוספים לשנה לאותה מטרה קדושה. איך אומרים? המתחיל במצווה צריך להמשיך אותה ולהתמיד. חבר הכנסת מולה, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת חנין. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, רבותי השרים, בעקבות מעצרו המוצדק של הרב דב ליאור, אדוני היושב-ראש, ירושלים נחסמה. היה קשה לזוז אתמול, לצאת מירושלים. אבל זה לא מפתיע אותנו, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת שמגדפים וקוראים לפגוע או להסית נגד פקיד במדינת ישראל, נגד שי ניצן, הוא הפך להיות מטרה. זה לא יעלה על הדעת שחברי הכנסת יקראו ויגדפו פקיד בממשלה,

ואנחנו כולנו נשתוק. מי שלא זוכר, אני רוצה להזכיר לו שההסתה הפרועה שהיתה מייד עם הסכמי אוסלו הביאה לרצח ראש ממשלה. אף אחד לא יכול להיות חסין מחקירה משטרתית. שלטון החוק הוא מעל לכול, גם הרבנים. כמו שראש ממשלה נחקר, נשיא נחקר, חברי כנסת נחקרים, גם רבנים יכולים להיחקר, חייבים להיחקר. אבל לא יכולה להיות הסתה נגד שי ניצן. תודה רבה לחבר הכנסת מולה. חבר הכנסת חנין, ואחריו, חבר הכנסת טיבי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להפנות את תשומת לבה של הכנסת לאזור בקעת-הירדן וצפון ים-המלח. זו עתודת הקרקע הגדולה ביותר לפיתוח בגדה המערבית. שטחו של האזור הזה 1.6 מיליון דונם, 28.8% משטח הגדה המערבית. באזור הזה חיים כ-65,000 פלסטינים ב-29 יישובים ועוד 15,000 פלסטינים חיים בעשרות קהילות בדואיות קטנות. לפי הנתונים של "בצלם", ישראל השתלטה על 78% מאדמות הבקעה. הפכה את השטח הזה ברובו לאדמות מדינה. עשרות רבות, בתים של ערבים נהרסים, ועכשיו אנחנו קוראים שהחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית, שהועברה למשרד ראש הממשלה השבוע, החליטה להכפיל את שטח העיבוד של כל אחד מחקלאי התושבים בהתנחלויות בבקעת-הירדן, פי-שניים מהשטח שיש לו היום. אם לזה לא ייקרא גזלת כבשת הרש,

אני לא יודע מהי גזלת כבשת הרש. תודה רבה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת טיבי, ואחריו, חבר הכנסת שאמה. אדוני היושב-ראש, בעיר טייבה, שבה אני מתגורר, הודיעו השלטונות לבעלי שלושה בתים על צווי הריסה בקרוב לבתי המגורים שלהם. מדובר בבתים שנמצאים בתחומי העיר טייבה, על אדמה פרטית, בתים במסגרת תוכנית המיתאר המוצעת ובמסגרת תוכניות מפורטות, ובכל זאת, בעיר שהפכה להיות שדה ניסויים של משרד הפנים והשלטון המרכזי, עם ועדה קרואה, עם עורך-דין נאמן שמלווה אותה, תוקפים את העיר באמצעות הרס שלושת הבתים האלה. אני אומר שצריך להפעיל שיקול דעת. אני קורא שלא להרוס את הבתים האלה. האנשים האלה לא פלשו לאדמות מדינה, הם בונים על האדמה שלהם,

אדוני היושב-ראש, מי שעושה תרגילים כדי למנוע תסריטים אפשריים של אלימות לקראת ספטמבר בתוך היישובים במשולש הדרומי, כנראה רוצה להצית אש באמצעות הרס בתים. אני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, להתערב בסוגיה הזאת, אם זה צו של בית-משפט אסור לכנסת, אלא עם חוק. לא, יש שיקול דעת של השר, ושל השר לביטחון פנים, גם של שר הפנים וגם של השר לביטחון פנים, אם יש אפשרות של פגיעה בסדר הציבורי. מה חורה למדינת ישראל ששלוש המשפחות האלה, על האדמות שלהן, בונות בתים?

אתה יודע כמה רשיונות מוציאים כל שנה בטייבה? רק 50 רשיונות ביישוב של 40,000. פעם,

היו מוציאים 220. עד כמה אפשר להתעמר בתושבי טייבה ובישובים הערביים,

תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן, בבקשה, אדוני. אחריו תסיים חברת הכנסת חוטובלי. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כולנו מכירים את הכרזה: "גלעד עדיין חי", הכרזה שמלווה את הקמפיין לשחרור גלעד שליט. אתמול בלילה הגיעה אלי כרזה ששונתה, אדוני היושב-ראש. במקום "גלעד עדיין חי" היה כתוב: "יאיר עדיין חי בבית".

החליפו את גלעד שליט ביאיר נתניהו עם הכיתוב: "יאיר עדיין חי בבית". דיברו דוברים קודמים גם על רגישות, וגם על הסתה. אני חושב שאין יותר חוסר רגישות מכך ואין יותר הסתה מכך, לכוון ולסמן את בנו של ראש הממשלה, כביכול, בהקשר הזה של הקמפיין לשחרור גלעד שליט. אני קורא ליועץ המשפטי לממשלה לבחון האם אין כאן הסתה. מדובר בארגון מסודר, לא בכרזה פיראטית, בארגון שקורא לעצמו "השמאל הלאומי" אם אינני טועה. השמאל, אם הוא חושב שמותר לו הכול, כדאי שמישהו יזכיר לו שיש שלטון חוק, כמו שאמרו פה אחרים.

אתה יכול להגיש תלונה, נדמה לי. אני עושה זאת. דרך פרוטוקול הכנסת לא מגישים תלונה. רק הופכים אותה לפומבית. זה בוודאי. אני לא אמרתי שאסור לך לומר את מה שאמרת. תגיש תלונה, ואז היא תהיה תלונה רשמית.

חברת הכנסת חוטובלי, בבקשה, אחרונת הדוברים. השר, אם אתה רוצה להשיב ולהתייחס למה שנאמר פה, אתה יכול לעלות ולומר זאת. אם לא, נמשיך.

חברי חברי הכנסת, משום מה מנציחים כאן איזו דילמה בין חוק להלכה, בין רבנים שהם מעל שלטון החוק לבין אנשים שלא חל עליהם החוק. לא בזה מדובר. אף אדם אינו חסין בפני החוק במדינת ישראל, חבר הכנסת מולה. כאשר רב עובר עבירה צריך להעמיד אותו לדין.

אבל יש כאן עניין עקרוני אחר. האם במדינת ישראל ניתן יד לכך שיזמנו עיתונאים לחקירה על מאמרים שהם כתבו בעיתון? האם במדינת ישראל ניתן יד לכך שיזמנו פרופסורים למשפט על כך שהם כתבו מאמר אקדמי? מי שבאמת רוצה למחות על העניין הזה של ביזוי, של ביטוי ציבורי, כל כך פשוט כמו כתיבת הסכמה לספר, צריך לעמוד כאן לצד מי שמוחה על פשוט רמיסת חופש הביטוי. יש כאן עניין נוסף שחשוב לציין אותו. הפרקליטות צריכה אישור של מועצת יש"ע למהלכים שלה?

וכל מי שהיה חבר קדימה אמר: מדובר באירוע מבזה,

לא היה מבזה. חבר הכנסת מולה, היא מסיימת. היינו שמחים להצטרף למחאה הציבורית, לא מפריעים בנאומים בני דקה, כי יש דקה. אבל היא אומרת שכל מי, אבל אני לא יכול, אני אומר לך, אנחנו לא נכנסים לוויכוח. בנאומים בני דקה אומר אדם מה שהוא רוצה. אפשר אחרי זה אם רוצים. השר יענה. עמדו כמה מחברי קדימה ואמרו שזה דבר מביש ומבזה שלוקחים רב וגדול בישראל, יהודי מבוגר, אדם עתיר זכויות, ועוצרים אותו בצורה כל כך משפילה, כאחרון העבריינים. לפחות תהיו שותפים למחאה הציבורית הזאת שלא עושים דברים כאלה במדינת ישראל.

דבר אחד קטן נוסף. מי שרצה באמת לייצר איזה פרסום חוצה גבולות לספר חסר המשמעות, שאף אחד לא שמע עליו, "תורת המלך" קיבל אותו. בעניינים האלה הציבוריים חשוב להיות חכמים ולא רק צודקים.

אני חושבת שבססמה הזאת של לא ללבות מלחמת אחים היה מוטב לנו לו כל הסאגה הזאת היתה נמנעת והפרקליטות היתה נוהגת בתבונה בכך שלא היתה קוראת להעמיד לחקירה רב על בסיס דעותיו. חברת הכנסת חוטובלי, זה נאומים בני דקה. אני לא אפריע לך בנושא כל כך חשוב. דרך אגב, אם היה אומר הרב שהוא רוצה להיחקר בביתו, הייתי עושה כל מאמץ שבאמת המשטרה תבוא. הוא לא הסכים להיחקר. אני מוכרח לומר שהעדות שלו צריכה להימשך בערך 20 שניות: כן, כתבתי, ואין בכך הסתה.

עכשיו יחליט היועץ המשפטי אם להגיש נגדו או לא להגיש. אבל הנושא הפך להיות העובדה שהוא סירב להיחקר, שהיא גם בעייתית,

אנחנו לא מביעים, חבר הכנסת מולה, הבעת את דעתך בצורה בהירה. אני לא אפסוק פה. הפטיש הזה לא נותן לי אפשרות לעשות פסק-דין. עובדה אחת שוכחים: חמישה חודשים הוא לא ניגש לחקירה. אבל אתה מספר דבר, אף אחד לא, העובדות ברורות לכולם, הפרשנות היא קשה ומעיקה. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, השר שמחון, יש לנו עכשיו שעת שאלות לשר שמחון. נמצאים אתנו כאן אורחים יקרים, וביניהם ראש התעשיינים, נשיא התעשיינים, ברוש יקירנו. אנחנו יכולים להתחיל. חבר הכנסת צרצור רוצה לשאול שאלות. כמעט כל המשתתפים בדיון הבא נמצאים כאן, כולל חבר הכנסת, רק חברת הכנסת גלאון. ב-17:00 אנחנו נספיק.

אם כל חברי הכנסת מסכימים שנתחיל עם הכחול-לבן, עם תוצרת הארץ, רק רגע, יש פה מי שיכול לומר לא.

אתה מסכים?

חבר הכנסת צרצור, האם אדוני, אין לי בעיה.

אנחנו נתחיל,

אדוני השר בהצעות בנושא ציון יום כחול-לבן,

לסדר-היום מס' 5732,

ואחר כך אדוני יתפנה. אני אפתח את הנושא הרשום כשלישי בסדר-היום, והוא דברים בפתח דיון על "יום כחול-לבן". כבוד השר, אדוני נשיא התאחדות התעשיינים, אורחים נכבדים, חברותי וחברי חברי הכנסת, אנחנו מציינים היום את יום כחול-לבן בהובלת משרד התמ"ת ובשיתוף השדולה הפרלמנטרית הפועלת לשם כך בראשותו של חבר הכנסת נחמן שי. בעבר הלא-רחוק המוטיבציה של רובנו להעדיף כחול-לבן היתה כמעט מובנת מאליה. הצורך בביצור התעשייה המקומית הורגש היטב ברבים ממשקי הבית, וגם בקרב הצרכן הבודד. אבל המשק הישראלי עבר בינתיים מתיחת פנים, ומגוון המוצרים התרחב משמעותית, תוך דחיקת התוצרת המקומית על-ידי יבוא נרחב, ולעתים גם זול יותר. המשמעויות הרחבות של תהליכים אלו מובנות מאליהן, ובראשן פגיעה במקורות הפרנסה ובצמיחת המשק. במהלך היום הזה, שצוין בכנסת מוקדם יותר גם בשדולה וגם בוועדות וגם באירוע חגיגי, אנחנו מבקשים להפנות זרקור לתוצרת הישראלית. העדפת מוצר ישראלי תורמת בכמה מעגלים: היא מגבירה את הביקוש, מגדילה את התוצר הלאומי, מוסיפה מקורות פרנסה ותורמת להכנסות המדינה. עצומת הצרכנים האחרונה הוכיחה שגם מחאה צרכנית המגיעה מלמטה, מהציבור, יש לה השפעה לא מבוטלת.

גם חיזוק הכלכלה הישראלית מוטל בחלקו על הצרכן הבודד, ובוודאי על הגופים המוסדיים והממשלתיים, כולל הכנסת, שבידם לבחור תוצרת מקומית. על-פי רוב תוצרת זו אינה נופלת באיכותה מזאת המיוצרת מעבר לים, ולעתים אף עולה עליה. הצריכה כחול-לבן היא מעשה ציוני ממדרגה ראשונה, ומי שזקוק להוכחה לכך ימצא אותה באותן קריאות לחרם על מוצרים ישראליים משני צדי "הקו הירוק". אני מבקש להודות למי שסייעו בקיומו של יום זה בכנסת, ומשוכנע כי הוא יהווה מנוף להעלאת המודעות לנושא חשוב זה. אני מזמין את החברים המבקשים להעלות נושא זה על סדר-היום, ציון יום כחול-לבן. ראשון הדוברים, יושב-ראש השדולה, חבר הכנסת נחמן שי,

חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אחריה, חברת הכנסת זהבה גלאון, ואם לא תהיה, היא תהיה אחרונה, אז יעקב כץ וזבולון אורלב,

בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת והאורחים ביציע, שכולם היו שותפים לאירועים שקיימנו היום בכנסת, אני מקווה היה בעבר יום כזה, יהיו בעתיד ימים רבים כאלה, ונוכל ליצור את העניין הציבורי החשוב כל כך כדי שהנושא של כחול-לבן באמת יקבל את המקום הראוי והמתאים לו בציבור הישראלי. במשך הבוקר ואחר-הצהריים, אני רוצה לסכם שתיים מישיבות הוועדות הוקדשו לנושא כחול-לבן. בצהריים היה מפגש של כל השותפים לנושא הזה, שהם התאחדות התעשיינים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ההסתדרות החדשה וחברי כנסת. עכשיו אנחנו מקיימים את הישיבה הזאת. היתה גם תצוגה יפה של הישגים שונים שהושגו בתוכניות חינוכיות. אני חושב שהבאנו, במידה מסוימת, את הנושא הזה, לפחות היום בכנסת, לידי ביטוי, וטוב הדבר. הייתי רוצה קודם כול להגדיר "מוצר ישראלי". אני נעזר פה בהגדרה של משרד התמ"ת, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים וכדי שמוצר יעמוד בהגדרה של "מיוצר בישראל". זוהי הססמה של הקמפיין שאתם רואים לעתים קרובות, וטוב הדבר, בכלי התקשורת, וגם אותו לוגו של כובע טמבל שמתחתיו כתוב "מיוצר בישראל", אבל לא רק טמבלים חובשים את הכובע הזה,

יש שלושה מרכיבים: הערך המוסף, המרכיב הישראלי בשער המפעל הוא לפחות 35%; נעשה שינוי מהותי במוצר שכתוצאה ממנו התקבלו מוצרים חדשים או שונים, הוא מיוצר בישראל בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום בישראל, ומזהים אותו,

באמצעות התו שתיארתי, ומצוין על גבי המוצר או אריזתו כי ארץ הייצור היא ישראל. צריך לזכור שאם במקום ארץ הייצור מופיע שם של עיר בישראל, המוצר הוא ישראלי. מכאן ואילך, כמובן שישנן עבודות רבות ומגוונות שנעשו במשרד התמ"ת. אני לא אתאר אותן. אני מקווה שהשר יעסוק בכך, ויעסוק בכך גם קודמו, השר בן-אליעזר, שהשקיע הרבה מאוד עבודה בעניין הזה. אני רוצה לומר כמה דברים על מה שאני חושב שהוא הרעיון של כחול-לבן ומה הכנסת יכולה לעשות. צריך לומר שכחול-לבן הוא ערך. הוא ערך שסביבו נכרכים ערכים נוספים, חלקם פנימיים וחלקם חיצוניים, הוא ערך של הזדהות שלנו עם דברים שאנחנו עושים פה בבית, הם שייכים לנו ושעליהם גאוותנו, הוא ערך של עבודה. בעיני עבודה היא חשובה מאוד, מפני שלפי הנתונים שידועים, מיליארד שקל של תוצר מקומי הם 2,750 עובדים. תחשבו על זה: מיליארד שקל זה 2,750 משפחות,

שקמים בבוקר ויש להם לאן ללכת, יש להם מה לעשות,

והם מרגישים שהם תורמים והם לא חיים על חשבון מישהו אחר.

זו הישגיות, זו מצוינות, וכאמור, זו עצמאות. מדינה שמייצרת, ומייצרת הרבה, היא בהחלט מתפתחת כמדינה עצמאית, אם כי אנחנו יודעים שבעולמנו כבר לא כל מדינה עושה את כל המוצרים, מפני שישנה תנועה וישנה גלובליזציה, והתמונה הרבה יותר מגוונת. אבל מוצרים ישראליים וכחול-לבן הם גם כלי שבו המדינה משתמשת כדי לקדם את מעמדה הבין-לאומי. הם כלי שבו המדינה משכנעת מדינות אחרות, ממשלות אחרות, קהלים אחרים, שהיא בעלת ערך,

אני לא אמנה פה את כל אותם מוצרים ישראליים, החל בפירות וירקות וכלה במוצרי היי-טק, שמתרוצצים בשוקי העולם ויש עליהם את החותמת כחול-לבן, והם מדברים ישראל, וכשאתה משתמש בהם אתה יודע שאתה משתמש בישראל. לא מזמן עשה משרד ההסברה קמפיין יפה. הוא אמר: בסדר, אז תחרימו את המוצרים הישראליים. תחרימו אותם, ואז תראו מה יהיה חסר בעולם שלכם: פה זה מצלמה רפואית עדינה שנכנסת לגוף, פה זה מחשב או מרכיב במחשב, פה זה המצאה בעולם הבידור או בעולם התרבות,

אלה דברים שהמדינה מייצאת ועל-ידי זה היא בונה את מעמדה הבין-לאומי וגם את ההתייחסות אליה. אני אומר שגם המוצרים הם שגרירים וגם האנשים שמייצרים, התעשיינים והגורמים שעוסקים בכך, הם שגרירים של מדינת ישראל. הם מוציאים את שמה של מדינת ישראל לטובה, ובעולם של דה-לגיטימציה אנחנו מבינים את המשמעות שכשמסתכלים על המוצר מבינים שזה לא משהו שמרחף באוויר. את זה עושים במדינת ישראל. אני חושב, אדוני היושב-ראש, בלי להאריך יתר על המידה, שיש לנו תפקיד מאוד חשוב בבית הזה. אנחנו יכולים לסייע בחקיקה. ישנם כמה חוקים על סדר-היום, ואני אשמח מאוד אם שר התמ"ת יתגייס לעניין הזה, כפי שהוא ידע להגן כל כך טוב על התוצרת החקלאית בעבר. עכשיו המשימה שלך זה לעשות הסבה מקצועית חלקית, כי גם פה אנחנו יודעים שזה לא חד, יש מעברים מתחום לתחום. אנחנו יודעים מה עובר עליך בימים האלה. את הרצון הטוב והאנרגיה והדחיפה תעביר עכשיו גם לעניין של התעשייה הישראלית, ואתה יודע בהחלט איך לעשות את זה ולסייע בחקיקה. צריך לגייס גם את משרד האוצר, כי הוא מסתכל לפעמים רק על המטבע ועל החור שבמטבע, והוא לא רואה את אותם מוצרים נוספים שבאים עם כחול-לבן. אני חושב שנצטרך מפה גם לפקח שהחקיקה הזאת מתבצעת ולהקפיד, כי אנחנו יודעים שלא תמיד גופים ציבוריים, החל בממשלה וכלה בעיריות או אחרים, מקיימים את החוקים, במיוחד בנושא הזה. אנחנו צריכים להמשיך ולקיים בתוך הבית הזה אירועים שידגישו את חשיבותו של כחול-לבן ושל מוצרים שמייצרים בבית ושעליהם גאוותנו. אני רוצה עוד פעם להודות לכל השותפים שלנו ביום הזה,

בשם הכנסת, להודות לך על ארגון מאוד מוצלח ועל יום חשוב ביותר. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ואחריה, חברת הכנסת זהבה גלאון, אלא אם כן את רוצה להיות אחרונה, כי כך הכרזנו. אחריה, חבר הכנסת כץ, חבר הכנסת אורלב וחברת הכנסת זהבה גלאון.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי התעשיינים, בעלי ברית, שותפים, מאושיות המשק והחברה הישראלית, אני שמחה על היום הזה, יום כחול-לבן. בראשית דברי אעשה הבחנה בין כלכלת אמת לכלכלת שקר. כלכלת אמת היא כלכלה יצרנית שיש בה יזמות,

סיכון מסוים. תעשיין בא, מקים מפעל, שם בו מכונות, נותן מקומות עבודה לאזרחי מדינת ישראל. זה כרוך בעבודה קשה וסיזיפית, ובסופו של יום יש מוצר, בין אם המוצר הזה הוא נעל, בין אם המוצר הזה הוא מוצר פלסטיק, ובין אם המוצר הזה הוא מוצרי היי-טק, חומרה ותוכנה כאחד. מדובר בתעשייה יצרנית שהיא נשמת אפה של חברה בריאה, משגשגת, שיש בה צמיחה, שיש בה תעסוקה, שיש בה שגשוג. אני מבדילה אלף אלפי הבדלות את הכלכלה האמיתית הזאת, כלכלת האמת, מכלכלת שקר, שכל כולה נסמכת על מכשירים פיננסיים מוזרים, תרגילים פיננסיים, אקזיטים מתוך מפעלים קיימים אל שוק ההון, בעלות מוזרה של חברות בנות, נכדות ונינות, שמאפשרת לבעלי שליטה, גם אם השליטה שלהם היא נמוכה, לבצע כל מיני תרגילים על חשבונו של הציבור, אם ציבור המשקיעים ואם ציבור העובדים. את כלכלת האמת אני מחזקת, אוהבת ועומדת לימינה כמחוקקת כל הזמן, כי בלעדיה אין לנו מדינה בעצם. אלה יסודות המדינה. לצערי הרב, אנחנו עדים לכפל לשון. מצד אחד כולם מדברים על כחול-לבן, יש קמפיינים. הכול מן השפה ולחוץ. בפועל, הגוף שמעודד צריכת מוצרי יבוא ומעדיף אותם באופן קונסיסטנטי על צריכת מוצרים שיוצרו במדינת ישראל כחול-לבן, לצערי הרב, הוא המדינה. המדינה, בכל העדפה שלה, בגלל המכרוז של כל סוגי ההתקשרויות, הולכת למכרז הזול. ומה לעשות שעם סין אנחנו לא יכולים להתמודד, ואנחנו צריכים להחליט בינינו לבין עצמנו מי אנחנו רוצים שנהיה, האם נהיה סין, שבה משלמים 2 דולר ליום לעובד, או נהיה מדינה ממדינות ה-OECD, ומעל הממוצע של ה-OECD? האם נהיה מדינה נאורה, שאפשר גם להתפרנס בה בכבוד וגם לייצר בה, או נהיה כמדינות העולם השלישי? התשובה אצלי ברורה: אנחנו לא יכולים להתחרות בסין בעלות כוח-האדם. על כן ההעדפה של תוצרת הארץ צריכה להיות מובנית,

ובעת יציאה למכרז יש להעדיף את תוצרת הארץ. נקודה. באופן מובנה, בלי להתבייש, בגאון. הדבר הזה הוא נכון לכלכלת ישראל, הוא נכון לחברה הישראלית, הוא נכון לצמיחה, הוא נכון להכנסות ממסים, הוא נכון להקטנת פערים. הרי יש למדינת ישראל

למדינת ישראל יש יעד של צמצום עוני, יש לה יעד של יצירת מקומות תעסוקה, יש לה יעד של צמיחה, יש לה יעד של גביית מסים. יש לה יעדים רבים מאוד. אז איך זה, איך זה שכשמשרד ממשלתי יוצא למכרז הוא מפסיק להיות חלק מיעדי המדינה והופך להיות פירמה עסקית שמעדיפה את המכרז הזול? המגבלות ברורות לי. יש הסכמי סחר בין-לאומיים, ויש אמנות בין-לאומיות, ואנחנו רוצים קשרי סחר עם העולם, ואנחנו בעד שווקים פתוחים, ומגבלות קשות חלות עלינו בעניין הזה. וכפי שאנחנו רוצים יצוא, אנחנו חייבים גם לאפשר יבוא. הדבר הזה הוא ברור לחלוטין. אבל יש איזשהו מינון, ונדמה שאנחנו חצינו את המינון הזה באופן מוגזם ופרוע. אנחנו לא מנצלים את הסדקים שמדינות אחרות מנצלות כדי לגונן על התעשייה המקומית שלהן. יש לנו עוד מקומות רבים שבהם אנחנו יכולים לחצוב ולהגדיל את צריכת הכחול-לבן, הן על-ידי המדינה והן על-ידי יחידים. דוגמה לכך, יש לי עוד זמן, אדוני היושב-ראש? אני לא מגביל אתכם בזמן מפאת כבודם של האורחים.

את צריכה רק שלא יקרה מצב שבו אדם ידבר זמן רב, שהאורחים ילכו באמצע דבריו,

חס וחלילה. אני בטוחה שהאורחים לא יעזבו אותנו באמצע הדיון. אנחנו כמובן משאירים לשיקול דעתכם.

ביום חג אינני מגביל את הנואמים. הדרך, המגמה הזאת של לראות את המדינה כפירמה עסקית ברגע שהיא יוצאת למכרז, היא דרך שאולי יש בה רווח מיידי, כי ההוצאות של אותו משרד קטנות, אבל לטווח הארוך מדובר כאן בסוג של התאבדות. ואז אנחנו מתחילים לייצר מקומות תעסוקה בכל מיני דרכים לא דרכים, במקום ללכת לדבר הפשוט והמובן מאליו, שמונח לנו ממש מתחת לפנס. דוגמה לזה היא חוק הטקסטיל הביטחוני, שחוקקתי יחד עם חברים רבים בבית הזה. נדמה לי שאחד המחוקקים יושב כאן, מגלי והבה, שהיה אתי ממש מתחילת הדרך ועד סופה בכל ארבע השנים האלה. היו לנו עוד שותפים רבים. זה היה חוצה מפלגות, צריך לומר. זכה לסיוע של שרים רבים, גם של השר שלום שמחון, שיושב כאן, שאחראי באופן אישי להעברת החוק בקריאה ראשונה ברוב גדול מאוד, ובהמשך של השר בנימין בן-אליעזר, שנתן תמיכה מאוד מסיבית למהלך הזה. וכאן מדובר על לקחת אפשרות שהיא מעוגנת בהסכמי הסחר הבין-לאומיים ולחוקק חוק שמחייב את הצבא,

שירות בתי-הסוהר, להעדיף טקסטיל תוצרת הארץ על פני טקסטיל תוצרת חוץ. זה אחד החוקים המספקים ביותר, כי ביום שהוא חוקק נוצרו 1,000 מקומות עבודה חדשים.

בזכות החקיקה הזאת ממשיכות לעבוד, נכון. ברוך השם. נכון. הזמנה לחמש שנים. אני כבר ביקרתי בכמה מפעלים כאלה, ויש בזה משהו מאוד מרומם לב לראות חקיקה מתבצעת באופן מיידי, ומייצרת מקומות עבודה לבני-אדם. אין סיפוק גדול מזה. אבל זה עדיין טיפה בים. צריך לציין בהקשר הזה שכל מה שקשור בביטחון לא כפוף להסכמי הסחר הבין-לאומיים, ולכן אפשר להמשיך ולחוקק בכיוון הזה. חקיקה כזאת קיימת אפילו בארצות-הברית הקפיטליסטית, שמנחה בתקנות את כל כוחות הביטחון שלה,

את משמר החופים, כל רכיב אפשרי של כוחות הביטחון, לרכוש תוצרת ארצות-הברית. אז אם ארצות-הברית יכולה, גם אנחנו, שעוד יש לנו שאריות סוציאל-דמוקרטיות, ואני אעשה הכול כדי שהן כמובן לא יהיו שאריות, אלא יגדלו ויתעצמו, אנחנו בוודאי,

מדינה קטנה שזקוקה לסולידריות ולערבות הדדית יותר מכל מדינה אחרת, אנחנו זקוקים לזה עוד יותר מהם. ולכן, יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות. והדבר הזה אמור גם לגבי הלואו-טק, גם לגבי ההיי-טק. זה לא יכול להיות,

שמשרדי ממשלה יעדיפו על בסיס קבוע חומרה ותוכנה מתוצרת חוץ על פני תוצרת הארץ, כשבארץ אנחנו מייצרים את הטוב ביותר, ויש גם נגישות של ספקי השירותים. יש כאן דברים שהם בלתי נתפסים. אנחנו חייבים להעדיף כחול-לבן. זה חשוב לתעשייה, זה חשוב למשק, זה חשוב לכלכלה, זה חשוב לחברה, וזה גם, ואולי בעיקר, ערך ציוני. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. חבר הכנסת כץ, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת מגלי והבה, סגן יושב-ראש הכנסת, יואיל להחליף אותי. אני הושבתי אותך שם כי ידעתי שנגיע למפעל בית-ג'ן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי, מכובדנו השר שמחון, חברי חברי הכנסת, יושב-ראש השדולה נחמן שי, חבר הכנסת נחמן שי, וידידינו התעשיינים, אני רציתי לסיים עם הדבר שחברתנו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, סיימה. וברוך השם שמקצה לקצה של הבית כולנו ציונים, וזה טוב להתחיל בציונות. לא כולם.

אני מדבר על מי ששייך לכולנו. וכולנו אוהבים את המדינה, ותחת הצבעים של כחול-לבן אפשר לאחד את הכנסת כולה, מקצה לקצה. אנחנו, אין לנו מתנגדים. וזה צבעים כל כך יפים. אני חייב להגיד לתעשיינים, לפני שאני מדבר לגופו של עניין, כיוון שזה ללא הגבלה, ואני לא אנצל את,

לא עד ספטמבר, חברת הכנסת, בנושא הזה אנחנו ניתן לך.

אני רק רוצה לומר לכם, תעשיינינו האהובים והנחמדים, שאתם כל כך, כל כך הרבה עוזרים לנו ותורמים, וצריכים להיות חזקים, ומי ייתן שהשם ייתן לכם כוח לעמוד בכל הלחצים. שמה זה מופיע, במקורותינו, שתכלת, תכלת זה כמעט כמו כחול, שתכלת שבציצית, שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אז חברת הכנסת יחימוביץ סיימה בציונות, ואני מתחיל מכיסא הכבוד, בשביל לדעת שתחת הכותרת של כחול-לבן אפשר לעשות הרבה דברים. אני רציתי להדגיש נקודה חשובה, מעבר לדברים שדיבר עליהם ראש השדולה והזכירה חברת הכנסת יחימוביץ, דברים שסייע לנו בהם מפקדי בסיירת פואד, והיום בעזרת השם כבוד השר שמחון בתפקיד שר התמ"ת, שלא רק מוצרים של כחול-לבן אלא גם יצרנים של כחול-לבן, עובדים כחול-לבן. אנחנו הצלחנו לייצר, בשנתיים האחרונות, מאז שנכנסתי לתפקיד של יושב-ראש הוועדה לבעיית העובדים הזרים, פתחנו קורסים לעבודה עברית, לעבודה רטובה של פועלים ישראלים בבנייה. בלי עין הרע, בוגרי צבא, תושבי ישראל כולם. וכבר נפתחו 12 קורסים, בלי עין הרע. והפועלים העברים הישראלים שיוצאים מהקורסים עובדים בשילדאות, עובדים בטייחות ועובדים ברצפות. פעם היה פה בכנסת דיון עם חברי, עם בוגרי תיכון, שהגיעו לפה לכנסת וביקשו מאתנו שנהיה חונכים שלהם. והיה פה הנשיא פרס ירום הודו, וראש הממשלה שיאריך ימים. אז הם אמרו לבחורים, לתלמידים: תדעו לכם, תלמידינו היקרים, שגם אתם יכולים להגיע לפה. כשאני הייתי צריך לומר, אני אמרתי: מחילה מהנשיא ומחילה מראש הממשלה, לפה אל תגיעו. תלכו להיות פועלים, תלכו להיות חקלאים, תלכו להיות שילדאים, תלכו להיות טייסים. תהיו אנשי מודיעין, תהיו תעשיינים. לפה תגיעו רק אם יכריחו אתכם. זה לא המקום האולטימטיבי, כנסת ישראל. אז זה אני רוצה לומר לכם, שאנחנו מברכים אתכם ביום חגכם,

שברוך השם כולם מבינים שאפשר להיות כחול-לבן, ולהיות כחול-לבן זה לא גזענות. כחול-לבן זה בריאות, זה טבעי, כפי שכתוב: עניי עירך קודמים. ואם עם ישראל,

בכל מקום שהוא נמצא, תעשיות שנמצאות בגליל,

ביהודה ושומרון, בירושלים, מייצרות, וכתוצאה מכך יש פועלים עבריים שעובדים, וכתוצאה מכך יש פרנסה, וכלכלת ישראל פורחת, אז צריך לראות את זה בעין טובה. ואיזוהי דרך טובה שידבק בה האדם?

ולראות את הכול בעיניים כחול-לבן. לכבוד היום הזה אני באתי עם כיפה כחולה-לבנה, חולצה כחולה-לבנה, ומברך אתכם שתצליחו. תודה לחבר הכנסת יעקב כץ. אנחנו גם מצטרפים לברכות שלך שיצליחו. אני מזמין את חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. ואחרונת הדוברים, חברת הכנסת זהבה גלאון.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי שר התמ"ת, ראשי התעשיינים ובראשם מר שרגא ברוש, מורי ורבותי, התעשייה הישראלית בעיני היא מעמודי התווך של מדינת ישראל. עמוד תווך שתורם לחוסנה של המדינה, לרווחתה ולכלכלתה. כפי שיש למדינה סמלים לאומיים פורמליים וגם לא פורמליים, כמו אופנה ישראלית, מזון ישראלי, תרבות ישראלית, כך צריך שיהיו גם לאזרחי המדינה מוצרי תעשייה ישראלית שהם חלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית. ואני שמח לומר שאני יודע שיש הרבה מאוד מוצרים שהם כאלה. ולכן זאת ההזדמנות לקרוא לחברה הישראלית להעדיף תוצרת ישראלית כחול-לבן, גם אם לעתים התוצרת הזאת או המוצרים האלה לא עומדים בדיוק בתחרות המחירים. כי כפי שאנחנו מעדיפים את הדברים הישראליים האחרים משיקולי תרבות, משיקולי אחוות אחים, משיקולים לאומיים, כך גם בעניין הזה יש להעדיף במפורש את התוצרת הישראלית. גם מפני שהיא מבטיחה יותר מקומות עבודה, גם מפני שהיא מבטיחה מקומות עבודה הוגנים עם שכר הוגן, וגם מפני שזה מבטיח את החוסן הכלכלי של המדינה. לא הכול זה שאלה של מחיר. לא הכול זה שאלה של רווח צר. תעשייה, בעיני, תעשייה ישראלית, היא יותר ממקצוע, היא יותר מענף, היא יותר מעיסוק. התעשייה היא ערך.

חבר הכנסת נחמן שי אומר "שליחות".

אני מאוד אוהב את, אני מודה לך על עבודתך כיושב-ראש השדולה. ערך של תעסוקה, ערך של פרנסה בכבוד, ערך של: צאו והתפרנסו זה מזה. לצערי, מדיניות ניאו-ליברלית, שלעתים נראית לי קיצונית מדי, פוגעת בתעשייה. למדינה צריך שתהיה אחריות

ושגשוגה של התעשייה, ולעתים נדמה כאילו הממשלה לא סופרת את התעשייה ומשאירה אותה לנפשה, לבעיותיה. ראו את ההתמודדות עם ערך הדולר, ראו את סוגיית המיסוי

כגון אלה. האחריות של הממשלה לקיומה של תעשייה מפותחת, משגשגת, היא בראש ובראשונה בתחום החינוך, ההשכלה וההכשרה המקצועית. אין זה סוד שחסר כוח-אדם מיומן, איכותי לתעשייה, ולעתים אני גם מוצא את עצמי, מרצון, משבח את אותם תעשיינים שלוקחים יוזמה במקום המדינה ומשקיעים כספים בפיתוח תוכניות בתוך מוסדות החינוך על מנת להבטיח טכנאים, הנדסאים ועוד בעלי מקצוע. זה לא תפקידה של התעשייה, זהו תפקיד מובהק של המדינה לטפל בכוח-האדם, והגיע הזמן לסייע לתעשייה ולקרוא לחדש את החינוך המקצועי במוסדות החינוך, ואני אומר זאת כאיש חינוך ותיק. לא כולם צריכים לגשת לבחינות הבגרות. ממילא כ-50% מתלמידי ישראל לא מגיעים לתעודת הבגרות, ויש צורך לנצל את זמן לימודיהם על מנת שיכשירו את עצמם לכל מגוון המקצועות שהמשק זקוק להם. לכן אני מאוד מקווה שביום הנכבד הזה, שחבר הכנסת נחמן שי ידידי ארגן, וגם בדיון במליאה, ואני מאמין שגם מתוך סיכום הדיון על-ידי שר התמ"ת, נוכל לחזק את הקשר של הציבור הישראלי לתעשייה, שיבוא גם לידי ביטוי ברכישת מוצרים כחול-לבן.

תודה לחבר הכנסת זבולון אורלב על הדברים המאלפים. אנחנו מזמינים את חברת הכנסת זהבה גלאון. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, האורחים ביציע, ברכות לחבר הכנסת נחמן שי על היוזמה. אין ספק שמטרת קיומו של יום כחול-לבן היא להעלות למודעות ציבורית את החשיבות של קניית תוצרת ישראלית, דיברו על זה כאן קודם חברי, ובעיקר למנוע את ההעדפה של התוצרת הישראלית, למנוע את ההעדפה שלה לרעה במכרזים של גופים ממשלתיים וציבוריים. זוהי מטרה ראויה, חשובה, צודקת. המדינה צריכה לסייע למפעלים וליצרנים ישראלים, וזאת האחריות שלנו, חברי חברי הכנסת, לוודא שהמדיניות של הממשלה תואמת את המטרה הזו. והזרוע השנייה של המהלך לעידוד הייצור הישראלי זו באמת קריאה, כמו שקראו כאן מעל הדוכן, אמר את זה קודם חבר הכנסת אורלב, קריאה לציבור הישראלי לרכוש תוצרת כחול-לבן. זו קריאה מוסרית, והקנייה הזו של מוצרים ישראליים תקדם את הכלכלה בישראל, בוודאי הרבה יותר מאשר כל סוג אחר של צריכה. היא תורמת לייצור מקומות עבודה בארץ, היא מחזקת את העובדים בישראל, היא מבססת את ההתעניינות הכלכלית של המעסיקים והיא מעודדת חדשנות וגיוון במשק הישראלי, ובוודאי מתמרצת את ההתפתחות הטכנולוגית של מפעלים. מדובר כאן גם בשילוב של העדפה עקרונית וערכית של ייצור מקומי ורצון להפיק תועלת כלכלית לתושבי המדינה, ולכן התעשייה הישראלית צריכה ומסוגלת להתחרות ביבוא מחו"ל, הן באיכות מוצריה והן ברמת המחירים העקרונית שהיא מציעה. ובהזדמנות הזו, היינו עדים לאחרונה לכל הוויכוח האם לייבא את מוצרי החלב, בעקבות כל הסוגיה של הוצאת ה"קוטג'" מפיקוח. אני רוצה לומר לכם, אמרתי את זה גם בהזדמנויות אחרות, אני מתנגדת למתן היתרים לייבוא של מוצרי חלב מחו"ל לישראל. זה לא פתרון לעליית מחירי המוצרים שאינם בפיקוח, ואנחנו בעד כחול-לבן. ואחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי נחמן שי, אני רוצה להבחין בין מה שנקרא "תוצרת ישראל" לבין מה שמנסים בתקופה האחרונה לשווק לנו כתוצרת ישראל. אני מדברת על אותם מוצרים המיוצרים בהתנחלויות, על אותם מוצרים המיוצרים בשטחים.

צריך, חבר הכנסת כץ, קפצת קצת מוקדם, חכה.

חבר הכנסת כץ, לומר בקול ברור: כחול-לבן זה לא בשטחים.

זה כאן, במדינת ישראל. הם לא ישראלים?

מה את מסבכת את הכול? תודה.

כחול-לבן, לא אדום.

אדוני היושב-ראש, המפעלים,

חבר הכנסת כץ, היתה לך פה במה.

שמענו את קריאת הביניים היפה, הראשונה והשנייה.

מה זה, גויים?

אדוני היושב-ראש, המפעלים הנמצאים בשטחים מסייעים, מעודדים את תעשיית הכיבוש. הם שותפים מלאים למערכת המשומנת שמדינת ישראל מפעילה כדי להנציח את השליטה בשטחים. ומדינת ישראל לא רק מנסה לטשטש את ההבחנה בין ישראל שבגבולות "הקו הירוק" לבין השטחים שכבשה ב-67', אלא שבתקופה האחרונה, ושימו לב, חברי חברי הכנסת, היא מנסה להפוך את מי שבוחר לנקוט עמדה מוסרית ולסרב לצרוך תוצרת התנחלויות לעבריין. אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הכנסת, אתמול עבר בוועדת החוקה אחד החוקים האנטי-דמוקרטיים, חוק החרם, שמטרתו להגן על ההתנחלויות ועל תעשיית הכיבוש, והוא מנסה ליצור זהות מוחלטת של ההתנחלויות עם מדינת ישראל. וזו עמדה, ולכן אני מזהירה. והעובדה שיושבים כאן התעשיינים, אני מזהירה שזו עמדה שמסייעת לכל אלה שקוראים לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. אני רוצה להבהיר: אני מתנגדת לקריאות לחרם על מדינת ישראל, לחרם כלכלי, לחרם אקדמי, זה מה שאת עושה. אל תיכנס בדברי. לחרם פוליטי. אבל אני תומכת בעמדה המוסרית של לסרב לקנות מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות. כשאני נכנסת לסופר, חבר הכנסת אורלב, אני רוצה לספר לך,

את אומרת, וזה בדיוק מה שאתה עושה. כשאני נכנסת לסופר, חבר הכנסת אורלב, אני משתדלת לשים לב מה אני קונה, ואני משתדלת לא לקנות מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות. וזו עמדה, לכי למקום שלך. וזו עמדה לגיטימית מוסרית. ומה שהכנסת עושה, של הקיבוץ הארצי.

ומה שהכנסת עושה באמצעות חוק החרם האווילי, מה שהיא עושה באמצעות חוק החרם האווילי יביא לכך שהתעשייה הישראלית החשובה, התעשייה כחול-לבן, עלולה להיות בבעיה. אני רוצה להזכיר לחברי חברי הכנסת,

שבית-המשפט האירופי פסק שמוצרים המיוצרים בהתנחלויות לא ייכללו בהסכם המכס בין ישראל לאיחוד האירופי, והיום כל מוצר ישראלי המיוצא לחוץ-לארץ חייב להכיל סימון המזהה את עצמו, אם הוא יוצר בהתנחלויות, אם לא. זה אינטרס ישראלי, חברי חברי הכנסת, שהצרכנים באירופה יוכלו להבדיל,

בבירור בין מוצרים שמיוצרים בישראל, שאני מציעה לעודד אותם,

לבין מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות.

תארו לכם, חברי חברי הכנסת, חברי הכנסת, תודה.

היא על הבמה, והבמה שלה, וזכותה להגיד מה שהיא חושבת. אבל תשמע, תאמין לי,

נכון,

לכן לא אמרתי לך כשזה פעם אחת, פעם שנייה, אבל ברגע שזה הופך להיות, צברתי את כל קריאות הביניים שלי לחודש האחרון. גם אני. תודה לכם. אני מודה לכם.

חבר הכנסת אורלב, חבר הכנסת אורלב, תאר לעצמך מה יקרה לאחר שחוק החרם ייכנס לתוקפו ויאסור על שיתוף פעולה עם מדיניות סימון כזאת. כל תוצרת ישראל, לא במקרה משרד החוץ, זה לא מה שאני אומרת כאן על הדוכן, משרד החוץ הזהיר אתמול, נציגי משרד התמ"ת שישבו בוועדה, שלא נתנו להם אפילו אפשרות לדבר, הנציגים של השר שלום שמחון, הם הזהירו, הם הזהירו שתוצרת ישראל, אותה תוצרת כחול-לבן שאנחנו קוראים לעידודה, עלולה להיות מוחרמת אוטומטית בידי מדינות אירופה. שים לב, משרד החוץ, משרד התמ"ת. אוי, איזה דמגוגיה.

חברי חברי הכנסת,

כן, היושב-ראש.

למשל תומך מאוד בהתיישבות בכל ארץ-ישראל כנגד חוק החרם, כי אני מפחד מאוד שלאחר מכן יחרימו גם סטודנטים שבאוניברסיטת תל-אביב, כאשר הם יושבים בשטחה, של שיח'-מוניס. בסדר, שיח'-מוניס, שיח'-מוניס. זהבה, תחזרי לרוסיה. חבר הכנסת כץ, חבר הכנסת כץ. אני נתתי ליושב-ראש להגיד, כי בדרך כלל הוא לא קורא קריאות ביניים. אדוני היושב-ראש, יש לי הרבה הערכה, אדוני יושב-ראש הכנסת, לעמדות הדמוקרטיות שאתה מציג, ואתה מגן על כבודה של הכנסת.

ואני רוצה לסיים ולומר שיום כחול-לבן מוקדש, בצדק, לעידוד רכישה תוצרת ישראל. בצדק. אני קוראת לרכוש כחול-לבן, אבל הגיע הזמן שנקדיש את תשומת הלב שלנו לעידוד הכלכלה הישראלית, לתמיכה בה ולחיזוק החברה הישראלית, ולא לעידוד ההתנחלויות והשטחים. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אני מזמין את השר, שר המסחר והתעשייה. לאחר מכן יהיו עוד הצעות אחרות, לפנים משורת הדין, למי שהיה שותף לכל התהליכים האלה. אנחנו זוכרים מה עשה השר בנימין בן-אליעזר באותן תקופות שהיו מפעלים בדרך לסגירה, במיוחד במגזר שלנו, וכל העשייה שלך לשמור את המפעלים האלה. ועובדה, בזכות החקיקה ובזכות פועלך הצלחנו לשמור את המפעלים האלה.

שר התמ"ת הוא שר התמ"ת של כלל התעשייה הישראלית, גם ביהודה ושומרון או רק של,

שר במדינת ישראל הוא שר לכל אזרחי ישראל. בבקשה. עד שנקבל החלטות אחרות. למה אתה דואג? אני אתייחס לזה בסוף. לא צריך לקלקל את החגיגה, נמצאים פה התעשיינים, בבקשה. נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, שבאמת עושה מאמץ גדול לשתף פעולה עם כל המערכות כדי לחזק את התעשייה הישראלית. אני חושב שאם יש לנו הזדמנות לנסות ולייצר מכנה משותף סביב הדבר הכי ישראלי שיש, שהוא כחול-לבן, אין סיבה לקלקל את החגיגה. בהזדמנות הזאת אני בהחלט רוצה לברך על עצם קיום היום הזה בכנסת, אדוני יושב-ראש הכנסת, אמרתי את זה גם בהזדמנות אחרת, יום שמעודד את תוצרת הארץ. יש בכך משום העברת מסר לציבור בדבר חשיבות רכישת תוצרת הארץ. לעידוד רכישת תוצרת הארץ יש השלכות כלכליות, חברתיות ולאומיות. הגברת המודעות לרכישת תוצרת הארץ תשפר את מצב התעסוקה ותחזק את התעשייה הישראלית. לקנות תוצרת הארץ, זוהי סולידריות אמיתית ופטריוטית. כחול-לבן זה אנחנו. משרד התמ"ת, בראשותו של קודמי, השר בן-אליעזר, החל בפעילות לעידוד תוצרת הארץ במאי 2009, כשהמשבר הכלכלי היה בשיאו, בכל יום הודיעו על פיטורי עובדים. הפעילות היוותה כלי נוסף לכלי המשרד האחרים שנועדו ליצירת מקומות תעסוקה. האמת היא שזאת לא הפעם הראשונה שהמשרד פועל לקידום תוצרת הארץ, אך בניגוד לפעמים קודמות הפעילות מתפרסת על מגוון תחומים במקביל, ולראשונה היא מתוכננת לארבע שנים. ובהזדמנות הזאת אני באמת רוצה לומר רק מלים טובות על החזון ועל העובדה שקודמי החליט ללכת על מהלך של ארבע שנים, דבר שיאפשר יציבות יותר ארוכה בנושא כחול-לבן. המטרה היא לפעול באפקטיביות המרבית האפשרית ולהטמיע שינויים בדפוסי החשיבה לטווח ארוך. זה נושא שגובה בהחלטת ממשלה מסוף שנת 2009, מאוגוסט 2009, והוא יימשך גם בשנים הבאות. אני אומר את הדברים האלה דווקא על רקע העובדה שאנחנו עוברים, חברת הכנסת גלאון, שני תהליכים מקבילים בעצם הימים האלו. אם אני קורא נכון את התקשורת, אם אני מספיק, את כנראה שותפה לשניהם. גם בנושא של ה"קוטג'" ראיתי את עקבותייך באיזה כתבה אתמול בערוץ-2 וגם בנושא שהזכרת פה עכשיו, בנושא החרמת תוצרת שטחים. אני רוצה לומר שני דברים בעניין הזה: התאחדות התעשיינים עשתה סקר מה יותר מוצר ישראלי מכל דבר אחר, ולשמחתי על אף העובדה שענף החלב עובר עכשיו את אחד המשברים היותר קשים שלו, ה"קוטג'" יצא במקום הראשון. זאת אומרת, נכון לסקר, שהתפרסם הבוקר גם בעיתונות, אין מוצר יותר ישראלי מה"קוטג'". הוא מספר אחת. אני שמח על העובדה הזאת, אבל אני רוצה לומר משהו גם על העניין השני. אני לא בטוח שכל דבר אפשר לעשות בחקיקה. הזדמן לי להיות שר החקלאות בשנת 2001. באותה תקופה היה חרם, חבר הכנסת אורלב, אני רוצה שתקשיב למה שאני אומר עכשיו, היה חרם על מוצרים ישראליים במדינות אירופה השונות. ואני מצאתי את עצמי, חברת הכנסת זהבה, מכתת את רגלי בסופרים באירופה שהחרימו תוצרת ישראלית כחול-לבן. זה היה ב-2001. יש מחזוריות. הכול חוזר פעם ב-. שלא נטעה, רק הממשלות מתחלפות, וראשה היה ראש אחר. למה אני אומר את מה שאני אומר? חלק ממה שנדמה לנו שאנחנו עושים פה, מתוך כוונה לעשות טוב יותר, אנחנו מזיקים בסופו של דבר לעצמנו, כי את מה שאת אומרת אפשר לפתח גם למקומות אחרים. אני חושב שבהזדמנות הזאת שאנחנו נמצאים כאן עכשיו, ביכולת שלנו להצדיע לתעשייה הישראלית, שנבנתה פה בהרבה מאוד עמל, לתעשייה הישראלית כחול-לבן, שאותה מייצרים אזרחי מדינת ישראל. אזרחי מדינת ישראל הם אלו שעומדים מאחורי התעשייה, בין הטובות בעולם. הציפייה שלי היתה שדווקא ביום החג הזה לא נעלה דברים שהם לא במכנה המשותף של כולנו. אני באופן אישי לא יודע מה אנשי אמרו אתמול בוועדה בכנסת, אבל אני רוצה לומר לך באחריות רבה, שאני באופן אישי מתנגד להחרמת תוצרת שמיוצרת בשטחים. אני חושב שאנחנו גורמים לעצמנו עוול גדול בטווחים הארוכים. בסופו של דבר זה מחלחל למקומות שאף אחד מאתנו לא היה רוצה שנגיע אליהם, כי היכולת להבחין בין מיזם טכנולוגי שפותח באיזה בית בתל-אביב ויוצר אחר כך בשטחים או להיפך היא די קשה, בסופו של יום. היכולת להבדיל בין אותו אדם שגר כרגע מעבר ל"קו הירוק" ולא משנה כרגע הוויכוח אם הוא שם כי הוא בא לשם מתוך תחושת שליחות או כי מישהו שלח אותו לשם, לא משנה הוויכוח. העובדה שהוא יוצא מדי בוקר לסייע לכלכלה של תל-אביב, פתח-תקווה או ראשון-לציון, היא לא מבדילה הרבה. ההבדל הזה בסופו של דבר הוא לא דבר שאנחנו יכולים, אלא מה אנחנו עושים בעצם הימים האלה. אנחנו מנסים להניע תהליכים שהמשמעות שלהם היא בסופו של דבר, היכולת לפגוע בתוצרת הישראלית כחול-לבן שמשווקת בארצות אירופה, וזה לא משנה אם זה מכונת ייצור, אם זה היי-טק או כל דבר אחר. כי כשמגיעה עקרת הבית או כשמגיע כל צרכן אחר לאותו מקום שהוא רוצה לקנות את המוצר הישראלי, הסיכוי שלו להתעמק, אם מישהו לא מוביל אותו לשם, להתעמק במספר הקטלוגי, הוא מאוד מאוד נמוך. אני חושב שהדברים בסופו של דבר צריכים להיעשות בשיקול דעת,

שהבנתי בשבועות האחרונים שנוצר קונסנזוס בתוך מדינת ישראל על גושי ההתיישבות. לצערי ולשמחתי, זה לא משנה את העובדה שהתעשייה מעבר ל"קו הירוק" אינה מפותחת דיה. ואם בסופו של יום יוחלט שגושי ההתיישבות הם חלק ממדינת ישראל, נצטרך ממילא להשקיע יותר בקיומה של תעשייה שתפרנס את תושביה, את אלו שחיים במה שנקרא היום מעבר ל"קו הירוק". אני לא חושב שזה נכון להבין שאם בשבוע החולף החממה הטכנולוגית באריאל הוכתרה כחממה הטכנולוגית המובילה במדינת ישראל, וממנה יוצאות הטכנולוגיות הכי מתקדמות של מדינת ישראל בשנים האחרונות, זה נכון שבדיוק מאותן סיבות שאת מדברת עליהן כרגע, זו טכנולוגיה שעברה להיות מיוצרת ביבנה, ואני לא רוצה להזכיר את השמות כדי לא לייצר פה משהו שהוא אחר. אני חושב שאנחנו שוגים בעניין הזה, גם אם את מייצגת רעיונות שהם צודקים מבחינת חלק לא קטן של האוכלוסייה במדינת ישראל, ואני לא רוצה להגדיר אותה. אני חושב שהיתה לנו הזדמנות היום לחוג את חגה של התעשייה הישראלית, שבאמת נחשבת מהמובילות בעולם, שעוברת מעת לעת משברים לא פשוטים. בסופו של דבר היכולת שלה לייצר כוח תחרות יהיה נעוץ בשאלה אם נצליח לייצא את החלק שהוא מעבר לצריכה המקומית לחוץ-לארץ. כי בסופו של יום, השאלה המרכזית היא האם תעשיין במדינת ישראל ירצה להרחיב פס ייצור כאן כדי להוביל אותו לייצא לחוץ-לארץ, או שהוא יעדיף, את אותו פס ייצור לעשות בלונדון או בכל מקום אחר. אני לא הייתי רוצה שתעשייה מצליחה במקומות האלה,

תמצא את דרכה החוצה, כשהמועסקים הישראלים אזרחי מדינת ישראל ימצאו את עצמם במקום אחר. אחרי שהתייחסתי לדבר הזה באריכות, ואני מקווה שלא ממש שברתי את הקונסנזוס במדינת ישראל בנושא הזה, אני רוצה לחזור ולומר מה עשה משרד התמ"ת בתחומים המדוברים של כחול-לבן. יצאנו בקמפיין בכל אמצעי התקשורת להסברת חשיבות הנושא. אנחנו משתפים פעולה עם כל הגופים המעוניינים לקדם את הנושא. קיים שיתוף פעולה מלא, לאורך כל הדרך, עם התאחדות התעשיינים ועם ההסתדרות, שראשיה נמצאים כאן.

אנחנו משתפים פעולה עם גופים פרטיים וציבוריים, עיתונים, ארגונים מקצועיים, עיריות, רשתות שיווק, תערוכות, ירידים ועוד. יום כחול-לבן הנערך היום בכנסת הוא דוגמה מצוינת לשיתוף פעולה כזה. אנחנו פועלים לתיקון תקנות חובת המכרזים במטרה להעדיף תוצרת הארץ, בשיתוף עם משרד האוצר והתאחדות התעשיינים. הקמנו אתר כחול-לבן במסגרת אתר האינטרנט של המשרד. האתר כולל את כל המידע הקשור לכחול-לבן, פינה לילדים ונוער, פורומים, צ'טים ועוד. מנהל האתר יוזם שיתופי פעולה עם רשתות חברתיות ועם אתרי מכירות. יזמנו והפצנו את התו "מיוצר בישראל", שמסייע לצרכנים לזהות מהו מוצר ישראלי.

היתה לי הזדמנות, אם תרשה לי לעשות משהו שאסור לעשות, לארח בחדרי את יושב-ראש ההסתדרות, והראיתי לו את אותה כרזה שדיברתי עליה, שההסתדרות הפיצה כאחת מני רבות, לצרוך מוצר ישראלי כחול-לבן. היה כתוב שם למטה: תו ישראלי. זאת אומרת, הקדימו אותנו עשרות שנים קודם בהסתדרות הכללית, שראתה בדבר הזה דבר חשוב כבר אז. בשיתוף התאחדות התעשיינים, קבלת התו פתוחה לכל יצרן. אנו ממנפים את הנושא באתר ממשל זמין ובכל אתרי משרדי הממשלה, ומטפלים בפניות הציבור בכל הקשור לפרויקט. גולת הכותרת של פעילותנו היא הפעלת תוכנית ללימוד הנושא בבתי-הספר, יחד עם עמותת "ידע". במסגרת התוכנית מתקיימות השנה פעילויות המקיפות כ-120,000 תלמידים בבתי-ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכון. בשנה הבאה אנחנו מתכוונים להגיע ליותר מ-200,000 תלמידים. זאת פעולה שנעשית עם עמותת "ידע" של התאחדות התעשיינים ובשיתוף פעולה מלא עם ההתאחדות. הכוונה שלנו היא להנחיל לדור העתיד את החשיבות ואת הגאווה בקניית תוצרת הארץ, מתוך תקווה שכאשר דור זה יגדל, לא נקבל עוד תלונות על אפליית תוצרת הארץ, ומתוך תקווה להשפיע על ההורים באמצעות הילדים. ביום חגיגי זה אני קורא לכל חברי הכנסת ולכל הנוכחים להירתם, יחד עם משרד התמ"ת, למאמץ לקדם את הנושא. יש לנו תעשייה מפוארת, מתקדמת, שאינה נופלת באיכותה ובמחיריה מכל מתחרה ברחבי העולם. גם בעצם הימים האלה, כאשר אנחנו עושים את הוויכוח האמיתי באמת כתוצאה ממהלך צרכני רחב ומאוד משמעותי, נכון ובונה, שעוסק במוצרי החלב למיניהם, אנחנו תמיד צריכים לזכור שאנחנו צריכים לעשות אותו ברגישות נכונה ומתאימה, כי זאת התוצרת שלנו, זה כחול-לבן.

תודה לשר המסחר והתעסוקה. מה אתה רוצה שאציע?

נקבל מה שתציע, אבל נשאל את חברי הכנסת. אני מבקש להזמין את השר בנימין בן-אליעזר. אומנם אומרים השר לשעבר, בשבילי היית שר ותישאר שר. אנחנו רוצים לשמוע ואנחנו יודעים על פועלך ארוך השנים למען התעשייה ולמען כל אלה שקשורים אליה.

אדוני היושב-ראש, מכובדי שר המסחר, התעשייה והתעסוקה שלום שמחון, יושב-ראש השדולה נחמן שי, שעושה עבודה נפלאה, לא מהיום, לקחת את הנושא והרמת אותו, ואני רוצה לברך אותך. שרגא ברוש, שיושב שם למעלה. אני יודע שבדמו הדבר ואני יודע כמה הוא השקיע ומשקיע בנושא הזה, כמה לילות וכמה ימים עשה על מנת לשכנע את חברי הממשלה שיסורו מהחלטות היסוד שלהם לחסוך פה עוד גרוש ועוד גרוש ולהביא אותם לכך שירכשו תוצרת כחול-לבן. באותה הזדמנות אני רוצה גם לברך את כל הנציגות המכובדת של משרד המסחר והתעשייה על העבודה הנפלאה ועל מסירות הנפש שמשקיעים בנושא הזה. חברי חברי הכנסת, תעשיינים ועובדים יקרים, אני כמובן שמח מאוד לקחת חלק ביום כחול-לבן בכנסת, שמקדם מטרה חשובה מאין כמותה, בעיקר בימים אלו, עידוד התוצרת והתעשייה הישראלית. כאשר כיהנתי בתפקיד שר התעשייה, המסחר והתעסוקה שמתי דגש רב בנושא עידוד רכישת כחול-לבן. כניסתי לתפקיד, להזכיר נשכחות, היתה בתחילת 2009, בתקופה שבה המשבר הכלכלי והפיננסי היה בשיאו, וכבר אז הצבתי לעצמי ולהנהלת המשרד מטרה אחת: הגדלת התעסוקה והקטנת האבטלה. לשם כך הקמנו את מטה כחול-לבן במשרד התמ"ת, שכל תפקידו קידום תוצרת כחול-לבן תוך יוזמה ארוכה ומגוונת של תוכניות, הכוללות הן יוזמות חדשות והן שדרוג של תוכניות קיימות. חלק מרכזי במתווה הפעילות הינו עידוד רכישות מתוצרת הארץ, כחול-לבן, שמטרתו להעלות את המודעות לחשיבות שבהעדפת מוצרים מתוצרת מקומית, תוך פנייה הן לצרכנים, על מנת שיבחרו מוצרי כחול-לבן, והן לתעשיינים במיתוג התוצר המקומי. בין הפעילות והפעילויות שקידמנו, השקת קמפיינים בכל אמצעי התקשורת, כפי שהשר שמחון ציין, טיפול בתלונות יצרנים על אפליה במכרזים, עידוד פעילות חינוך בבתי-ספר, שממנה נהנים בכל שנה עשרות אלפי תלמידים. אני חש גאווה וסיפוק רב כאשר אני רואה את ההמשכיות וקידום הפרויקטים הללו במרץ על-ידי שר התמ"ת הנוכחי שלום שמחון. בנוסף, במטרה לרתום לנושא את משרדי הממשלה ולהעביר מסר לציבור הרחב, יזמתי בזמנו החלטת ממשלה, שהתקבלה באוגוסט 2009, ואשר קובעת כי קידום התעשייה המקומית וצמצום האבטלה הם אתגר לאומי, אשר ימומש בין השאר באמצעות עידוד העדפת רכישות מתוצרת הארץ. אני זוכר בזמנו, בשנת 2001, כאשר כיהנתי כשר הביטחון, בא אלי עמוס ירון, אז מנכ"ל המשרד, והציג בעיה מעניינת. אמר: תשמע, אנחנו חייבים ללכת ולסגור את מפעל הדגמ"ח, את בגדי הצבא, במצפה-רמון. שאלתי אותו מדוע צריך לעשות את הדבר הזה, והוא הסביר לי שאפשר לרכוש בדיוק את אותם בגדים, באותו טיב, אבל בשליש מחיר. אמרתי לו: אנחנו נמשיך לשלם פי-שלושה אבל נרכוש את הביגוד המקומי, כדי להבטיח שהמשפחות האלו, שחיות במצפה-רמון, ימשיכו לחיות. אני אומר את זה לפרוטוקול כדי לסבר את האוזן שבעצם, כשרוצים, ולא מדובר כרגע בתקופה שהמבצע הזה התחיל, אבל כאשר שרים רוצים ללכת ולקיים משהו, יוכלו כן לעשות את הדבר הזה. אני משוכנע שבידי הממשלה מרחב תמרון גדול מאוד. אני רוצה לציין בחום את השותפים המרכזיים לפרויקטים האלה: התאחדות התעשיינים, כפי שאמרתי, ההסתדרות החדשה, על התמיכה הרבה,

הסיוע בקידום הפרויקטים החשובים האלה.

הבחירה בכחול-לבן אינה רק סמל או ביטוי לגאווה לאומית, אלא היא מגלמת בתוכה גם ממד מעשי ותרומה ממשית למשק הישראלי. על-פי מחקרים שנעשו, כל תוספת של מיליארד שקל בקניית תוצרת ישראלית מוסיפה מעל ל-2,500 מקומות עבודה למשק הישראלי. בנוסף, הקפדה על קניית מוצרים ושירותים מקומיים תורמת לגאווה הלאומית ומגבירה את ההזדהות עם התעשייה והשירותים המקומיים. אני מאמין אמונה שלמה בתעשייה הישראלית. אני מאמין כי לאיכות ולחדשנות הישראלית אין תחליף. הבחירה בכחול-לבן לא מיועדת רק לשם הושטת יד לתעשייה ולפריפריה הישראלית, או הינה מעשה ציוני גרידא, זוהי למעשה הצבעת אמון באיכות המוצרים המצוינים המיוצרים במדינת ישראל, בחדשנות, ביתרונות שיש לתעשייה המקומית להציע. בכל רחבי העולם, מכובדי, משבחים ללא סוף את ההון האנושי בישראל ואת איכות וטיב התעשייה הישראלית, שנחשבת כמובילה ואף חלוצה בתחומים רבים ומגוונים. חשוב כי גם אנחנו פה, בישראל, נדע להעריך את מה שיש לנו בבית, לחוש גאווה ולרכוש כחול-לבן. אני רוצה מכאן ללחוץ את ידי שר המסחר והתעשייה ולעודד אותו להמשיך בתנופה רבה מאוד. אני יודע שלא כל מה שהוא רוצה הוא יכול להשיג, אבל לפי מיטב הערכתי, זה נושא שעליו כדאי להילחם, לנהל מלחמה גם בתוך הממשלה עצמה, כי עדיין מרחב התמרון הוא גדול. אני מודה לך, אדוני. תודה לשר בנימין בן-אליעזר. חברי חברי הכנסת, כיוון שאנחנו רושמים את ההודעה של שר המסחר והתעסוקה, חבר הכנסת שלום שמחון, ואנחנו מסתפקים בדברים שלך לפרוטוקול, לפנים משורת הדין אני אתן מהצד לחברת הכנסת זוארץ דקה, שתוכל להביע עמדה אחרת, אבל את ההודעה של השר רשמנו לפנינו. נוספת, לא אחרת. כבוד היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, כבוד השר, כבוד השר פואד, השר לשעבר, תישאר תמיד שר בשבילי, ברכות ליוזם יום הכחול-לבן, חבר הכנסת נחמן שי. תעשיינים, נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש, אתם פניה של הציונות בעידן הגלובלי, למרות הקשיים. פיתוחים ישראליים ותוצרת ישראלית חובקת עולם. אנחנו בוחרים לחיות במדינת ישראל, לגדל כאן את ילדינו,

לייצר, לקנות כחול-לבן, אבל ביום הזה אנחנו חייבים לזכור שכחול-לבן הם לא רק מוצרים. מדובר בבני-אדם, תעשיינים, יזמים, עובדים. ביום הזה אנחנו צריכים לתת מקום גם להון האנושי, לגלות אחריות חברתית לקבוצות ולמגזרים בחברה הישראלית, בעולם התעסוקה בפרט: נשים, עולים, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, מיעוטים, ובקיץ, גם בני-נוער. לך,

אני חייבת לומר, אתה שותף אמיתי בדרך, לחזק אתכם גם בהמשך. באחריות המדינה לתת מענה גם לאותן אוכלוסיות ולא לגלגל את האחריות רק על התעשיינים. לסיום דברי, כחול-לבן וירוק: פיתוח תעשייה ותעסוקה תוך שמירה והגנה על הסביבה.

תודה לחברת הכנסת זוארץ. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים עם שעת שאילתות,

לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה. אני מזמין אותך לבמה. עד שיגיע ויתפוס את מקומו, הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם (תיקון מס' 8), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. החלטת ועדת האתיקה בעניין קובלנות של חברי הכנסת דני דנון וזבולון אורלב נגד חבר הכנסת טלב אלסאנע.

תודה לסגן המזכיר. חברי חברי הכנסת, שעת השאלות לשר. לפי הרשימה, שאני מניח שמופיעה לפניכם, אני אקריא את רשימת חברי הכנסת השואלים, ואתם מכירים את הנוהל, שכל חבר כנסת שואל, השר משיב, וכך אנחנו מתקדמים. הראשון, חבר הכנסת אברהים צרצור.

חברת הכנסת מרינה סולודקין, חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת סעיד נפאע, חבר הכנסת יוחנן פלסנר, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, חברת הכנסת זהבה גלאון, חבר הכנסת מסעוד גנאים, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, ואחרונה, עוד הפעם, חברת הכנסת אורית זוארץ. בבקשה, אדוני חבר הכנסת אברהים צרצור. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חלק לא מבוטל מהיישובים הערביים סובלים ממחסור בולט באזורי תעשייה ומסחר, ויש צורך, נחוץ לטפל בצורך זה כדי לעודד תעסוקה ומסחר. ברצוני לשאול: 1. מה משרד התמ"ת מתכוון לעשות בנדון? 2. מהו התקציב שהוקצה למגזר הערבי בשנים 2011 2012? 3. מהם הפרויקטים שהמשרד ביצע בסקטור הערבי בשנת 2010 ומהן התוכניות העתידיות בתחום זה לשנת 2011? 4. מהו מספר העובדים הערבים במשרד המרכזי ובסניפיו השונים בארץ? 5. מה המשרד מתכוון לעשות כדי לעודד חברות גדולות להשקיע באזור התעשייה "לב הארץ" שבתחום העיר כפר-קאסם?

בבקשה. תודה לחבר הכנסת אברהים צרצור. משרד התמ"ת ומינהל אזורי פיתוח מודעים לבעיה האקוטית הקיימת במגזר הערבי, למחסור באזורי תעשייה ומסחר ביישובים. המשרד פועל לשינוי המצב הקיים, ביחד עם משרד ראש הממשלה, בהחלטות ממשלה ייחודיות לפיתוח במגזר המיעוטים, לדוגמה, החלטה 1539 לפיתוח 12 רשויות מקומיות במגזר בעלות של יותר מ-60 מיליון שקל חדש, ודוגמה נוספת, החלטת ממשלה 2861 לפיתוח אזורי תעשייה במגזר הדרוזי והצ'רקסי בעלות של 42 מיליון שקלים. אני רוצה לציין כי במגזר המיעוטים קיימת בעיה אובייקטיבית של אזורי תעשייה הממוקמים על קרקעות פרטיות. סוגיה זו לא מאפשרת למשרד לסייע בפיתוח אזורים אלו.

בשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה יתבצע פיתוח של אזורי תעשייה מסוג זה בעלות של 20 מיליון שקל בשנה. עוד אוסיף כי אופי הקריטריונים לסבסוד הפיתוח באזורי התעשייה בכלל הארץ מעניק ניקוד גבוה יותר לאזורי התעשייה אשר נמצאים ביישובי המיעוטים, כך שהסבסוד שלהם גבוה יותר מאשר באזורי תעשייה במגזר היהודי. הדבר האחרון, אני מוסיף כאן מעצמי: במסגרת אזורי התעשייה המרחביים המתוכננים אני הכרזתי לפני שלושה חודשים על אזור התעשייה בשפרעם כאזור תעשייה מרחבי, והעדפתי אותו על פני אזור במגזר היהודי. אני מקווה מאוד שאנחנו נעביר את זה כהחלטת ממשלה בשבועות הקרובים. אני לא יכול להגדיר תקציב צבוע למגזר הערבי, אני מתייחס פה כרגע לתמ"ת, ולכן האמירה היא שמגזרי המיעוטים הם מגזר בעדיפות עליונה של משרד התמ"ת, לצד חרדים ואנשים עם מוגבלויות. ולכן, בכל מסלולי הסיוע של המשרד, מגזר המיעוטים זה אוכלוסייה מתועדפת, ואפשר להבין מכך שנפח התקציב גדול יותר ממה שמושקע, עד כמה שאני יודע, גם על-ידי משרדים אחרים במגזר המיעוטים, וזה מעבר להחלטות הממשלה שכבר הזכרתי, שהן מוגדרות גם בסכומים. תשובה לשאלה 3, מגזר המיעוטים הינו מגזר בעדיפות עליונה של משרד התמ"ת. מתוקף כך, בכל מסלולי הסיוע וכלי הסיוע של המשרד אוכלוסייה זאת הינה אוכלוסייה מתועדפת, ופרט לכך, משאבים רבים מופנים להעלאת שיעור התעסוקה של אוכלוסייה זו בכלים ייעודיים. אני אפרט קצת מהתוכניות, אם תרשה לי, רק בכותרות: אחד זה הכשרות מקצועיות במקצועות שונים, נדרשים במשק, למגזר הערבי. מתחילת השנה 28% מכלל המשתתפים בקורסי הכשרה מקצועית הם נשים ערביות, ו-27% מכלל הלומדים במה"ט במקצועות הנדסאים הם נשים ערביות, יותר מ-150 סטודנטים בשנה בתוכניות השונות. מעונות-יום, שינינו את הקריטריונים לבינוי של מעונות-יום באופן שייתנו עדיפות ליישובים הנמצאים באשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים, יישובים שבהם יש אבטלה גבוהה, כדי לעודד יציאת אמהות לשוק העבודה, יישובים שבהם יש הרבה ילדים ללא מסגרות. קריטריונים אלה נותנים תעדוף ברור למגזר הערבי. כיום במעונות-יום שוהים 70,420 ילדים, מתוכם במגזר הערבי כ-2,079 ילדים. במשפחתונים שוהים 10,711 ילדים, מתוכם במגזר הערבי שוהים 2,775 ילדים. וזה ברור לך, אדוני חבר הכנסת צרצור, שככל שיצאו יותר נשים לעבודה, המספרים האלה רק ילכו ויגדלו, ואנחנו עושים מאמץ גדול לכיוון הזה. יש לנו פרויקט מיוחד לנשים בדואיות בדרום, שבו מתקיימים משפחתונים,

לאמהות שאינן עובדות אלא עוברות הכשרה במסגרת פרויקט "אג'יק". יש כיום במערכת כ-22 מסגרות עם למעלה מ-300 ילדים בפרויקט מיוחד זה. כמובן, אנחנו מדברים גם על מסלול תעסוקה, סבסוד שכר לעובדים מהמגזר הערבי. עסק שיעסיק עובד ממגזר זה יקבל מהמשרד סבסוד בשכר העובד בממוצע של יותר מ-25% מעלות השכר לעובד במשך 30 חודשים, סבסוד שיכול להגיע עד ל-40% מעלות השכר לאותו עובד. במקצה הקודם של המסלול הזה, שנערך בסוף השנה שעברה, הנתונים שהתקבלו הם תוספת של 831 מועסקים מהמגזר הערבי ב-38 מפעלים וחברות, בתקציב של 40 מיליון שקל חדש, ובנוסף לכך מסלולי תעסוקה ייחודיים לעובדים בהיי-טק, מסלול מיוחד שעתיד לצאת במהלך החודש הבא, סבסוד שכר סטודנטים מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשיות ההיי-טק. בנצרת קיימת, כידוע לך, חממה טכנולוגית למגזר הערבי. תוכנית החממות מפתחת יזמות טכנולוגית. התוכנית ייחודית מהבחינה שהיזמים מקבלים את כל מה שהם צריכים, כולל מקום, מימון, כל העזרה הנדרשת והדרכה. בשנת 2010 אושרו ארבע תוכניות בהיקף של 8.7 מיליון שקל ו-6.9 מיליון שקל, מענקי מדינה. במסגרת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אנחנו נותנים דגש מיוחד לעידוד יזמות בקרב המגזר הערבי, ובכלל זה תוכנית ייעוץ וליווי של תוכניות חדשות, שנבנית בימים אלה בעקבות ועדה שבחנה, בהמלצת השר, כלים לעידוד היזמות בקרב נשים ערביות באמצעות הכשרות ייחודיות, מתן אפשרויות מימון, ליווי והעצמה אישית, בתקציב של כ-20 מיליון שקל. בנוסף, הסוכנות מפעילה ארבעה מ"טים, מרכזי טיפוח ויזמות ייעודיים, למגזר הערבי, בנצרת, בירכא, במשולש וברהט. בשנת 2010 הגיעו למרכזי טיפוח ויזמות יותר מ-900 פונים, לשמחתי רובם נשים. אזורי תעשייה, הקמת אזורי תעשייה רהט, להבים, בני-שמעון, שהוא אזור תעשייה משותף. יש הכשרה של אזור התעשייה הזה, וכבר אמרתי לך קודם לגבי הנושא של אזור התעשייה המתוכנן בשפרעם. אזור התעשייה באום-אל-פחם, אזור התעשייה בפקיעין, בכסרא-סמיע, ומתן מענק להקמת משחטה ביישוב שגב-שלום בנגב, שזה יצירת, לא 500 מקומות עבודה כפי שתכננו, עובדים שם היום 800 עובדים, במשחטה הזאת, הרבה יותר מהמתוכנן, כולל קורסים להכשרה מקצועית ומענקים. בהחלט יש שם אחת המשחטות הכי מתקדמות במזרח התיכון. הקמת מרכזי תעסוקה למגזר הבדואי בנגב, אני הנחיתי לפעול בשנה הזו לפתיחת לשכות תעסוקה נוספות של שירות התעסוקה במגזר הערבי. לאחרונה פתחנו בשפרעם לשכת תעסוקה חדשה, ואנחנו נמשיך בתהליך הזה ונעשה את מה שניתן.

החלטת הממשלה שהתקבלה בשנת 2010 לטיפול מערכתי במגזר הערבי, סך התקציב שלה הוא 780 מיליון שקל. מתוך זה תקציב התמ"ת הוא כ-200 מיליון שקל מאותה החלטת ממשלה לטיפול באזורי תעשייה, הקמת מרכזי תעסוקה, הכשרה מקצועית, יזמות עסקית ועוד. הנושא הרביעי שהתייחסת אליו בשאלות שלך, למקרה שמישהו ממאזינינו או צופינו בבית שכח, הוא מספר העובדים במשרד התמ"ת. במשרד התמ"ת ובשלוחותיו עובדים 126 עובדים, מתוכם 64 עובדים במשרד הראשי, 18 מתוכם נשים. מספר הגברים הוא 46. בתפקידים בכירים מועסקים שלושה עובדים, והתחומים העיקריים שבהם מועסקים במשרד הם מפקחים במינהל האכיפה וההסדרה, הוראה ופיקוח על העבודה. ביחידות הסמך של המשרד, כמו שאמרתי, עובדים 62 נוספים: במכון התקנים עובדים 14, בשירות התעסוקה 46, במכון הישראלי לייצוא עובד אחד ובמועצה לצרכנות עוד אחד. בסך הכול, מדובר ביחידות הסמך ב-50 גברים ו-12 נשים. אני מיניתי עובד מיוחד במשרד התמ"ת לפני כשבוע, שיעסוק באופן ממוקד בקליטת עובדים ממגזרי המיעוטים השונים אל תוך משרד התמ"ת. זאת ההתמחות שלו, ואנחנו עושים את זה באופן מיוחד מתוך כוונה לתת דגש גם בתוך המשרד לכך שיש לנו עניין לקלוט בני מיעוטים ולעמוד ביעדים של החלטת הממשלה, אם כי לפי המספר שאמרתי פה אנחנו באמת צועדים ומתקרבים. השאלה האחרונה שלך היתה מה אנחנו מתכוונים לעשות כדי לעודד חברות גדולות להשקיע באזור התעשייה "לב הארץ", ששייך לכפר-קאסם. אזור התעשייה "לב הארץ" נהנה מיתרונות רבים בשל מיקומו המרכזי, סמיכות לכבישים 5 ו-6, ומהווה מוקד משיכה למפעלים באזור. בנוסף לכך, אנחנו נסייע במענקים במסגרת מרכז ההשקעות, אם העיר תמצא מפעל משמעותי, וכמובן בסבסוד שכר עובדים במגזר המיעוטים, כפי שאמרתי. אני מעריך שיש לך פרוטקציה במשרד התמ"ת, כי הכינו לי הרבה מאוד חומר עבורך. מחר אני הולך לבדוק מי עושה לך את הפרוטקציה. שאלה נוספת לחבר הכנסת אברהים צרצור. יש כל כך הרבה שואלים, אני אסתפק בתשובת השר.

אוקיי, אני מאוד מודה לך. אנחנו אם כך ממשיכים. אני מניח שיהיו עוד חברי כנסת שישאלו על אותם נושאים, אז השר ירחיב על מה שעוד לא

חברת הכנסת מרינה סולודקין, בבקשה. אפשר לתת מיקרופון? כבוד השר, בשנים האחרונות התקבלו בלשכתי תלונות רבות ממפעילי עגורנים על תנאי ההעסקה והבטיחות, ואני רוצה לומר לך שבנושא זה, תנאי תעסוקה ובטיחות, הייתי ב-2009 אצל השר בנימין בן-אליעזר המכובד, וסיפרתי שאין הפסקות שירותים, קשה עם הפסקות אוכל, אין מזגנים. היתה פגישה, והשר הבטיח לי שיהיו תקנות בנושא עבודה של מפעילי עגורנים וגם של העגורנים עצמם. אבל אני צריכה לומר שאחרי שאמרו לי שיהיו תקנות, אני מקבלת עוד ועוד תלונות של אנשים, והיו אסונות. ב-2010 היתה קריסת עגורן בהוד-השרון, ולפני חודשיים, אחרי קריסת הרצפה בעגורן אחד, נפל בן-אדם אל מותו.

אני רוצה להבין מה קורה בתחום הזה. חברת הכנסת סולודקין, בשאלות הכתובות את צריכה, זה אותן השאלות, אני לא רציתי לקרוא הרבה.

בסדר, אבל השר בדרך כלל הרי עוסק בהרבה נושאים, ואז מכינים לו את התשובות בהתאם לשאלות.

אבל לא נורא, אני מניח. תחזרי על תוכן הדברים. לא, לא, אני הבנתי את תוכן הדברים. הבנת, בסדר. תודה. בבקשה, אדוני. חברת הכנסת מרינה סולודקין, שאלת: בשנים האחרונות התקבלו בלשכתי תלונות רבות ממפעילי עגורנים על תנאי ההעסקה והבטיחות. לישראל מיובאים עגורנים שבחוץ-לארץ כבר הפסיקו להשתמש בהם, עקב בלאי וסיום תקופת השימוש המוגדר. שעות עבודה רבות, עד 17 שעות ביום, אין הפסקות לשירותים והפסקות אוכל, חוסר במזגנים. בתשובה על פנייתי משנת 2009 אל מנכ"ל המשרד, מר גבי מימון, וכתוצאה מפגישה עם שר התמ"ת דאז, חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר, הובטח שהמשרד יכניס שינויים בתקנות לעגורנים, צמצום גיל העגורנים וכן הלאה. 1. יחידת הפיקוח על העבודה היא היחידה הממונה במשרדי על נושאים אלו של בטיחות בעבודה, לרבות הסדרת ייבוא,

תקינה, שימוש ותחזוקה בכלי עבודה כבדים, כגון עגורני צריח. בעקבות פניותייך, עוד לקודמי בתפקיד, חלו שינויים בתקנות הייבוא, הכוללים תנאים מחמירים של אישור ייבוא חלקי עגורנים העונים על דרישות התקנות והתקן הישראלי לעגורני צריח, מתוך מטרה להבטיח כי לא יוקם עגורן צריח הבנוי מחלקי עגורנים שיובאו באופן לא מוסדר. במדינת ישראל מיובאים כיום עגורנים בהתאם לנוהל רישום דגם וייבוא עגורני צריח. בהתאם לנוהל זה, שנכנס לתוקפו לפני כשנתיים, על העגורנים המיובאים להיות מדגם רשום, ובנויים בהתאם לתקני עגורני צריח הנהוגים באירופה. בנוהל נקבע גם גיל מקסימלי לעגורנים משומשים, עשר שנים, אשר שונה מ-12 שנה בעבר. כמו כן עובר כל עגורן צריח בדיקות מקיפות שמטרתן לקבוע כי הוא במצב בטיחותי הולם. התקינה בישראל הינה על-פי התקן האירופי לעגורני צריח, שהוא תקן חדש הקובע דרישות בטיחות רבות, וכן דרישות הבאות להקל על מפעיל העגורן. כל העגורנים המיובאים שיוצרו החל ממרס 2010 חייבים להיות בנויים על-פי תקן זה, לרבות דרישה של התקנת מזגן בתא העגורנאי. לשאלה השנייה: כפי שציינתי, שינויים רבים בוצעו בתחום על-פי כלל השוואת הדרישות בארץ לדרישות האיגוד האירופי, וקביעת דרישות בטיחות עדכניות שהן מחמירות מן הדרישות שהיו קיימות בארץ בשנים האחרונות. שינויים נוספים ייכנסו לפעולה במהלך השנה הקרובה. לשאלה השלישית: באילו צעדים נוספים המשרד, אני מזכיר, כמו בשאלה הראשונה, שפתחתי בשאלה שלך: נושאים נוספים בתכנון המשרד לבצע על מנת לשפר את תנאי הבטיחות בעבודה של מפעילי העגורנים, כגון דרישות הכשרה והסמכה ממתקיני עגורני צריח וממי שמחזיקים עגורנים אלו, דרישות לגבי אופן הפעלת העגורנים ובדיקות שוטפות שלהם. זאת, על מנת להימנע מהישנות המקרים הבטיחותיים, כפי שהתרחש בחודש פברואר בשנה שעברה. ואחרון חביב, אני בעצמי ביקרתי אתמול באחד האתרים שבהם מפעילים עגורנים, גם כדי לראות מקרוב, יחד עם ראש היחידה לבטיחות בעבודה, שאכן השינויים מוטמעים, קורים ונשמרים על-ידי החברות השונות שמפעילות את העגורנים. שאלה נוספת לחברת הכנסת סולודקין. אדוני השר, אני מאוד מודה על התשובה שלך, אבל המצב בשטח בכל הארץ הוא מצב לא טוב. אני, כמו שאני אומרת לך, כל שבוע מקבלת תלונות ממפעילי עגורנים, ובתלונות האלה אנשים מזהירים שיהיו קריסות ונפילות, וחס וחלילה עגורן יכול ליפול גם על בית-ספר, גם על גן-ילדים, גם על קבוצת אנשים, וזה היה. ומה שאני אומרת, אני הייתי ב-2009 במשרד ודיברתי עם השר, אבל היו נפילות ב-2010 וב-2011. חברת הכנסת מרינה, תודה לך. אני חושב שאני בסך הכול אמרתי שאכן יש בעיות ואנחנו מנסים לתקן אותן. אני אשמח לקבל ממך את הפניות אלייך כדי שנוכל להמשיך לטפל בהן אצלי במשרד, ואני גם אמשיך לעדכן אותך דרך האנשים שלי לגבי השינויים שאנחנו מטמיעים בתהליך של העבודה עם העגורנים. תודה לשר. חבר הכנסת סעיד נפאע. חמד עמאר לא נמצא כאן, אז חבר הכנסת סעיד נפאע, בבקשה.

כבוד היושב-ראש,

לגבי השאלה הראשונה, הרי כבוד השר השיב, והשיב בהרחבה, כך שאני אדלג, אוותר על השאלה הזאת.

אני חשבתי שכן תשאל בהמשך, כי אזורי תעשייה שרצית לשאול עליהם,

הוא אמר שכבר עניתי,

הוא ענה, הוא ענה.

אם למשל אני, כיושב-ראש, לוקח את השאלה: אזור התעשייה בפקיעין למשל, כסרא-סמיע, חוץ משטח שהוא מפותח והוכן, אין עליו אפילו מפעל אחד לישועה.

אם תוכל להרחיב על זה בהתייחסות לתשובה שלך. בבקשה, חבר הכנסת נפאע. אני התחלתי לומר שירשה לי כבודו היושב-ראש להוסיף כמה מלים לשאלה השנייה, לא בגלל שוויתרתי על הראשונה: עשרות בשנים אזור התעשייה על סדר-יומה של המועצה המקומית בית-ג'ן, וכלום לא נעשה. האם בתוכניות משרדך פתרון למצוקה זו? מה שאני מבקש להוסיף, כבוד השר, חבר הכנסת נפאע, תקרא את שלוש השאלות ואחר כך יענה השר. אני התחלתי לקרוא את השאלה השנייה וביקשתי להוסיף שתי מלים לגבי השאלה הזאת, כי לגבי השאלה הראשונה השר השיב. אני דואג לשר. אני לא אתחמק. לא, זה לא יחרוג ממסגרת השאלה. כדי לחדד את העניין, בשנות ה-90 הראשונות שימשתי כיושב-ראש המועצה המקומית בית-ג'ן, ומאז אני יודע שהיתה תוכנית מיוחדת לאזור התעשייה בבית-ג'ן, ואנחנו כבר 20 שנה אחרי. באמת לא רואים ולו התחלה של אותו אזור תעשייה בבית-ג'ן. שאלתי השלישית היא, האבטלה הגואה בקרב הנשים בכפרים הערביים ובמיוחד בצפון המרוחק. רוב המתפרות אשר היוו מקום עבודה נסגרו. האם בתוכניות משרדך איזשהן פעולות בעניין?

בבקשה. מאחר שהיושב-ראש ביקש שאחזור על חלק מהשאלה הראשונה, למרות שכבר עניתי עליה, אני אחזור על הנושא שיותר מעניין את היושב-ראש, ואז אדלג לשאלה השנייה. באזור התעשייה פקיעין, כסרא-סמיע, המשרד מפתח בימים האלה את אזורי התעשייה. הם נמצאים בשלבים מתקדמים של עבודות ובימים האלה יוצאים לשיווק המגרשים הראשונים. לגבי היכולת שלנו להביא לאזור הזה או לאזורי התעשייה האלה מפעלים, אני עוסק בזה באופן מואץ כמעט כל יום. אנחנו מנסים לנתב את הפניות שמגיעות אלינו לאזורי התעשייה השונים. באופן עקרוני, לאזורים האלה יש יתרונות על אזורים אחרים, כי יש להם עדיפות מאוד גבוהה גם במענקי מעבר וגם במענקי הקמה וגם במסלולי תעסוקה, גם הכלליים וגם למגזרי המיעוטים בכלל.

נדרשת פה גם קצת יותר "פושריות" של ראשי הרשויות עצמם, כי לפעמים אתה מחבר אחד לשני, ואם ראש הרשות נרדם בהליכה, אני לא תמיד יכול להתעורר במקומו.

באופן עקרוני,

אני רואה את האחריות שלך גם, וגם אנחנו נסייע, אני כל הזמן עוסק בזה וגם אתם תנדנדו. לגבי השאלה השנייה שנשאלתי על-ידי חבר הכנסת סעיד נפאע: אזור התעשייה במועצה המקומית בית-ג'ן אומנם עומד על סדר-היום, ואין ספק כי המועצה המקומית זקוקה לאזור תעשייה בתחום שיפוטה על מנת להגדיל את שיעורי התעסוקה של תושביה.

אזור תעשייה זה אינו מופיע בתוכניות המיתאר, וזאת מכיוון שהאתרים אשר הוצעו להכיל את אזור התעשייה הינם אתרים קטנים בעלי תכסית טופוגרפית קשה, מה שיקשה את ההגעה, הפיתוח, התשתיות והשיווק של אזור תעשייה שכזה, אם יאושר בעתיד. בעיה נוספת באזור, קיומן של שמורות טבע רבות, המקיפות את האזור, מה שלא יאפשר מבחינה סביבתית פיתוח אזור תעשייה. לאור הצורך באזור תעסוקה, בתוכנית החומש לפיתוח הצפון בית-ג'ן עתידה להשתלב באזור תעשייה בסביבה. יהיה זה אזור תעשייה משולב יישובים, אשר תעשיות מבית-ג'ן יוכלו להשתלב בו. לטובת פיתוח אזור תעשייה זה הוקצו מעל 6 מיליון שקל בפריסה לשנים 2011 2014. השאלה השלישית, לגבי הנושא של האבטלה, בעצם יש פה עכשיו שני חברי כנסת מבית-ג'ן במליאה? יש שני חברי כנסת, ושניהם לא ירפו, אלא יחזקו את ידיך, אני סומך עליכם שתנדנדו לי. יש פה גם חסידים של בית-ג'ן. הופה, כמה מתפקדים יש מבית-ג'ן? אני מנוע מלהגיד את זה עכשיו. פלסנר, אני בסוף אחנך אותך להיות לא רק חבר כנסת מוכשר אלא גם מתוחכם פוליטית. בהחלטת ממשלה מיום 5 בינואר 2011 התבקש משרד התמ"ת לבנות תוכנית להסבה תעסוקתית על-ידי הכשרה מקצועית ביזמות והשמה לכ-1,250 עובדות המתפרות שעתידות להיסגר בתחילת 2013, עם ביטול הוראת השעה המייצרת עבור מערכת הביטחון כדאיות כלכלית להמשך ייצור טקסטיל בישראל. משרד התמ"ת נערך להסבת עובדות ועובדי המתפרות במגזר הדרוזי והערבי בצפון על-ידי בניית תוכנית, בעלות כוללת של 17.5 מיליון שקל מכספי המשרד, המשלבת את כל יחידות המשרד הרלוונטיות וכלי הסיוע שאותם יכול המשרד להעמיד לטובת העניין. התוכניות כוללות את שלבי הביצוע הבאים: מיפוי פלוס בניית פרופיל תעסוקתי, כולל מיפוי ראשוני של ביקושים, מקצועות מבוקשים מול היצע עובדות ועובדי המתפרות, בניית שאלון והעברתו לכלל עובדי ועובדות המתפרות. פעולות מינהלתיות ותיקון נוהלי היחידות השונות לתמיכה בתוכנית: תיקון נוהלי האגף להכשרה מקצועית. החרגת העובדות בתחום הטקסטיל לביצוע הכשרות אחר-הצהריים במימון ממשלתי של כ-90%; תיקון נוהלי האגף למעונות-יום כדי שבמהלך ההכשרה בשנה הראשונה להשתלבות העובדות בעבודה תינתן לילדים דרגת כפייה ללא מבחן הכנסה, תיקון הוראת מנכ"ל, מסלול תעסוקה לסיוע בקליטת העובדות במפעלים חדשים, בדיקת הצורך בהתאמה במודלים של הסבה ליזמות הקיימים היום. הכנות לפתיחת תוכניות להכשרה ויזמות: בניית תוכנית שנתית לפתיחת מגוון קורסים במקצועות שהוכרו כמבוקשים תוך מתן פתרונות להסעות ומסגרות לילדים, התארגנות לפתיחת הקורסים במרכזי ההכשרה הטכנולוגיים, כולל מתן אישורים נדרשים או הכשרות במפעלים, כיתה במפעל או הכשרות פנים-מפעליות, התארגנות לפתיחת קורסים ליזמות ופתיחת עסק. ביצוע הכשרות וליווי עד להשמה יכלול בין היתר ביצוע הכשרות מקצועיות והכשרה ליזמות וליווי משתתפי ההסבה במהלך ההכשרה. ליווי לאחר ההשמה בעבודה יכלול ליווי משתתפי ההסבה לאחר ההשמה בעבודה ומתן הטבות למעסיקים החדשים של המוסבים דרך מסלולי תעסוקה, שהזכרתי, בין היתר, גם בתשובה ליושב-ראש.

שאלה נוספת לחבר הכנסת נפאע. אני ארשה לעצמי, אדוני השר: אתה ציינת את הבעיה הטופוגרפית של אזור התעשייה. אם תפתור לנו, כשר מסחר ותעשייה, יש לנו הבעיה שכל יום כמעט יורדות בנות להירשם בלשכת התעסוקה בכרמיאל, נשים וגברים. הבעיה שלנו שבעבר היה הסדר שפתר את הסוגיה של הנסיעות. היה מגיע אותו פקיד, המועצה נותנת לו בהתנדבות מקום, נרשמים אצלו, וזה חוסך לנו, כי מי כמוך מכיר את הבעיה של אותם נשים לא עובדות או גברים, שצריכים לצאת להירשם. אדוני היושב-ראש, ביקרתי בבית-ג'ן לפני כמה שבועות והנחיתי את מנהל שירות התעסוקה

אפשרות להקים לשכת תעסוקה ניידת, שתנוע בין כמה יישובים במגזר, כדי שלא ניאלץ להקים בכל מקום, שלא לצורך, לשכת תעסוקה מקומית. הנושא הזה נבחן, הוא נמצא גם על שולחן מנכ"ל המשרד. אני מקווה שאם הפיילוט הזה יצליח בגזרה שאתה ואני חיים בה, יהיה אפשר לפתור חלק גדול מהבעיה. זאת הבשורה החשובה היום בתשובה שלך, גם לחבר הכנסת נפאע וגם לנו, שמכירים את הסוגיה מקרוב. נשמח גם לבוא יחד לחנוך את, אתה תהיה הנהג ואני אהיה הפקיד. בכיף נעשה את זה. לשכה ניידת, זו הכוונה,

במשאית, בחצי משאית כזאת. בעצם, למה החלטתי שאתה תהיה הנהג? אולי אני נוהג יותר טוב ממך, לא? נתחלק בדרך. תודה, אדוני השר. בהמשך, חברי, חבר הכנסת יוחנן פלסנר. באמת תודה על התשובה שלך. זוארץ, הרבה סבלנות, את אחרונה. אנחנו בדואיות, יש לנו סבלנות, אצלנו הכול לאט. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, תודה רבה שאתה מפנה מזמנך לפרויקט הזה. במסגרת פיתוח הכשרות מקצועיות עבור נוער חרדי נושר בגילים 16 18, ברצוני לשאול: 1. האם הושג הסכם עם רשת החינוך הטכנולוגי "אורט" לפתיחת כיתות חינוך מיוחדות עבורם בשנת החינוך הנוכחית ובשנת החינוך שבפתח?

כמה כיתות ייעודיות לנוער זה קיימות ומתוכננות להיפתח ובאילו מקומות בארץ? כמה תלמידים מיועדים לכל כיתה, ומהם שיעורי הנשירה של נוער זה ממסלול ההכשרות? 3. האם מתקיים מעקב משותף של צה"ל ומשרד החינוך באשר לשיעור המתגייסים מקרב בני נוער אלו? 4. מהו היקף התקציב שמתעתד משרדך להשקיע בפרויקט זה בכל רשתות הלימוד המקצועיות לשנת הלימודים הקרובה לעומת שנת הלימודים הנוכחית? כמה בני-נוער חרדי נושר משלבים במסגרות האלו בסך הכול לפי קבוצות גיל?

אוסיף משהו כדי להבין את ההקשר. מדובר ב-10% 20% מבני-הנוער החרדים מגיל 15 ומעלה שמוגדרים כנוער מנותק או נושר, והרעיון הוא ליצור להם מסגרות מקצועיות, לקלוט אותם ולשלב אותם בצבא, ואין לזה התנגדות פוליטית.

בבקשה, אדוני השר. תודה לחבר הכנסת יוחנן פלסנר. 1. במסגרת פיתוח הכשרות מקצועיות עבור נוער חרדי נושר בגילים 16 18, כפי ששאלת, השאלה שלך משלבת אוכלוסיית יעד נוספת של המשרד, והיא הנוער החרדי. בשנתיים האחרונות פועל משרד התמ"ת לפיתוח מסגרות הכשרה וחינוך מקצועי המיועדות לנוער חרדי שלא השתלב בישיבות.

במסגרת הגדרת אוכלוסיית החרדים כאוכלוסייה מועדפת לשילוב בתעסוקה. הכשרה של בני נוער הינה אחד מהמפתחות לפריצת מעגל האבטלה בקרב אוכלוסיית החרדים, ולכן מאמצים רבים מושקעים בגילאים אלו. 2. אני שמח לעדכן אותך, אדוני, שבשנת הלימודים תשע"א לומדים כ-440 תלמידים במסגרות אלה, מתוכם יותר מ-50 תלמידים לומדים ברשת "אורט". התלמידים מוכשרים בתחומי החשמל, המחשבים וטכנולוגיות עץ. לקראת שנת הלימודים תשע"ב אנו במשא-ומתן עם האוצר על פתיחת מסגרות חדשות, ונשמח אם הדבר יתאפשר לנו. במקביל אנו פועלים יחד עם הרשתות הקיימות להגדלת מכסת התלמידים הלומדים במסגרות הקיימות. במסגרות אלו לומדים כ-20 תלמידים בכיתה, ואחוזי הנשירה נמוכים. ניכרת התלהבות משותפת הן לבני-הנוער שנקלטו במסגרות אלו והן למורים. לכן, אשמח מאוד אם נצליח לגייס ביחד עם האוצר תקציב נוסף להגדלת מספר המסגרות הקיימות כדי שנוכל לקלוט תלמידים נוספים. הכשרה נכונה לנוער החרדי הינה המפתח להגדלת שיעור המועסקים מהמגזר החרדי. 3. לשאלתך השלישית, חבר הכנסת פלסנר, האם קיים מעקב משותף של צה"ל ומשרד החינוך באשר לשיעור המתגייסים מקרב בני נוער אלו? התשובה שלי היא שהמסגרות החרדיות הינן מסגרות חדשות, ורובן נפתחו בשנתיים האחרונות. מהלך ההכשרה במסגרות המועלות על-ידי משרד התמ"ת מתואם עם גורמי צה"ל, העוקבים אחר תהליך הלמידה של התלמידים, אחר הכשרתם וייעודם לשירות צבאי, בקרב התלמידים והתלמידות. אנו יודעים לומר כי בקרב תלמידים אלו ישנו שיעור התגייסות של כ-95% מהבוגרים בשנים האחרונות. זה בהחלט הישג מדהים, ורק צריך לחזק אותו. 3. לשאלתך הרביעית, מהו היקף התקציב שהמשרד מתעתד להשקיע בפרויקט? היקף התקציב לפרויקט זה בכל רשתות הלימוד עומד על 15 מיליון שקלים לשנה, ומשולבים בו יותר מ-440 תלמידים. מסגרות אלו חלקן מהוות מסגרות פנימייה לנוער הזה, הסעות ועוד כל מיני פריטים שהם חלק מהתוכנית. כמו שאמרתי, נשמח מאוד להרחיב את התקציב לפרויקט זה, בייחוד כשאנו מגלים התעניינות הולכת וגוברת בקרב המגזר החרדי וחשיבותו הלאומית של הפרויקט. אני רוצה לומר פה משהו באופן אישי. אני חושב שיש לנו הזדמנות גדולה מאוד. למדינת ישראל יש הזדמנות גדולה מאוד, בכסף לא גדול, להשקיע במגזר החרדי, לא לעשות את ההתחשבנות הקטנונית, אנחנו נקבל את זה בענק בעוד כמה שנים. אם לא נעשה את זה, כולנו נפסיד. תודה לשר. חבר הכנסת פלסנר, שאלה נוספת, בבקשה. תודה רבה, אדוני השר. באמת אני מודע לעבודה הרצינית שהתמ"ת עושה. באמת יצרו כאן מסגרות שונות שלא היו קיימות קודם לכן לאוכלוסיית יעד שאין לה פתרון אחר, ולכן זה כל כך חשוב. שאלת ההמשך שלי היא: האם קבעת במסגרת משרדך,

האם אתה מתכוון לקבוע יעדים מספריים לקליטת תלמידים? הרי אם מדברים על כך שמדובר ב-10% 20% מבני-הנוער החרדי, מאוכלוסייה של בערך 8,000, אם אנחנו מדברים על שלושה מחזורים, 15 18, אז זה 800 1,600 מדי שנה כפול שלוש, בין 2,400 ל-5,000. זאת אומרת שהאוכלוסייה הזאת היא בין 2,500 ל-5,000 מדי שנה. אז 440, אם נישאר פחות או יותר במספר הזה או גם נגדיל אותו קצת נהיה רחוקים ממיצוי הפוטנציאל. האם קבעת יעדים כמותיים? אם השאלה היא רק אוצרית, אז כמובן אנחנו כאן בכנסת נכונים לסייע לך במאבקך הצודק. קודם כול, השאלה היא גם שאלה אוצרית. נעשית כרגע עבודת מטה רחבה מאוד לקראת החלטת ממשלה צפויה שעוסקת בנושא החרדי על כל המכלול שבו. יש החלטה בנושא הזה? אני מניח שתהיה לך עוד הזדמנות, כי יש לנו עוד תור ארוך. לדעתי גם בסוף התשובה שלו השר יתייחס. נעשית עבודת מטה רחבה מאוד לקראת החלטת ממשלה. אנחנו בסך הכול מגבשים עכשיו את כל החומרים. אני הכרזתי על נושא החרדים והמיעוטים כשני הדגשים המרכזיים בתקופת הכהונה שלי כשר התמ"ת. אנחנו גם מתכוונים אכן לקבוע יעדים מאוד ברורים בכל המסלולים שבהם אנחנו עוסקים אצל החרדים. כפי שאמרתי לך, אני חושב שאנחנו נמצאים לפני הזדמנות מאוד גדולה. יש פעם ראשונה רצון, גם מהצד הזה וגם מהצד הזה.

תודה לשר על התשובות שלו בנושא הזה. אנחנו כמובן ממשיכים

חבר הכנסת זחאלקה, לא נמצא פה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה. עוד רגע, אדוני, ברשותך. זה קרה מהר יותר ממה שחשבתי.

את לא מוצאת את הדף שלך? מצאתי, אדוני היושב-ראש. אדוני שר התמ"ת, שאלה ראשונה, בנושא עסקים קטנים ובינוניים: בארצות-הברית קיים חוק שלפיו נתח קבוע של מינימום 23% מכלל המכרזים הממשלתיים מופנה לעסקים האלה. הדבר יוצר ביזור חלקי של העבודה בין התאגידים הגדולים, הנהנים מעדיפות מובנית, ובין העסקים האלה. 1. מהי עמדת השר לגבי החלת חוק דומה בישראל? תקראי את כל השאלות, ואז הוא יענה לך על כל השאלות, ואז תהיה לך שאלה נוספת.

שאלה שנייה, מורות אינן זכאיות למלוא ההשתתפות במימון מעונות-יום של התמ"ת, וזאת בשל מבנה העסקתן ורישום השעות והיקף המשרה, אשר אינם מגיעים לסף הנדרש. באחרונה התבשרנו כי בתיאום בין משרדי החינוך והתמ"ת נמצא פתרון למורות החברות בהסתדרות המורים במסגרת "אופק חדש". אומנם יש נכונות למצוא פתרון גם למורות בארגון המורים העל-יסודיים במסגרת "עוז לתמורה", אולם מורות הסבו תשומת לבי לכך שהפתרון הזה יהיה רלוונטי רק בעוד ארבע שנים, ובינתיים רק בצורה מצומצמת, בתיכונים שבהם יהיה רוב של מורים שירצה בכך. האם בכוונתכם למצוא פתרון לתקופה זו בלא קשר להסכמים הנחתמים במשרד החינוך? שאלה שלישית, בשנת 2008, עם החלת צו ההרחבה לפנסיה חובה, הוקמה ועדת הפיקוח ליישום הצו, המורכבת מנציגי הממשלה, העובדים והמעסיקים. אילו צעדים נקטה ועדת הפיקוח בשנה החולפת על מנת לאכוף את צו ההרחבה? מדוע עד כה, למרות ש-500,000 מהשכירים לא מבוטחים, לא ניצל הפיקוח את הכלי של הגשת תובענה ייצוגית אפילו פעם אחת?

תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. בתחילת הדברים אני רוצה לסקור את נושא הרכש הממשלתי בישראל: רכש ממשלתי מוסדר באמצעות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992, תקנותיו והוראות תכ"ם, שמנחות את משרדי הממשלה בלבד. במהלך השנים האחרונות ננקטו כמה צעדים לעידוד השתתפות של עסקים קטנים ברכש הממשלתי, ובהם תיקוני חקיקה ופרסום הוראות על-ידי החשב הכללי, כמו הקטנת גובה הערבויות, קביעת תקרה לתנאי הסף ועוד. למרות זאת קיימים כמה ליקויים בתחום הזה: ראשית, הגדרת העסקים הקטנים והבינוניים הכלולה בהוראת התכ"ם שונה מההגדרות שנקבעו בהחלטת ממשלה 2190 ומתייחסות לעסקים גדולים יותר.

לא קיים מידע מפורט על היקף הרכש הממשלתי מעסקים קטנים ובינוניים, הן מבחינת הכמות והן מבחינת ההיקף הכספי. על מנת להתגבר על ליקויים אלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרדי עמלה על שכלול הכלים הקיימים ופיתוח כלים חדשים לעידוד הרכש הממשלתי מעסקים קטנים ובינוניים, על-ידי התאמה של ההגדרות לעסקים קטנים ובינוניים בהוראות התכ"ם להגדרות שנקבעו בהחלטת הממשלה 2190, ובהמשך התאמתן להגדרות מעודכנות שהסוכנות לעסקים קטנים תפרסם בעתיד, קבלת מידע על היקפי הרכש הממשלתי המבוצעים כיום בעסקים קטנים, בינוניים וגדולים, היקף כספי וכמותי במשרדי ממשלה, תוך חלוקתו לשירותים וטובין, בחינה של החלת ההוראות הנוגעות להגדלת המעורבות של העסקים הקטנים והבינוניים ברכש הממשלתי גם על גופים ציבוריים נוספים, במידת הצורך בחינת חקיקה אופציונלית, שתגדיר מכסות מינימום לרכש מעסקים קטנים ובינוניים, בין היתר, הגשתי הצעת החלטה לקידום והסדרה של תחום העסקים הקטנים בישראל, מתוקף החשיבות שאני מקדיש לנושא של העסקים הקטנים. אני כמובן קורא לחברי הכנסת לפעול לקידום הצעות ההחלטה שהזכרתי במגוון רחב מאוד של תחומים, אבל אני רוצה לפרט את הצעת ההחלטה כפי שהיתה אמורה לעלות להצבעה ביום ראשון האחרון, ואני מקווה שיצביעו עליה ביום ראשון הקרוב, החלטה מאוד מקיפה, שתעסוק בעסקים הקטנים והבינוניים בישראל. הכוונה שלה: להטיל על שר האוצר לתקן את סעיף 3א לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992, ולקבוע כי הממשלה רשאית לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הוראות גם בעניין שילוב עסקים קטנים ובינוניים בהליכי רכש ממשלתי. בנוסף, להטיל על שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה להתקין תקנות כאמור מכוח הסעיף. סעיף זה יאפשר, בין השאר, החלת הוראות התכ"ם הרלוונטיות לקידום הרכש מעסקים קטנים ובינוניים על כלל הגורמים שעליהם חל חוק חובת המכרזים.

הסמכת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת לרכז את הטיפול הממשלתי בקידום מעמדם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, ובכלל זה הגדלת השתתפותם ברכש ממשלתי. במסגרת זו יבוצעו צעדים להגברת המודעות של חשבים, יועצים משפטיים ואנשי רכש לחשיבות של שילוב עסקים קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי. בנוסף, הסוכנות תהיה אחראית על ביצוע מעקב ליישום ההוראות במשרדי ממשלה בתחום, זאת מבלי לפגוע בסמכויות מינהל הרכש הממשלתי. ההצעה כוללת כמובן עוד הרבה מאוד מרכיבים נוספים. בין היתר יש לנו כוונה לאפשר בפעם הראשונה לעצמאים בישראל להפריש לקרן פיצויים, כדי שזה יסייע להם בתקופת של אבטלה או פירוק העסק, וכמובן הנושא של תשלום מע"מ על מזומן. הגענו למסקנה שאין סיבה שבעלי העסקים הקטנים יממנו את המדינה בשוטף פלוס 60,

120, ולפעמים הרבה יותר מזה. אנחנו עושים מאמץ גדול לשכנע את שר האוצר להצטרף להחלטה. ההחלטה הונחה על שולחן הממשלה. כפי שאמרתי, היו אמורים להחליט עליה ביום ראשון האחרון, ואני מאוד מקווה שהדחייה של השבוע תאפשר למשרד האוצר להצטרף.

יש מחויבות של ראש הממשלה להעלות אותה ביום ראשון הקרוב להחלטה ולהצבעה. הנושא השני נוגע למורות. השאלה השנייה שלך עסקה בנושא המורות ומעונות-היום. המחיר המפוקח בסבסוד שכר הלימוד הינו כלי לעידוד תעסוקת נשים, הכנסת נשים חדשות לשוק העבודה והגדלת היקף התעסוקה שלהן במשק.

מורות בישראל אינן זכאיות למלוא ההשתתפות במימון מעונות-היום בשל מבנה העסקתן במשרד החינוך, כאשר המשרה המוגדרת להן פחותה מ-40 שעות שבועיות. לאחרונה בוחנים אצלי במשרד הגדרה מחדש של שעות עבודת האם, כך שגם אמהות שעובדות 36 שעות יוכלו לקבל את מלוא הסבסוד. הנושא מושפע גם מהסכמת משרד האוצר. במידה שפתרון זה יתממש, הוא יהווה מענה למורות בבתי-הספר העל-יסודי עד כניסתן לתוכנית "עוז לתמורה". אני רוצה להזכיר שכבר הודעתי, ביחד עם שר החינוך, שאת אלה שנכנסו לתוכנית "עוז לתמורה" משרד התמ"ת לוקח לממן על חשבונו, מתקציבו. גם האחיות

תשאלי במסגרת שאלה נוספת. אני לא רוצה להרשות, כי יש נוהל וגם נרשמו חברי כנסת אחרים. אני מבקש שלא. השאלה השלישית נוגעת להחלת צו הרחבה לפנסיית חובה, עם החלת צו ההרחבה הוקמה ועדת פיקוח ליישום הצו ותפקידה היה לאכוף את הצו. מהנתונים שנמצאים בידי האגף, בשנים 2008 ו-2009 הצטרפו כ-600,000 מבוטחים חדשים. ובהמשך לכך, ההערכה מדברת על כך שבשנים 2010 ו-2011 הצטרפו עוד אלפי מבוטחים חדשים. מספרים אלה מלמדים כי צו ההרחבה מיושם בקצב משביע רצון. אנו מודעים להפרות או לאי-הידיעה הקיימת בחובה זו, ובעניין זה מטפל האגף, בהסברה מתמדת. אני רוצה לחדד כי ועדת הפיקוח אשר הוקמה ליישום הצו איננה ועדה בעלת סמכויות פיקוח, בניגוד לשמה, ועדת הפיקוח. הוועדה משמשת ככתובת לבעיות, תלונות על הפרות ויישוב מחלוקות בנושא צו ההרחבה, ולכן לא השתמש הפיקוח בכלי התובענה הייצוגית.

ועדת הפיקוח יצאה כמה פעמים בקמפיינים תקשורתיים-הסברתיים על מנת להטמיע את חובת הפנסיה בקרב העובדים והמעסיקים, זאת בנוסף לפניות ישירות לכלל המעסיקים במשק באמצעות הביטוח הלאומי. בפניות אלה הסברנו באופן מובהק את החובה של הפרשות לפנסיה. הקמפיין מתקיים בכל תחילת שנה, וקמפיין נוסף עתיד להתחדש בשבועות הקרובים, בעקבות כוונתי להעניק צו הרחבה חדש בנושא פנסיית החובה. צו ההרחבה החדש יעניק החל משנת 2014 פנסיה מקיפה עם אחוז הפרשות אופטימלי של 17.5%. אני רוצה להוסיף כי היחידה ליחסי עבודה, ועדת הפיקוח ואגף האכיפה במשרדי משתפים פעולה על מנת לקבל מידע על המעסיקים מפירי חובת הפנסיה. כיום, כשידוע על הפרה של מעסיק, ועדת הפיקוח או אחד מחבריה פונה אל המעסיק ומבהיר את החובה ואת ההשלכות הכלכליות החמורות שעלולות להיות על המעסיק בשל הפרת חובת הפנסיה. אם יימצאו הפרות סדרתיות, הנתונים יועברו להסתדרות או לעורכי-דין חיצוניים על מנת ליזום תובענות ייצוגיות. אני רק רוצה להוסיף שאני נפגשתי עם הוועדה בשבוע החולף. אני גם חתמתי על הפנייה למשרד המשפטים לגבי צו ההרחבה לפנסיה משנת 2014, וזה נמצא כרגע בתהליך שימוע. כאשר הוא יחזור בסוף התהליך, נחתום עליו ונצא לדרך. שאלה נוספת. אדוני השר, פנו שתי חברות כנסת שרוצות לשאול על נושא 2,

ואנחנו נאפשר להן לפנים משורת הדין, שלא יגישו שאילתא נוספת בעתיד. אז חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, רק בתחום הזה של המורות שלא זכאיות למלוא ההשתתפות, ואחריה, חברת הכנסת חוטובלי. האמת שהשאלה שלי קשורה למעונות-יום, ואני יודעת שזה הנושא של השאילתות שאנחנו שואלים. זה הנושא של השאילתות, אבל יש סדר. יכולת להגיש, גברתי, את השאלה שלך ביום המתוכנן. אני חשבתי, אם זה לא לנושא הספציפי הזה, הנושא הספציפי זה מעונות-יום,

וזה נכנס למסגרת של אותן שאילתות. יש נוהל להגשת, לא, אני מבינה. אני שאלתי, בגלל זה אני לא עומדת כאן ללא שאלה, אוקיי,

ובגלל זה אני מגדירה את זה כנושא שאני רוצה לשאול. לא לחרוג מהנהלים. למרות שהרבה זמן לא הייתי חבר כנסת, ולקראת הישיבה למדתי מהם הנהלים, אז הנהלים הם כאלה שיש כאלה ששואלים את השאלות, כמו חברת הכנסת יחימוביץ, ואתה בסוף יכול לאפשר למי שנמצא פה לשאול אותי שאלות בשני נושאים: האחד הוא מעונות-היום, והשני הוא התעשייה בעתיד. אז תודה רבה. אני רוצה, נכון. זה גם תלוי ביושב-ראש ותלוי בסדר-יום. אוקיי, אני רק, לא, לא. אני, אין לי בעיה. רק, לתת לה בסוף. כי אני רציתי שאם זה קשור לנושא ששאלה בו, שלא נחזיר אותך לנושא מחדש.

חבל על הוויכוח, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להזכיר שאני פונה לאדוני שר התמ"ת שלום שמחון, ורוצה להזכיר שהוא היה גם מנכ"ל תנועת המושבים, יושב-ראש ועדת הכלכלה, יושב-ראש ועדת הכספים, שר לאיכות הסביבה, שר החקלאות ופיתוח הכפר, ועכשיו אני פונה אליך כשר התמ"ת. אני פונה אליך כאמא להרבה ילדים, כאשה שמקבלת הרבה מאוד פניות לגבי מעונות-יום. אנחנו העלינו את הנושא של עידוד נשים לצאת לשוק העבודה, ויחד עם ציפי חוטובלי, שהיא יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה, יזמנו כמה דיונים בנושא הזה, גם ביחד עם הוועדה לפניות הציבור, לגבי קביעת דירוג התשלום במעונות-יום ובמשפחתונים, בצהרונים. התברר שיש לנו השנה תקציב של 320 מיליון שקל ממשרד התמ"ת שזה תקציב שהולך לאיבוד. לפני שנה היו השאריות של התקציב 10 מיליון שקל, בעצם לשיפוץ של גני-ילדים, לסבסוד של אותם מעונות-יום. גם זה הלך לאיבוד. יש לי תחושה שהמחלקה שעובדת למען אותו דירוג וקביעת דירוג, מחלקה שהיא בעצם רק מתעסקת בהרבה מאוד ביורוקרטיה, ובסופו של דבר לא מקבלת החלטות, שאישרה כבר בניית גן-ילדים בעוטף-עזה לפני שנה, ועדיין לא עשו עבודה, אני חושבת שיש כאן חוסר מקצוענות במחלקה הזאת. ואני מבקשת ממך, אני פונה אליך לא רק כבן-אדם שיש לו ניסיון בעבודה הזאת אלא גם כביצועיסט, גם כאבא לשני ילדים. אני חושבת שברגע שאנחנו לוקחים אחריות לתת אפשרות לאמהות להתפתח בשוק העבודה, צריך לא לשכוח שהנתונים אומרים דבר אחד: הנטל הכלכלי של גידול ילדים במדינת ישראל הוא מאוד מאוד קשה, והקושי הוא שמגיל אפס עד גיל שש זה הדבר הכי יקר. צריך לקחת משכנתה בשביל לגדל אפילו שני ילדים. אני מאוד מבקשת לבדוק את הנושא ולטפל בו. הבנתי שיש לך מודעות מאוד גדולה לזה, ואמרת שהמשרד שלך מתעסק בעידוד התעסוקה, בעידוד אמהות לצאת לשוק העבודה. אבל אני חושבת שהנושא של מעונות-יום לא מוסדר, תודה. וכל פעם מבקשים דירוג. אני אומרת, אמא צריכה להביא תעודת זהות, וזה מספיק. אם יש לך שלושה ילדים עד גיל 18, אפשר לעזור להם בלי לחשוב על דירוג, ויש לנו תקציבים לזה. תודה. חברת הכנסת חוטובלי, באותו נושא או בנושא אחר?

אוקיי, בבקשה. לא משנה. הוא עוד שר מוכשר מאוד, שיכול, לא חשוב, אנחנו נענה על הכול. בבקשה, המורות ספציפית.

אדוני השר, אני רוצה להמשיך את שאלתה של חברתי חברת הכנסת שלי יחימוביץ לגבי, את רצית על האחיות, זה על המורות. פנינו אליך בנושא הזה וגם אל שר החינוך, ונוצרו למעשה, אבל אני גם השבתי לך בכתב, לך ולחבר הכנסת אורבך,

אז אני רוצה להוסיף ולשאול בעקבות מה שאמרת כאן על הדוכן.

יש ציבור שלם של מורות שלא מתכוונות להצטרף ל"אופק חדש". השאלה, מה יהיה גורלן של אותן מורות? יש גם ציבור שלם של גננות, למעשה מורות לגיל הרך שלא מתכוונות להיכנס למסגרת הזאת של "אופק חדש", ואז למרות שהן עובדות משרה מלאה, הן לא יהיו זכאיות להנחה. בהמשך לעניין הזה, הרי בסופו של דבר התוכנית הזאת שאתם מובילים הופכת 36 שעות משרה למשרה מלאה, לא 40 שעות כפי שנדרש היום על-פי התקנות של משרד התמ"ת. אז אם עשיתם את הקומבינציה הזאת ש-36 שעות שוות למשרה מלאה ולא 40, למה שלא תעשו את זה בהתאם לשם הקוד משרה מלאה? למה שזה לא יהיה אבן הבוחן של הזכאות של מורה להנחה במעונות-היום, במקום לעשות את כל המהלכים האלה שבסופו של דבר משאירים ומותירים חלק גדול מציבור המורות מחוץ למעגל ההנחות?

רצו על המורות, אדוני השר, ברשותך. למעונות, לא על המורות.

עזוב, תעשה את זה בסוף.

הנה חזרנו לנוהל שאני הצעתי.

לא, זה הנוהל. הנוהל הוא באמת שהם בסוף. בסוף הזה, את תשאלי על המעונות. על המורות רצית, חבר הכנסת, ?

מעונות, בסוף אני אתן לשניכם. וגם חברת הכנסת זוארץ. המזכיר מעיר לי שיש לך שאלה כתובה בנושא, אז תוכלי לשאול בהרחבה.

בבקשה. חברת הכנסת חוטובלי, לגבי הנושא של המורות, אני עניתי במפורש לחברת הכנסת יחימוביץ ואמרתי שאנחנו בוחנים הגדרה מחדש של שעות עבודת האם, כך שגם אמהות שעובדות 36 שעות שבועיות יוכלו לקבל את מלוא הסבסוד.

זה לא תשובה, אבל זאת התשובה.

אין לי עסק פרטי עם, יש נהלים, צריך לתקן אותם. חלק אתם מתקנים בחקיקה, חלק אנחנו מתקנים בדרך אחרת.

גם בלי לחכות, הגעתי להבנה עם שר החינוך שמי שמבנה השעות שלו שונה על אף העובדה שלא היה כסף בתקציב, לקחתי את זה על עצמי, והכנסנו את זה פנימה. נכון לרגע זה, אנחנו בוחנים כדי לנסות לאפשר לשנות את זה, כדי שאני אפעל על-פי קריטריונים, ולא על-פי המצאה פרטית שלי כי התחשק לי, כי מישהו הציע לי איזה הצעה ואני קיבלתי אותה. כדי שזה יוכל להיות מוחל על כולם, אז יש כרגע צוות במשרד, הוא בוחן את זה, ואחר כך הוא ישב עם משרד האוצר. אני אגיד לאדוני, זה עולה קצת כסף. זה לעניין צודק, ואנחנו צריכים להמשיך הלאה.

לעניין העקרוני באמת. אני חושב שהנושא של מעונות-היום, חברת הכנסת אנסטסיה, ואני אומר את זה גם לחברת הכנסת חוטובלי, שאני יודע שהיא עוסקת בעניין, ולהרבה חברי כנסת אחרים, הנושא נדון היום בוועדה למעמד הילד. כך נקראת הוועדה? לזכויות הילד.

הוועדה לזכויות הילד בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב. אני רוצה להגיד פעם אחת באופן מסודר לאן אני חושב שמדינת ישראל צריכה להגיע. מדינת ישראל צריכה להגיע למצב שבו יהיה חוק חינוך חובה מגיל אפס עד גיל 18. ובא לציון גואל. כדי שהדבר הזה יקרה, כולנו צריכים לעבוד במהלך משותף. כי מה שקרה בשנתיים-שלוש האחרונות, העובדה שהממשלה הקפיצה את התקציב למעונות-היום כדי לטפל ביציאת נשים לעבודה, כדי לטפל בדבר הזה, היא גם מצאה את המערכת לא מוכנה. בסופו של דבר משרד התמ"ת הוא לא משרד החינוך, הוא משרד שהמשימה שלו היא להוציא כמה שיותר אנשים לעבודה, ותחום מעונות-היום נמצא כרגע אצלו. הוא לא עוסק בנושא של החינוך.

לאחר הכניסה שלי לתפקיד קיימתי ישיבה עם שר החינוך וצמרת משרדו, מתוך כוונה לנסות לפחות להכניס חלק מתהליך הפיקוח החינוכי כבר בשנה הבאה. משרד החינוך דרש 300 תקנים של מפקחות. זה לא משהו שאני יכול להמציא אותו, גם אם חברת הכנסת חוטובלי תגיד לי שוב: זו לא תשובה. אין לי כסף להעסיק 300 מפקחים במשרד החינוך בתקציב הזה, ואת הזכרת קודם את המשמעויות של העניין. לכן אני חושב שאם המחוקק, יחד עם המדיניות שלי להוביל למהלך שבו יהיה חוק חינוך חובה מגיל אפס עד גיל 18, אנחנו נעשה דבר גדול לעם ישראל. זה לא פחות חשוב מ"כיפת ברזל". זאת כיפת הברזל האמיתית של מדינת ישראל בשנים הבאות. אתה תתמוך בנו בוועדת שרים? אני אתמוך בכם, ודאי שאני אתמוך בכם, אם את תסכימי לחצות יחד אתי את הקווים ולהצביע בניגוד לעמדת הקואליציה, כי זה חוק תקציבי. המשמעות של להחיל חוק חינוך חינם חובה מגיל אפס והלאה, יש לזה משמעות תקציבית. אני רוצה להזכיר לך, 1.6 מיליארד שקלים.

1.6 מיליארד שקלים זה רק כדי להחיל את השינויים שנדרשים כרגע בהצעת חוק מעונות-היום, הם לא כדי לקבוע חוק חינוך חינם מגיל אפס. כדי להגיע לחוק חינם מגיל אפס דרושים הרבה מאוד מיליארדים. גם לא חייבים לעשות את זה בשנה אחת, אפשר לפרוס את זה. אני לא רוצה לבקר את מערכת החינוך, אבל יש החלטת ממשלה מלפני הרבה שנים שקבעה שיהיה חוק חינוך חינם מגיל שלוש. זה נמצא בחוק ההסדרים כבר עשר שנים. נכון לרגע זה, זה לא מיושם. חוק חינוך חינם מגיל שלוש ומעלה לא מיושם על-ידי משרד החינוך, בין היתר בגלל מגבלות תקציביות.

זה היה צריך להתחיל בגיל שלוש וזה לא קרה. לכן אני חושב שבהזדמנות הזאת, כשכל מדינת ישראל תופסת את הנושא של החינוך מגיל אפס כאחת התקופות הכי משפיעות על עיצובו וחינוכו של הילד, יש חשיבות שכל הבית הזה יתאחד ויעזור לנו להוביל את זה, ואז זה גם יהיה במשרד הנכון, במשרד שזה צריך להיות בו. הוא לא יהיה קשור לעולם העבודה. נכון לעכשיו זה קשור לעולם העבודה, ואם זה קשור לעולם העבודה אז יש קריטריונים. וכדי לענות ספציפית לשאלות שלך, זה אכן תקציב שהיתה בו פריצה גדולה. המשרד מתארגן, אין לי שום כוונה לבקר פה את עובדי המשרד. בסך הכול צריך לזכור שתחום מעונות-היום עמד על היקף של 300 מיליון שקל, שזה חצי מהתקציב של המשרד הקודם שלי,

והוא קפץ באופן מהיר ל-1.3 מיליארד שקל, והוא עשוי לעלות עוד בשנים הבאות. צריך לזכור שאם מחליטים להגדיל תקציב של יחידה אחת במשרד להיקפים מהסוג הזה, וזה דורש כל כך הרבה שינויים ומערכת עבודה מול הארגונים, ארגוני הנשים למיניהם, שהפעילו את מעונות-היום, והיו רגילים, ובצדק, שיש להם מדינה ולא להיפך, בתהליך הזה זה משתנה. המחוקק רוצה דברים אחרים, והקריטריונים רוצים דברים אחרים, וצריך לראות איפה מניחים את הכסף. יש דרישה מאוד מאוד גדולה לבנייה ושיפוץ של מעונות-יום. המהלך שהוזכר פה על-ידי חברת הכנסת יחימוביץ, כדי לחוקק את חוק מעונות-היום נדרשים 1.6 מיליארד שקל, כדי לעשות את הבסיס, כדי שהילדים שלך ושל אחרים יוכלו להגיע למקומות בטיחותיים. זה דבר שהוא לא פשוט. אנחנו נאבקים עליו, וכמובן, כל סיוע שנקבל, נקבל אותו בברכה. בקשה אחת. תודה.

אין בקשות אחדות כי יש לנו עוד סדר-יום. אני גם מניח, אני רק רוצה לבקש שהתקציב של 320 מיליון שקל, שילך לאיבוד השנה, כי כל הבקשות שהגישו לא יספיקו להשתמש בתקציב הזה. יש לך רצון, אז שלפחות התקציב הזה, מותר לי לגלות לך משהו? אני לא נחשב לאחד השרים הצעירים בממשלות ישראל, וברוך השם יש לי היסטוריה, לא של להחזיר כסף אלא של לקחת עוד כסף, וזה גם יקרה הפעם. אני אגורה אחת לא נוהג להחזיר, בשום משרד שהייתי בו. תודה לשר. חברת הכנסת זהבה גלאון. אני מתנצל שאני קצר, כי יש עוד חברים רבים ששאלו, ונאפשר לסדר-היום להמשיך. אדוני השר, נושא השאילתא שלי זה פיטורי עובדות בהיריון וכאלה העוברות טיפולי פוריות. פיטורי עובדות בהיריון הם מהתופעות, הייתי מגדירה אותן, החמורות בשוק העבודה. על-פי חוק עבודת נשים, פיטורי נשים הנמצאות במצבים הללו אסורים, ולשר התמ"ת, באמצעות הממונה או הממונָה על יישום חוק עבודת נשים במשרד, נתונה הסמכות לתת היתרים חריגים לפיטורי עובדות בהיריון או כאלה העוברות טיפולי פוריות. החלטות אלה מתקבלות מבלי לקיים דיון בנוכחות שני הצדדים, ובהליך בעל רמת שקיפות נמוכה. אני מבקשת לשאול שורה של שאלות: מי האחראי במשרד התמ"ת על מתן ההיתרים לפיטורי נשים בהיריון או בטיפולי פוריות? כיצד מתבצע הליך מתן ההיתר? האם מתקיים שימוע מסודר בכל המקרים, ואילו צעדים נוספים ננקטים במסגרת ההליך? מהם השיקולים המנחים את הממונָה על הנושא או הממונה, בבואו לשקול מתן היתר? כמה היתרים לפיטורי עובדות במצבים הללו ניתנו בשנים האחרונות? כיצד הם מתחלקים בין נשים בהיריון לבין נשים הנמצאות בטיפולי פוריות? מהו שיעור ההיתרים שאושרו מתוך כלל הבקשות שהוגשו? על-פי נתוני המשרד, בכמה מהמקרים שבהם הממונה על ההיתרים הורה להחזיר עובדת שפוטרה לעבודתה, או לפצות אותה על הפיטורים, אנחנו ערים לכך שהמעסיק נמנע מלקיים את הוראותיו? אילו צעדים נקט המשרד במקרים הללו? ושאלה אחרונה,

אני מצטערת שיש לי כאן מקבץ ארוך של שאלות: האם משרד התמ"ת שוקל הקמת מנגנון מסודר לטיפול בהיתרי הפיטורים, דוגמת ועדת היתרים, המקיימת הליכים מסודרים עם סמכויות שיפוטיות נרחבות יותר, כמו למשל על-פי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), ביחס לפיטורי חיילי המילואים? תודה, אדוני.

כפי שאמרת, חברת הכנסת זהבה גלאון, על-פי חוק עבודת נשים חל איסור על פיטורי עובדת או עובד, לפגוע בהיקף משרתם או בהכנסתם, אלא בהיתר הניתן בהתאם לסמכויות המצויות אצל שר התמ"ת. הטיפול במשרד התמ"ת בחוק זה נעשה במינהל ההסדרה והאכיפה בשני מישורים, מינהלי ופלילי, במישור המינהלי, על-ידי טיפול בבקשה להיתר, ובמישור הפלילי, על-ידי טיפול בפניות של עובדים על פיטורים בניגוד לחוק. קצת מספרים: בשנת 2009 נפתחו הליכים פליליים כנגד כ-100 מעסיקים בגין הפרת החוק. הוגשו 12 כתבי-אישום. בשנת 2010 נפתחו הליכים פליליים כנגד 80 מעסיקים בגין הפרת החוק, והוגשו 13 כתבי-אישום. במענה לשאלות שלך, עד עכשיו זה היה רקע משותף למה שכתבת ולי ביחד, לגבי השאלות ששאלת, לשאלה הראשונה: אגף הרישוי אחראי על בחינת הבקשות להיתר והמלצה לפעולה. ההחלטה מתקבלת בידי מי שאליהם הועברו סמכויותיו של השר, מנהלת האגף, הממונה על חוק עבודת נשים והמרכזת. 2. איך מתבצע הליך מתן ההיתר, וכן הלאה: מעביד המבקש לפטר או לפגוע בהיקף משרתם או הכנסתם של עובדת בעת היריון או עובד או עובדת בטיפולי פוריות, יגיש בקשה לממונה בהתאם לטופס בקשה, בצירוף מסמך המנמק את בקשתו, אסמכתאות התומכות בטיעוניו ואישור על העברת בקשתו לעובדת. העובדת מעבירה את תגובתה למפקחת ולמעביד עד למועד הזימון להשמעת גרסאות שני הצדדים. המעביד והעובד מוזמנים בנפרד למסור את גרסאותיהם בפני המפקחת, תחילה המעביד ולאחר מכן העובדת. בעת מתן

המעביד והעובדת רשאים להיות מלווים על-ידי עורכי-דין או נציג ארגון עובדים או נציג ארגון מעבידים בענף. עם סיום הליך גביית הגרסאות והשלמת המסמכים הנדרשים, תינתן החלטה על-ידי הגורם המוסמך. זמן הטיפול בבקשה, מיום השלמת כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים ועד ההחלטה, ההחלטה תינתן ככל האפשר תוך 30 ימי עבודה בממוצע. על-פי הוראות סעיף 13ד לחוק, הרואה עצמו נפגע מהחלטת הממונה רשאי לערער על ההחלטה בבית-הדין לעבודה בתוך 45 יום מיום שהגיעה ההחלטה לידיעתו. ישנם מקרים חריגים שבהם מתקיים הליך בכתב, ללא הזמנת הצדדים למסור את גרסתם, כמו סגירת עסק ופיטורי כל העובדים, הסכמת העובדת לפיטורים וטיעוני המעביד, כאשר הצדדים מוותרים מרצונם על השמעת גרסתם. במקרים אלו נערך בירור טלפוני עם שני הצדדים לבירור הוויתור על השמעת גרסתם. 3. לשאלתך השלישית, לגבי השיקולים המנחים את הממונה על הנושא בבואו לשקול מתן היתר, השיקולים הותוו בידי החוק ובית-הדין לעבודה: אסור להתיר פיטורים אם אלה קשורים לעילה המוגנת בחוק, כגון היריון, טיפולי פוריות וחופשת לידה. אם הפיטורים אינם קשורים לעילה המוגנת בחוק, עדיין הסמכות לתת או לא לתת היתר הינה בשיקול דעת. הפעלת שיקול הדעת נעשית בהתחשב בתכלית החוק, שהיא להגן על עובדת, או עובד, במקרים מסוימים מפני פיטורים בתקופה שידוע כי תתקשה למצוא עבודה חדשה ובתקופה שהיא יותר חשופה לאפליה מטעמי מצבה האישי.

יש להתחשב בנסיבות שהובילו לסיום יחסי עובד ומעביד. לעניין זה מתחשבים בסיבה לפיטורים, במועד הודעתה של העובדת על הנסיבות שבגינה אסור לפטרה ללא היתר, במצב הכלכלי של המעביד, בוותק של העובדת במקום העבודה, האם המעביד עשה מאמצים כנים להשאיר את העובדת במקום העבודה וכיו"ב. מובן שאין מדובר ברשימה סגורה, רשימת השיקולים איננה סגורה, והיא נבחנת בהתאם לבקשה להיתר. 4. לשאלתך הרביעית, כמה היתרים לפיטורי עובדות ניתנו בשנים האחרונות, אני רוצה לציין שאגף ההסדרה הינו אגף מגיב המטפל בבקשת המעביד למתן היתר, ולכן יש לציין כי בשנת 2009 חל גידול בפניות המעבידים בשל המשבר הכלכלי ששרר בשנה זו. בשנת 2009, את רושמת? ניתנו 1,336 החלטות, מתוכן 438 סורבו לפיטורין, 16 מתוכן בטיפולי פוריות, 594 הותרו לפיטורין, 57 מתוכן בטיפולי פוריות, ו-304 הותרו לצמצום היקף משרה. בשנת 2010, בשנה זו החל לפעול נוהל המשרד בהליך בקשת היתר. עם כניסתו לתוקף של הנוהל ירד מספר הבקשות. בשנת 2010 ניתנו 814 החלטות, מתוכן 253 סורבו לפיטורין, 20 מתוכן בטיפולי פוריות, 537 הותרו לפיטורין, 37 מתוכן בטיפולי פוריות, ו-24 הותרו לצמצום היקף משרה. 5. לשאלתך החמישית, שאלת בכמה מהמקרים שבהם הממונה על ההיתרים הורה להחזיר עובדת שפוטרה וכן הלאה, לשר או למי שאליו הועברו סמכויותיו לפי החוק אין סמכות להורות על מעביד להחזיר עובדת למקום עבודתה. עם זאת, הזרוע השנייה של מינהל ההסדרה והאכיפה, אגף האכיפה, פועל לאכוף את ההוראות הפליליות של חוק עבודת נשים ומתריע בפני מעסיקים מייד לאחר קבלת תלונה של עובדת כי פיטורים בניגוד להוראות החוק בטלים. ההליך שבו מטופלת תלונה של עובד בנושא: עובד העונה על הגדרת חוק עבודת נשים ונפגע מהחלטת המעסיק, רשאי לפנות בתלונה לאגף האכיפה. עם קבלת הפנייה נערך בירור ראשוני ונשלח למעסיק מכתב המפרט בפניו את עצם הפנייה אלינו, את הוראות החוק ואת החשד לכאורה לעבירה. במועד פתיחת החקירה, תגידי, זה לא ברור שזה כל כך קשה ומסובך? למה המעסיקים, נראה לי שזה כמעט בלתי

במועד פתיחת, למה, היא שאלה הרבה שאלות. אני רוצה לענות על כולן.

בהחלט, אין לי בעיה. רק אם היא רוצה את זה בכתב, אתה יכול

במועד פתיחת החקירה נערך בירור נוסף עם העובדת במטרה לבחון אם חל שינוי, אם העובדת הוחזרה לעבודתה ואם ניתנו לה כל זכויותיה, ובכלל זה רצף בהעסקתה. אם יימצא שהעובדת לא הוחזרה לעבודה ולא קיים רצף תעסוקה, תיפתח חקירה פלילית. הליך החקירה מתנהל בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי , התשמ"ב 1982. מעסיק אשר נמצא כי פיטר אשה בהיריון ללא היתר ממשרד התמ"ת, צפוי להגשת כתב-אישום כנגדו, אשר במסגרתו קיים קנס מרבי של 150,600 שקלים, כמו גם מאסר של שישה חודשים. 6. לשאלתך השישית, האם משרד התמ"ת שוקל הקמת מנגנון מסודר לטיפול בהיתרי הפיטורין, התשובה שלי היא שנוהל הליך בקשה להיתר פיטורים אשר החל לפני כשנה, במאי 2010, נמצא בבחינה והרצה. לנוכח המספר הרב של בקשות להיתר, נושא הקמת מנגנון מסודר ייבחן בהמשך, ובמידה שכך יהיה, אכן יתקיים הליך מסודר עם סמכויות שיפוטיות נרחבות יותר. אני רק רוצה להוסיף שהיתה לי הזדמנות, בכנס לשכת עורכי-הדין, להיות בפאנל משותף עם נשיאת בית-הדין לעבודה, הגברת נילי ארד. לא רק הכללים החמורים האלה, בעת ריאיון עבודה אסור לשאול אשה אם היא בהיריון. אני מאוד מודה.

אני מאוד מקווה שהמעסיקים יקפידו על הדבר הזה.

שאלה נוספת או שאת מסתפקת, גברתי?

תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר השואלים. חבר הכנסת מסעוד גנאים. האם

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, נדמה לי שחלק מהשאלות שלי, כדי לחסוך בסדר-היום ובסבלם של הממתינים, נדמה לי שהשאלה, בבקשה.

אני שואל, אבל נדמה לי שיש שאלות ששאל חבר הכנסת השיח' אברהים צרצור, אז אתה יכול להפנות

1. מהו התקציב במשרד התמ"ת שמיועד למגזר הערבי לשנים 2011 2012? מהו אחוזו מכלל התקציב של המשרד? 2. כידוע, אחוזי האבטלה במגזר הערבי גבוהים בהשוואה למגזרים אחרים. מה עושה משרדך על מנת לעודד תעסוקה במגזר הערבי? האם מתכוון משרדך לבנות ולפתח אזורי תעשייה ביישובים הערביים? אם כן, איפה, מתי ומה גודל התקציבים המושקעים? אם השאלות דומות והתשובות דומות, אז אני מסתפק.

אתה הוספת פה קצת שאלות שלא היו בשאלות המקוריות שלך. אני חושב שעניתי על גודל התקציב במשרד התמ"ת, ואני הזכרתי את העובדה שבתוכנית הממשלתית ובהשקעה בטיפול הנקודתי משרד התמ"ת הוא רבע מתוך 800 מיליון השקל. חוץ מהדבר הזה, ההעדפה שלי, אמרתי את זה גם כשלא היית פה באולם, אני ממקד את הדגש שלי בתקופת כהונתי כשר התמ"ת בשלושה נושאים מרכזיים: האחד זה נושא המיעוטים, השני זה נושא החרדים, השלישי זה הנושא של אנשים עם מוגבלויות. כל מה שיש במשרד, כל הכלים, המדען, מרכז ההשקעות, אזורי תעשייה, מסלולי תעסוקה, מעונות-יום, הכשרה מקצועית, כל הכלים של המשרד הם בדגש על תחום המיעוטים. לגבי השאלה השנייה שלך, על אחוזי האבטלה, שיעורי התעסוקה במגזר הערבי הם נמוכים יחסית לשאר האוכלוסייה במדינה, בעיקר בקרב הנשים. בתחום הנשים אנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד. בתחום הנשים, רק 22% מהנשים במגזר המיעוטים יוצאות לעבודה, ורק 67% מהגברים. בנושא הכשרות מקצועיות נתתי גם תשובה על שאלות חבריך. נתתי דוגמה שמתחילת השנה 28% מכלל המשתתפים בקורסי הכשרה מקצועית הם נשים ערביות, ו-27% מכלל הלומדים במה"ט במקצועות הנדסיים הן נשים ערביות, יותר מ-150 סטודנטים בשנה הנוכחית בתוכניות שונות אצלנו. לגבי מעונות-יום, יש שינוי של הקריטריונים לבינוי של מעונות-היום באופן שייתנו עדיפות ליישובים הנמצאים באשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים, יישובים שבהם יש אבטלה גבוהה, כדי לעודד יציאת אמהות לשוק העבודה, יישובים שבהם יש הרבה ילדים בלי מסגרות. הקריטריונים האלו נותנים תעדוף ברור למגזר הערבי. הזכרתי שבמעונות-היום שאנחנו תומכים בהם יש בסך הכול 70,000 ילדים,

2,079 ילדים במגזר הערבי. ככל שיצאו יותר נשים לעבודה, ברור שהמספר הזה יגדל. במשפחתונים המספרים קצת יותר גבוהים: יש 10,700 ילדים בכלל הארץ, ובמגזר הערבי יש 2,775 ילדים. הזכרתי שיש לנו פרויקט לנשים בדואיות, ויש כמובן מסלולי תעסוקה למגזר הערבי. בנצרת יש חממה טכנולוגית שאנחנו תומכים בה, וגם אותה הזכרתי. בעסקים הקטנים אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף במגזר. נתנו מענק להקמת משחטה ביישוב שגב-שלום בנגב, ומועסקים בה היום 800, כ-300 יותר ממה שתכננו. זה תוכנן ל-500, ואנחנו יודעים שיש שם היום 800 מהמגזר הבדואי בדרום. יש הקמה של מרכזי תעסוקה למרכז הבדואי. הנחיתי, וגם עניתי פה ליושב-ראש, לפתוח לשכות תעסוקה נוספות של שירות התעסוקה במגזר, כולל בחינת לשכות ניידות. וכמובן, יש החלטת ממשלה שהתקבלה לטיפול הנקודתי במגזר. נדמה לי שעל כל השאלות ששאלת עניתי, ואני גם אעביר לך אותן באופן מסודר,

כפי שאני מעביר לחברים האחרים. שאלה נוספת? מוותר.

חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה. אחר כך, חברת הכנסת זוארץ. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, לא מזמן הודיע השר כי בכוונתו לאמץ את "מבחן השקילות החדש" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שעל-פיו ייקבע היקף הסיוע והסבסוד במעונות-יום. האם השר לקח בחשבון את הפגיעה במשפחות ברוכות ילדים עם אימוץ מבחן השקילות החדש של הלמ"ס? בדיון שהתקיים בנושא בוועדת הכספים לנוכח הפרסום שהשר מתכוון לאמץ את מבחן השקילות, אמר השר שהוא יבדוק שוב את הפעלת מבחן השקילות במעונות-יום.

מהי עמדתו הסופית של השר בעניין?

אדוני השר, מהו היקף הסיוע שמשרד התמ"ת בראשותך מתכוון להקצות לבינוי מעונות-יום נוספים בארץ לשנת התקציב 2012? תודה. מבחן השקילות החדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא מבחן שהתבקשתי לאמץ על-ידי משרד האוצר כחלק מתהליך משותף והחלטת ממשלה בנושא. מאחורי מבחן השקילות עומד עיקרון חברתי-כלכלי של יתרון לגודל בחלוקת הצריכה המשפחתית, וזהו מבחן שנהוג ומקובל בכל מדינות ה-OECD. בטרם החלטתי לאמץ את המבחן ביצענו הליך בחינה של הנושא, על משמעויותיו הכספיות. העבודה שהתבצעה הוכיחה כי מספר מצומצם מאוד של משפחות ייפגע כתוצאה מהתהליך. הפגיעה תהיה בגובה הדרגה שהילד מקבל, ולא בשאלה אם הילד יסובסד או לא. הוא בכל מקרה יסובסד. עם זאת, המבחן מיטיב עם משפחות צעירות אשר יש להן רק ילד אחד, ובכלל, לאור השינוי תתבצע העמקת סבסוד בסולם. בנוסף, על מנת למזער את הפגיעה המינורית ביקשתי להחיל שני תהליכי העמקת סבסוד במעונות-היום: הוספת דרגות חדשות להורים בעלי שניים ושלושה ילדים במעון, כאשר דרגת הבסיס היא דרגה 4. השנה רק הורים בדרגה 3 קיבלו הטבה נוספת כזאת, ועתה גם ילדי דרגה 4 יזכו לה. מהלך נוסף מתבצע כרגע בשיתוף עם האוצר, והוא העמקת סבסוד על רקע סוציו-אקונומי, מעבר לדרגות הסבסוד על-פי מבחן השקילות. העמקות סבסוד אלו נועדו להגדיל את שיעור האמהות שיצטרפו לשוק העבודה או יגדילו משרתן לאור האופציות שייפתחו בפניהן. לגבי הנושא השני, בדיון שדובר עליו הצגתי עמדה של אימוץ מבחן השקילות. מי שהיה אמור לבחון את הפעלת המבחן היה משרד האוצר, וככל הידוע לנו הוא החליט להמשיך בתהליך, ומתוקף החלטת הממשלה גם משרד התמ"ת, אלא אם כן ההחלטה תשתנה. לגבי השאלה השנייה על היקף הסיוע שמשרד התמ"ת מתכוון להקצות לבינוי מעונות-יום, משרד התמ"ת שם לו למטרה את הגדלת ההיצע במעונות-היום, על מנת להיענות לגידול הטבעי במדינה. היצע גדול יותר של מעונות-יום יגדיל את שיעור ההשתתפות של אמהות בשוק העבודה. התקציב הרגיל לתמיכות בבניית מעונות-יום חדשים עומד על 20 מיליון שקלים, ו-5 מיליון שקלים לשיפוצים. מבחני התמיכה פורסמו לפני כמה חודשים, והתקבלו יותר מ-150 בקשות לתמיכה. לכן, בהינתן תקציב נוסף באגף, הוא מיועד כולו לתמיכות בבינוי מעונות-היום. לדוגמה, השנה המשרד מייעד יותר מ-100 מיליון שקלים לתמיכה בבינוי מעונות חדשים. גם בשנה הבאה, הנחיתי לנצל יתרות מהאגף לתמיכה בבינוי מעונות-יום חדשים. תודה. חברת הכנסת אורית זוארץ, אני ארשה לך לשאול כבר עכשיו את השאלה הנוספת. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, ב-4 באוגוסט 2009 נחתם הסכם בין ההסתדרות הכללית לבין איגוד חברות הניקיון והתחזוקה בישראל, המסדיר על-פי תחשיב מיוחד את עלות שעת העבודה במשק לעובדי הניקיון, ולמעשה מרענן את ההסכם הקיבוצי הישן שנחתם בשנת 1979 והוראותיו ברובן אינן רלוונטיות עוד. מאז ועד היום ממתינים העובדים והמעסיקים בענף הניקיון לחתימה על צו ההרחבה שיחייב את כלל החברות לעבוד על-פי ההסכם הקיבוצי שנחתם, כאמור, ויביא לחיזוק השכבות החזקות ביותר במשק. האם נכון הדבר? אם כן, מדוע לא ניתן צו ההרחבה? והשאלה השלישית היא: מהו פרק הזמן הסביר בעיניך למתן צו הרחבה? אני אוסיף שאת אותה שאילתא שאלתי כשאילתא דחופה ב-31 בדצמבר 2009, וסגנית השר אורית נוקד ענתה לי שפרק הזמן יהיה סביר. באוגוסט אנחנו נציין שנתיים להחלטה, וצו ההרחבה עוד לא נחתם. עכשיו לגבי השאלות האחרות, אתה רוצה שאשאל עכשיו? כן, תשאלי, הוא יענה לך. אפשרת, כבוד השר, לשאול שאלות שמתייחסות למעונות-היום, להכשרה מקצועית ולתעשייה בעשור הבא. לגבי מעונות-היום, אני רוצה להצטרף להתייחסותה של חברת הכנסת יחימוביץ ולהסב את תשומת לבך לאחיות. חוץ מהמורות, גם אחיות אינן זכאיות למלוא ההשתתפות, כי ההתייחסות לאחיות נעשית כעובדות במשמרות, ולכן הן לא מקבלות סבסוד במעונות-היום, הן נדחקות לתחתית סדר העדיפויות בקבלה למעון ואחר כך בהנחות. אחות שעובדת משמרת לילה לא יכולה לשמור על הילד במשך הבוקר, מה לעשות? ההתייחסות להכשרה מקצועית לחד-הוריות זו סוגיה שעלתה במסגרת השדולה לקידום נשים ואמהות בעולם התעסוקה עם נציגות משרדך. לגבי נשים חד-הוריות והשתתפות בהשכלה אקדמית ולא רק בהכשרה מקצועית, חד-הורית לא חייבת לעבור הסללה של קוסמטיקאית, מזכירה או ספרית, ואצלי אין שום פחיתות כבוד בתפקידים האלה, אבל למה לא לאפשר להן השכלה אקדמית? יש מודל בתל-חי של השכלה אקדמית לחד-הוריות, הוא מאוד מוצלח, ולצערי הרב משרדך עדיין לא משתתף בו. זה מודל שאפשר לאמץ. לגבי תעשייה בעשור הבא, התייחסות להיבטים סביבתיים בהליך התכנון של התעשייה בעשור הבא.

תודה לחברת הכנסת זוארץ. ההסכם שמסדיר את עלות שעת העבודה במשק לעובדי הניקיון בא להחליף את ההסכם הקיבוצי הישן, ועיקרו היה תוספת מדורגת של 20% לשכר המינימום בענף. אולם ההסכם היה שנוי במחלוקת בין איגוד חברות הניקיון והתחזוקה מול ארגון הניקיון שבלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. ארגון הניקיון המצוי בלשכת התיאום הינו, מבחינה אובייקטיבית, הארגון הגדול והדומיננטי בענף. מתוקף מחלוקת זו לא נחתם כלל ההסכם המדובר ולא ניתן צו ההרחבה. לגבי השאלה השלישית, האגף הממונה על יחסי העבודה במשרד ניסה כמה פעמים לייצר מצב של איחוד בין שני ארגוני המעסיקים בהסכם, זאת על מנת לתת תוקף להרחבת ההסכם הישן, ועד היום הנושא לא צלח בידנו, אולי תשמשי המתווכת, לא יודע, אולי תנסי. הנושא הרביעי, בזמן שחלף בהינתן הצדדים במחלוקת, נחתם הסכם שכר המינימום שאומץ לאחרונה בחקיקה, והדבר משליך על ההסכם בענף הניקיון. לאור האימוץ בחקיקה של שכר המינימום, ועם חוסר היכולת לפתור את המחלוקת שבין הארגונים, אין היתכנות או הצדקה להרחבת ההסכם, שכן ארגון המעסיקים החתום עליו הוא ארגון קטן, שלא יכול לחייב את כלל הענף. במידה שארגון המעסיקים הגדול יגיע לפשרה בנוגע להסכם, אזי אשמח לקדם את מתן צו ההרחבה. לגבי השאלות האחרות, אחר כך, תני לו לענות לך על מה ששאלת.

היא יכולה לשאול, כי אני עובר לנושא אחר. בבקשה, איך שאת רוצה. כבוד השר, אני מאוד משתוממת, אני פשוט אקריא לך את מה שאמרה סגנית השר, שהיום היא שרת החקלאות, אורית נוקד, היא מדברת על: הסכם הקיבוצי הוגש לרישום, נחתם בין ההסתדרות הכללית לבין הארגון הארצי של חברות הניקיון, חברת הכנסת זוארץ, עולה בקנה אחד עם שאיפותיו. למה צריך שנתיים, ומחלוקות בדרך? לפני שנה לא היו מחלוקות, הדברים האלו ברורים, משרד התמ"ת ביקש לבחון את הסוגיה הזו שוב, והתחייבתם לתת מענה תוך פרק זמן סביר. עכשיו אתה בא, אחרי שנה נוספת, ומדבר על קונפליקטים בין המעסיקים ובין חברות הניקיון. זה נושא חדש שלא עלה בעבר. אז הנה, את רואה, יש לך שני נושאים חדשים.

עלה, יש סכסוך בין שני המעסיקים, ההסכם נחתם, אז עכשיו העובדים צריכים,

שאני ארחיב את הקטן על הגדול? אני לא יודעת, הייתם צריכים לעשות את זה קודם. זה משהו שלא כל כך אפשרי, אבל מקובל בכנסת שחברי כנסת מזמנים ארגונים ומנסים לתווך ביניהם. עשיתי את זה בעבר הרבה פעמים.

לא התפקיד שלנו. אני יודע שזה לא התפקיד שלכם, אבל אני בטח לא יכול לעשות משהו שלא כדרך הטבע. גם אם ענו לך תשובות אחרות בעבר, אני לא אמשיך את הטעות בתשובות של העבר. לגבי הנושא של האחיות ומעונות-היום, זה בהחלט נושא שאני אבדוק אותו, אני לא מכיר אותו. אני אשמח אם נהיה בקשר בימים הקרובים, אני אבדוק אותו יחד עם הבדיקה הכוללת לגבי המורות, אני ממש לא מכיר אותו. כנ"ל גם לגבי הנושא של השכלה אקדמית לחד-הוריות.

אני אשמח לעזור לנשים חד-הוריות לרכוש השכלה, ואם יש חסמים שתקועים אצלי במשרד אני כבר אומר שאני אעשה הכול על מנת לטפל בהם. הנושא של תעשייה ירוקה לדור הבא הוא כבר היום חלק ממבנה המענקים במרכז ההשקעות, נושא שנמצא אצלנו גם במטרות וגם בהדגשים שאנחנו שמים. אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים שתהיה תעשייה שאינה מזהמת, תעשייה ירוקה, וכמובן, המדד לקבלת המענקים, לגובה המענקים, הוא בהתאם לצבע הירוק. תודה רבה. שאלה נוספת לחבר הכנסת שלמה מולה. אדוני, אתה שר חרוץ, תודה על התשובות המפורטות לכל השואלים.

ולכל שאלה היתה תשובה מפורטת, וזה יתרון, שהשואל גם מקבל תשובה. בבקשה, חבר הכנסת שלמה מולה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, קודם כול תודה רבה. השאלה שלי היא שאלת הפיקוח על המעונות, אדוני השר. מזה כמה חודשים אני שואל את עצמי, אני שואל בכל הזדמנות, גם את אנשיך המקצועיים, אני יודע שאתה אדם מאוד הגון וישר, אני מקווה שתענה לי ביושר: מה הקשר בין משרד התמ"ת לפיקוח על מעונות? הרי כשאנחנו שולחים את ילדינו, אנחנו מצפים שילדינו ילמדו, יקבלו חינוך, לא רק שיפקחו עליהם, על קיומם היומיומי. אני יודע, ההיסטוריה של המעונות בפיקוח של משרד העבודה היא באמת לעודד נשים לצאת לעבודה, זו היתה התורה. אבל אני חושב, מדינת ישראל, שהצטרפה ל-OECD, מותר לה, אולי זו תהיה המהפכה שאתה תוביל, שתיפרד מהנושא של הפיקוח על המעונות במשרד התמ"ת, והוא יעבור למשרד החינוך. סוף-סוף הילדים שלנו יקבלו חינוך, לא רק מסגרת יומית בלבד. המשמעות היום של חינוך הילדים במסגרת המעונות זה אלף-בית לפיתוח החינוכי, היכולת של הילדים. אינני מטיל דופי במה שעושים כרגע, אבל האחריות המיניסטריאלית חייבת להיות במשרד החינוך, לא במשרד התמ"ת. השאלה שלי, אדוני השר: האם אתה תומך בעמדה זו? האם יש לך עמדה מקצועית אחרת, משכנעת? תודה רבה. חבר הכנסת מולה, לו היית פה במהלך הדיון, אני עניתי לשאלה של חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי וחברת הכנסת ציפי חוטובלי, עניתי בדיוק על השאלה הזאת. אני אחזור על התשובה בקצרה. אמרתי שתפיסת העולם שלי היא שמדינת ישראל צריכה שיהיה בה חינוך חינם מגיל אפס ועד גיל 18. נדמה לי שאמרתי את זה גם בדיון בוועדה לזכויות הילד, שאתה נכחת בו,

אם אני זוכר, נכחת בדיון הזה. אמרתי, בין יתר הדברים, שאחד הדברים הראשונים שעשיתי זה להיפגש עם צמרת משרד החינוך כדי לראות אם ניתן לשתף פעולה ולהעביר להם את הפיקוח החינוכי. מאחר שהדרישות שלהם היו ל-300 תקני מפקחים, וזה לא היה בידי, אין לי התקציב לעשות את הדבר הזה, זה לא קרה בשנה הזו, אבל אנחנו בהחלט סיכמנו בינינו להמשיך ולבחון את העניין הזה. כאשר מדינת ישראל תחליט שהמטרה שלה בנושא מעונות-היום היא חינוך, אין ספק שהמקום של זה יהיה במשרד החינוך, לא במשרד התמ"ת. מדינת ישראל, נכון לרגע זה, החליטה לתמוך ביציאת אמהות לעבודה באמצעות סבסוד מעונות-היום לאותן נשים שיוצאות לעבודה. התפקיד שלי כשר העבודה, אם נושא העבודה לא היה במשרד התמ"ס אלא היה במשרד הרווחה, כמו שהיה קודם, אז זה היה במשרד הרווחה. נכון לרגע זה, זה התחום, אני משתדל לעשות אותו כמיטב האפשר.

שכולנו יחד נצליח לעשות מאבק נכון כדי שמדינת ישראל תגדיר את החינוך מגיל אפס עד 18 כחוק חינוך חובה חינם. ויום חינוך ארוך. נעשה משהו טוב, כולנו, לעם ישראל.

תוכנית בהיקף של מיליארדים. הזכרתי, כשלא היית פה, את העובדה שישנה החלטה שמשרד החינוך יתחיל להחיל חוק חינוך חינם מגיל שלוש. אבל הוא לא מתחיל אותו מגיל שלוש, זו לא החלטה שמיושמת, בגלל בעיות תקציביות.

בגילים שלוש-ארבע זה לא מיושם, מיושם מגיל ארבע ואילך. זאת המציאות נכון לרגע זה.

תודה לשר. אחרון השואלים, חבר הכנסת אורי מקלב. ואז נעבור להמשך סדר-היום. אני חשבתי שחברת הכנסת זוארץ זה המזל שלי. עכשיו אני מבין שחבר הכנסת מקלב זה המזל. אני מקווה שהמזל לא פחות טוב. בבקשה. תודה רבה, אדוני השר.

המזל שלי, כי היא היתה אחרונה. אבל עכשיו הוא הוסיף אותו, אז זה כבר לא. אני מקווה שזה לא יהיה מעל המזל. בבקשה. אדוני השר, פורסם כי מרכז ההשקעות של משרד התמ"ת מוסיף בימים אלה מסלול נוסף, שנקרא מסלול התעסוקה, שיאפשר להעניק סיוע של עד 40% מעלות השכר לסטודנטים ממגזרים שונים שיעסקו במקצועות עתירי טכנולוגיה, נוסף על תוכניות קיימות לעידוד תעסוקה במגזרים כמו בני מיעוטים ועולים. ברצוני לשאול, אדוני השר: אילו תוכניות לעידוד תעסוקה קיימות במגזרים השונים? מדוע משרדך אינו מקדם פרויקטים דומים למגזר החרדי? 2. דמי רישום, אנחנו גם עוסקים בנושא המעונות, דמי רישום למעונות, צהרונים ומשפחתונים הם בסך 285 שקלים לכל ילד. השתתפות ההורים בשכר לימוד במעונות עלתה בשנה האחרונה ב-12%. מדוע משרד התמ"ת אינו מצמצם את עלויות ההורים, ההולכות ומאמירות לכדי כך שלא תהיה כדאיות כלכלית להשתלב במעגל העבודה?

מוצרי המזון הבסיסיים, לחם וחלב ועוד, נתונים לפיקוח. מדוע מוצרי הצריכה הבסיסיים של התינוקות, תחליפי חלב אם, אינם בפיקוח כמזון בסיסי?

1. חבר הכנסת מקלב, משרד התמ"ת מייצר מגוון רב של כלי סיוע לעידוד תעסוקה במגזרים השונים במדינה. הכלים לעידוד תעסוקה הם כלים דואליים, המיועדים למעסיקים ולמועסקים,

המגזרים, שלוש אוכלוסיות מועדפות בעידוד התעסוקה: מיעוטים, חרדים ובעלי מוגבלויות. מתוקף כך, לאוכלוסיות אלו יש כלי סיוע ייחודיים, או עדיפות בכלי הסיוע הכלליים. התוכנית שאתה מציג, חבר הכנסת מקלב, היא במסגרת מסלול תעסוקה. היא תתוקצב בשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה, ותכליתה סבסוד שכר של סטודנטים בני מיעוטים בהעסקתם במקצועות עתירי טכנולוגיה. פרט לכך, יש מגוון רחב של תוכניות לעידוד תעסוקה: מסלולי תעסוקה וסבסוד שכר בכל הארץ להעסקת חרדים, מיעוטים ובעלי מוגבלויות, הכשרות מקצועיות, ואוצ'רים ללימודים, תוכניות ייחודיות להנדסאים, הכשרות טכנולוגיות, מרכזי תעסוקה ייחודיים למגזרים השונים, שלוחות מט"י ייעודיות, לימודים באוניברסיטה ועוד. לנושא השני, אני מצר על הטענה שלך, חבר הכנסת מקלב, שהמשרד לא מקדם פרויקטים דומים למגזר החרדי. אני חוזר ומדגיש כי אוכלוסיית החרדים היא אוכלוסייה ייעודית לטיפול ולקידום פרויקטים, ומקבלת תעדוף במסגרת כלי הסיוע הכלליים, פרט לכלים הייחודיים שמושקעים ומפותחים עבור אוכלוסיית החרדים. רגע, תן לי, אבל אני עונה. "חרדים לעתידם" מימון של שכר לימוד אוניברסיטאי מלא ללומדים, מימון דמי קיום ללומדים, הנדסאים חרדים, לימודי הנדסת תוכנה, מימון דמי קיום ומכינות ייעודיות, מסלול תעסוקה, רק כדאי שחבר הכנסת ידע פעם מה אנחנו עושים, מסלול תעסוקה, סבסוד שכר של עובדים מהמגזר החרדי בכל הארץ, ביתרון למשרות בשכר גבוה, תוכניות לימוד ייחודיות לנשים וגברים, על מנת שתהיה התאמה לתרבות המגזר החרדי. ההכשרות האלה נעשות במקצועות עתירי ידע, הנדסת תוכנה, מחשבים, תכנות, לימודי אקדמיה. אני בעצמי מסייר שם הרבה ורואה מקרוב את הנושא החרדי. פורום חרדים, פורום שהקים קודמי בתפקיד, חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר. חברים בו ראשי המגזר החרדי. אני ביקשתי את ההמשכיות של הפורום הזה. אני אשמח אם גם אתם תשתתפו ותהיו בפורום. תפקידו של הפורום הוא לייצר מסמך המלצות עבורי ועבור הממשלה למציאת כלי סיוע נכונים לעידוד תעסוקה במגזר החרדי. בין היתר, המסמך הזה אמור לכלול הקמת מרכזים ייעודיים לאוכלוסייה שיספקו ליווי, הכוונה, הכשרה והשמה בעבודה, החל משלב כתיבת קורות החיים וכלה בכניסה לעבודה, סיוע באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים והרחבת מסלולי התעסוקה הקיימים כיום. אני רוצה להוסיף ולהדגיש כי אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם ראשי המגזר החרדי, ככל שניתן, ונשמח לקדם כלים נוספים ייעודיים לעידוד התעסוקה במגזר החרדי. 2. הנושא השני ששאלת עליו הוא דמי הרישום למעונות. מעונות-היום, המשפחתונים והצהרונים הם אחד מכלי הסיוע של המשרד לעידוד נשים ליציאה לעבודה, ומכאן שהמחיר במעונות אלו הינו מחיר בפיקוח. אנחנו מדברים היום הרבה על מוצרים בפיקוח,

אז זה מוצר בפיקוח. דמי הרישום הם עבור העלויות הכרוכות בתהליך רישום הילד למסגרת. עלויות אלה אינן מגולמות במחיר המפוקח, ולכן ההורים מתבקשים לשלם זאת בנפרד בזמן ההרשמה. מדובר בתשלום שנתי חד-פעמי, והוא מעודכן בהתאם למדד המחירים לצרכן. ההצמדה למדד המחירים לצרכן נועדה להבטיח עלייה הדרגתית בתשלום, אם ישנה כזאת, על מנת שלהורה תישאר כדאיות להימצא במעגל התעסוקה. 3. לשאלתך השלישית, מוצרי המזון הבסיסיים, לחם, חלב, נתונים לפיקוח. זאת היתה השאלה שלך, נכון? השיקולים בהכנסת מוצר לפיקוח אינם שיקולים של הכרזה על מונופול או קבוצת ריכוז, אלא שיקולים שנעשים לאחר בדיקה אם ליצרני ומשווקי המוצר יש כוח שוק המאפשר להם לנצל לרעה את המעמד שלהם. הכנסת מוצרים למחיר בפיקוח נועדה להגן ולהיטיב עם כוח הקנייה הצרכני, ולא להרע עמו. אני רק רוצה להגיד שסדרת המוצרים בפיקוח, למרות שאנחנו עוסקים עכשיו בנושא החלב, ותיכף אני אענה על הנושא של תחליפי החלב, ששאלת עליו, אני רוצה שתדע שמאז קום המדינה הסיד בישראל, כדאי שגם השר איתן ישמע מזה, היה מוצר מפוקח.

לא יודע, משנת איכה. היה מוצר מפוקח.

המפא"יניקים הסדירו את זה שבמפעלים של ההסתדרות יהיו מוצרים מפוקחים. אני באתי עכשיו למשרד וביקשתי את כל רשימת המוצרים בפיקוח. אז אני היום לא אזכיר את כולם, אבל אחד מהם היה הסיד. אמרתי: למה צריך את הדבר הזה? ובאמת לא ידעו להסביר לי. אז ביקשתי להוציא את המוצר הזה מפיקוח, ואכן הוצאתי אותו לפני כחודש מפיקוח. באותו רגע, חלק מהארגונים השונים ראו בעובדה שהוצאתי את הסיד מפיקוח, ובצדק, כאילו אני מאותת להוציא מוצרי יסוד נוספים מפיקוח, וככה התחיל עכשיו הקמפיין של המוצרים בפיקוח. יש עוד סדרת מוצרים, הכול קשור ללבן.

גם הסיד הוא לבן. יש עוד סדרת מוצרים, אנחנו נחשוף אותם מעת לעת. רק אלוהים יודע למה הם בפיקוח, אני לא מצליח להבין. אבל לעניין תחליפי חלב אם, מחיר התחליפים הוסר מפיקוח בינואר 2001, בינואר 2001, לא בממשלה הנוכחית, לא קשור אליה, לפני עשר שנים. ובעשר השנים האחרונות, עד שנת 2010, המחיר עלה ב-24%, לעומת מדד המחירים לצרכן שעלה ב-25% באותה תקופה. מכאן שאם מוצרי התחליף היו נשארים בפיקוח, הם היו מתייקרים יותר מאשר במצב הנוכחי, שהותיר את המחיר בידי כוחות השוק. אני עוד רוצה לציין כי מבדיקה שביקשתי, אלקין, אתה מה זה מפריע פה. אין הצבעות, ואתה ככה מרעיש. אתה מטריד סדרתי. די, תירגע.

על מה אתה רוצה להצביע? הוא רוצה לשתות כוס "מטרנה" לפני הסיום. אמרתי לך, אנחנו רוצים לאשר אותה. הוא קודם הביא לי פתק שהוא רוצה שאני אעשה פיליבסטר ולא אמהר. עכשיו הוא מזרז אתכם? סתם, סתם, סתם. לא, אני סתם מתלוצץ. התבלבלת בין היום למחר. אני מסיים, אני מסיים. אני רוצה לציין כי מבדיקה שביקשתי לערוך ברשות ההגבלים העסקיים התגלה, כי "מטרנה" היא החברה היחידה המייצרת תחליפי חלב בהכשרת מהדרין, ועדיין מחיר התחליפים לעומת המחירים בשוק הכללי זולים יותר. אין ניצול לרעה של הכוח המונופוליסטי. הנחיתי את הרשות לסחר פנים, ואת הרשות להגבלים עסקיים, להמשיך במעקב אחרי מוצרים של תחליפי חלב אם ולבחון אם היצרנים מנצלים כוחם לרעה וישנה פגיעה בצרכנים. מיותר לציין שאתמול חתמנו, שר האוצר ואנוכי, על הקמת ועדה שתבחן את כל שוק המזון בישראל, לרבות הנושא של תחליפי החלב. זאת ועדה מקצועית מאוד, עם אנשים רציניים מהטובים במשק. אני בטוח שאנחנו נעשה עבודה יסודית ונניח על שולחן הממשלה את הטיפול בכל הכשלים שנמצאים בכל השרשרת בענף המזון הישראלי, כדי להגיע להוזלה מאוד משמעותית לצרכן. אני מקווה שבנושא החלב, הוועדה תניח את המסקנות שלה בתוך עשרה ימים, וכבר במהלך החודש הבא יהיה אפשר לפעול במהירות להוזלת המחירים. אני אמרתי אתמול בישיבת הלובי החקלאי שאני מקווה מאוד שהמחלבות והרשתות יעשו את הצעד הראשון עוד בטרם תתקבלנה החלטות הממשלה, כדי לצנן ולהרגיע את שוק מוצרי החלב, לרבות ה"קוטג'" והגבינות הלבנות. תודה. על "קוטג'" אפשר לוותר, על תחליף חלב אם אי-אפשר לוותר.

אני עניתי על זה. אנחנו נבחן גם את הדבר הזה. אגב, הנושא של תחליפי החלב עלה. נכון שבחלק מהמקומות הוא מנוצל לרעה. אחד מראשי רשתות השיווק העלה את זה בדיונים שהיו אצלי במשרד התמ"ת בשבוע שעבר, אכן העלה את הנושא הזה. במקומות מסוימים יש כנראה טיפול לא נכון במבנה המחיר של תחליפי חלב האם, ולכן אני, בין היתר, בעקבות העובדה שהוא העלה את מה שאתה העלית כאן, החלטתי להרחיב את הבדיקה על כל שוק המזון בישראל ולא רק על ענף החלב. רק כדי שנדע, אם אנחנו כבר נמצאים פה: שוק החלב הוא בסך הכול 2.2% משוק המזון בישראל. ולכן, אנחנו נעשה את כל הבדיקה, כי בסופו של דבר הצרכן במדינת ישראל זכאי להטבה גדולה אחרי שאנחנו נבחן את כל השוק הישראלי.

תודה לשר המסחר, התעסוקה והתעשייה. אתה משחרר אותי?

זה בעצם הפרלמנטריזם במיטבו. היית, אדוני, שלוש שעות. לא, אין לי שום טענה. להיפך. אני מברך אותך על כך שנתת תשובות גם מקיפות, גם ענייניות, ויהיו לנו עוד הזדמנויות של שאילתות או שאלות לשר בהזדמנות נוספת. אני מודה לך. יושב-ראש הקואליציה, אני מבקש בונוס בפעם הבאה, שתיתן לי קיזוז. תודה, אדוני השר. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. יש לנו עוד שתי הצעות חוק קצרות. הצעת החוק הראשונה: הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 4) (פיצוי למניעת חסרון כיס לעסק שהעתיק את פעילותו), התשע"א 2011, של חבר הכנסת זאב אלקין וקבוצת חברי הכנסת,

יציג את הצעת החוק חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אני מתכבד להציג כאן הצעת חוק, כפי שאמרת, יזמו אותה כמה חברי כנסת, בין השאר מהנוכחים כרגע באולם, חברי חבר הכנסת אברהם מיכאלי וחבר הכנסת אריה אלדד. מדובר בהצעת חוק נוספת בסדרה של הצעות חוק שבאו ליישם בחקיקה את מסקנות ועדת החקירה הממלכתית בנושא של מפוני גוש-קטיף. הרעיון הבסיסי של הצעת החוק הנוכחית פשוט ביותר, אני אקצר. אדם שהיה לו עסק והוא מקבל פיצוי לפי ערך נורמטיבי של העסק שם בגוש-קטיף, במציאות החדשה, במקום שהעבירו אותו אליו זה בדרך כלל לא מספיק לשחזר אותו עסק שהיה לו. הוא לא מבקש יותר, אבל הוא אומר: היתה לי חממה,

אבל מה לעשות שבמקום שהוא לא גוש-קטיף העלויות בדרך כלל יותר גדולות, ועם הזמן גם גדלו העלויות במשק.

הרעיון של הצעת החוק, לתת בדיוק לאנשים מה שנקרא ערך כינון. לפי ההמלצה של ועדת החקירה הממלכתית, מי שהיה לו עסק בגוש-קטיף, לתת לו אפשרות לשחזר, אותו עסק או דומה, במקום מגוריו החדש,

כל עסק והתכונות המיוחדות לו, לכן בסופו של דבר לפי ההצעה, לפחות הנוכחית, בקריאה הראשונה, ועדה מיוחדת של מינהלת "תנופה" היא זאת שתצטרך לקבל החלטה, אבל לשם כך היא צריכה הסמכה בחקיקה. אנחנו גם, אדוני השר וחברי חברי הכנסת, בדיון בוועדה ציינו, וזה מופיע בדברי ההסבר, שנעשה ניסיון לקראת קריאה שנייה ושלישית, מלבד השלמה של כל הנושא של ערך כינון, להכניס לחוק הזה עוד כמה נושאים, לדוגמה נושא השומות, ולדוגמה, נושא מאוד גדול, נושא החקלאים, ועוד כמה נושאים שהופיעו בהמלצות ועדת החקירה הממלכתית ודורשים עיגון בחקיקה, ועדיין לא נפתרו בדרך שהיא שונה מהחקיקה.

אני מקווה שכשנביא את החוק לקריאה שנייה ושלישית, יש סיכוי סביר שהוא יהיה אומנם החוק הבא בסדרה אבל האחרון בסדרה הזאת, של יישום כלל מסקנות ועדת החקירה הממלכתית. אני חושב שברור לכולנו שצריך ליישם את מסקנות ועדת החקירה, ואני קורא לחברי הכנסת להצביע בעד החוק. לכן גם אני בזה אסתפק, כדי שכמה שיותר מהר, בבקשה. זה נושא שעדיף להצביע עליו מהר מאשר לדבר עליו יותר.

תודה לחבר הכנסת אלקין. נרשמו להתדיין על הצעת החוק שלושה חברי כנסת. חבר הכנסת שלמה מולה. כולם ביטלו? אורי אריאל ונסים זאב. אוקיי, אנחנו עוברים להצבעה. תודה לכם. הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 4) (פיצוי למניעת חסרון כיס לעסק שהעתיק את פעילותו), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 4)

התשע"א 2011, לוועדת הכספים נתקבלה. בעד, 9, אין מתנגדים ואין נמנעים.

יש לנו גם על

בנושא שביתת האסירים הביטחוניים בבתי-הכלא, של חבר הכנסת דני דנון, נסים זאב וכל אלה שרשומים כאן. אם יהיו כאן, נקיים את הדיון. חבר הכנסת אורי אריאל, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 27) (הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה), התשע"א 2011, קריאה ראשונה,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, אשתדל לקצר. החוק נועד להסדיר מה שלא מסודר למרות הבטחות חוזרות ונשנות של שרי המשטרה, המשרד לביטחון פנים כפי שהוא נקרא היום, והמפכ"לים השונים. יש תקנה מיוחדת בתקנות המשטרה שמחייבת כל שוטר במדים ללכת עם תג זיהוי שנושא את שמו ואת מספרו האישי. זה כמו בגד. כמו שהוא חייב בחולצה ובכובע, הוא חייב בתג. דא עקא, שהשוטרים לא עושים את זה. למה המפכ"ל לא מטפל בזה? הוא ודאי ידע לענות. זו הזדמנות לברך אותו, מפכ"ל חדש שבטח שואף לתקן ולסדר, אבל מי שיבדוק,

את התמונות שצולמו, ויש הרבה תמונות בכל אתרי האינטרנט מפיזור הפגנות התמיכה אתמול ברב ליאור שליט"א, יראה שחלק גדול מהשוטרים בלי תגים. פועל שוטר נגד אזרח והוא מבקש ממנו להזדהות, הוא מסרב, הוא מסתכל על הבגד לראות את המספר ואת השם, ואין שם. כשהוא מתלונן אומרים לו: תפנה למח"ש. הקמנו מחלקה לחקירות שוטרים, הוצאנו אותה ממשרד לביטחון פנים והעברנו אותה למשרד המשפטים כדי שלא יהיה "שירקס", אבל אין זיהוי של השוטר. אנחנו באנו בדברים לגבי הצעת החוק עם המשרד לביטחון פנים, והגענו להבנה שצריך לתקן את זה בחקיקה, למרות שלכאורה יש תקנה והמפכ"ל יכול לסדר את זה. העובדה היא שזה לא מסודר עד עצם היום הזה. בהמשך החקיקה יש עוד כמה שאלות שמצריכות דיון, וסיכמנו לעשות את זה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, ואני מקווה שנוכל לסיים את זה עוד במושב הזה. אני רוצה לגעת בקצרה, נוצר מצב אבסורדי לגמרי. אתה אומר: שוטר יבוא עם המדים ועם תגים. עכשיו נוצר מצב שאם הוא רוצה לבוא בלי תגים, הוא יבוא גם בלי מדים בכלל, לא, זה לא המצב וזה לא מה שכתוב פה, ואם זה כתוב, צריך לתקן. אני אענה לך על השאלה: שוטר, באופן טבעי, באופן נורמטיבי, הולך עם מדים. חלק מהמדים שלו זה תג הזיהוי על החזה. אנחנו אולי נרחיב את זה על הכתף, על הכובע, כדי שלא יהיה מצב ששמים בחורף איזה מעיל ועל זה את התרמיל ואז לא רואים כלום, כי אז איבדנו שוב את כל העניין. נמצא עם המשטרה פתרון לזה, אני מעריך. זה עניין טכני. מה העלתה המשטרה, ואני מסכים אתה. היא אומרת שיש פעמים שבהפגנה או באיזה אירוע יש בלשים שתפקידם ללכת בלי מדים, בפיזור הפגנות. לא מדובר דווקא על פיזור הפגנות. אני רוצה שבכל מקום, גם שוטר תנועה שעומד ומכוון תנועה ואני רוצה לדעת את פרטיו, שאוכל לקבל את פרטיו. הסכמנו שאם יש מפקד ברמה מסוימת שהחליט לאפשר לשוטריו לבוא בלי מדים, ואז זה כמובן גם בלי המספר האישי, זה מותר. כמובן שכל זה גם נמצא בביקורת שיפוטית. ברשותכם, אני רוצה לעבור בדקה וחצי לעניין מעצרו של הרב דב ליאור. הבעיה העיקרית בעיני היא לא התנהגות המשטרה. אני אומר לכם אחרי בדיקה, בידיעה גמורה, שההנחיה למשטרה או ההנחיה בתוך המשטרה היתה לא לבזות את הרב דב ליאור ולא לגרום להשפלתו. הביצוע היה כושל, אני מסכים. אני רוצה לשים את האצבע על הנקודה, והנקודה היא הצוות המיוחד של שי ניצן, שהוא עומד בראשו, והוא עושה דברים שלא ייעשו במדינה כמו מדינת ישראל, לא מבחינה אנושית, לא מבחינה יהודית ולא מבחינה דמוקרטית. לא היה צורך בשום צו חקירה. כל העובדות ידועות עד תומן. הרב דב ליאור חתם על הסכמה לספר "תורת המלך" של הרב יצחק שפירא. הרב ליאור אמר את זה, הוא מאה פעמים אמר את זה. הספר נמצא על השולחן של שי ניצן. לא היה צורך לחקור שום דבר, לא את הרב יצחק שפירא ולא את הרב דב ליאור ואף אחד אחר לא. מי שחושב שזו הסתה, יכול להעמיד אותם למשפט על הסתה. אני נגד, שלא תהיה אי-הבנה, אבל דבר אחד ברור, שלא היה צורך בשום חקירה. החקירה נועדה לרדוף את הרב דב ליאור, אני מוכן לשמוע שאלה אחרי זה,

צו החקירה, ששי ניצן אחראי לו באופן אישי, ואני אומר את הדברים מתוך ידיעה, נועד להשפיל את הרב, כדי לגרום לו זעזוע וכל מיני דברים, חוץ מהצורך בחקירה. כל הדברים הם דברים זרים לחוק. זה שימוש בכוח של פקיד שמחליט לעשות סדר כאילו, והביא את כולנו למקומות ולמחוזות שלא היינו אמורים להיות שם בכלל, ואני מקווה שלא נהיה שם יותר, כי אני מקווה מאוד שהדרישה של עשרות חברי כנסת משר המשפטים לבטל את הצוות הזה, כפי שהחליטה הממשלה בשנת 1998, תתקיים, ובזמן הקרוב. אם שר המשפטים רוצה לעצום את עיניו כאילו לא קורה פה כלום ולא להגיב ולא לדבר, כי הוא בכלל,

לעתים נדמה שהוא לא השר, לרגע לפחות אפשר לחשוב כך, אז אנחנו נצטרך בכנסת לעשות מאמץ מיוחד כדי שזה אכן יקרה, ואני אומר לכם שכך נעשה ובעזרת השם נצליח.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. נרשמו להתדיינות על הצעת החוק חבר הכנסת יעקב כץ, לא נמצא כאן, ישראל אייכלר, לא נמצא כאן. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ידידי הטוב אורי אריאל, ראשית כול, כל עוד יהיה איזון בהצעת החוק, שמצד אחד המשטרה תוכל לעשות את עבודתה, כולל עבודת הבילוש, ומצד שני הזיהוי, כל עוד שני הדברים האלה לא יתנגשו, בהחלט יש צורך ששוטר במדי המשטרה יזדהה, וגם שמו יהיה רשום, בהחלט, ושהציבור ידע. אבל צריך למצוא את האיזון הנכון כדי שלא יהיה מצב שבו כל שוטר, כולל שוטר בתפקיד בילוש, שהוא עלול למצוא את עצמו, שוטר בבילוש לא עוסק בפיזור הפגנות.

נכון, הוא עוסק בבילוש. לכן, אני מציע, הכוונה היא ששוטר בבילוש יהיה ללא מדים אבל הוא יעסוק בבילוש, ולא יהיה שוטר בבילוש ויעסוק בפיזור הפגנות.

השאלה הזאת, אדוני השר, תצטרך להתברר בדיונים בוועדות. הוועדה שתעסוק בכך היא, אני מניח, ועדת הפנים והגנת הסביבה, ואני מניח שנברר את העובדות ואת השאלות. אני אומר לך,

כל עוד זה תלוי בנו,

אנשי קדימה, לא ניתן שיפריעו לשוטר לעשות את עבודתו. אבל אני נדרשתי, אדוני היושב-ראש, אחרי ששמעתי את חבר הכנסת אורי אריאל בעניין הרב ליאור. רבותי, אתם הגזמתם. לא יכול להיות שהחוק יהיה חוק סלקטיבי, לשיטתכם. כשימצא חן בעיניכם מישהו, כן אפשר להוציא לו צו מעצר? אדוני, חברי הטוב אורי אריאל, נגד הרב דב ליאור יש צו מעצר חמישה חודשים. מדינת ישראל ורשויות החוק שלחו לו בקשה לבוא ולהתייצב במשטרה. מה הבעיה שבהתנדבות יבוא? בגלל שיש צו מעצר, יבוא לתחנת המשטרה, אין צו מעצר. בסדר, צו חקירה, היינו הך. צו חקירה, לתשאל אותו.

כל אזרח במדינת ישראל, כולל נשיא המדינה, ראש הממשלה, חברי כנסת, שרים, אנשי ציבור, יופיעו, יגיעו לתחנת המשטרה וייחקרו, ורק כאשר מדובר ברבנים לא כן?

כשמדובר ברבנים שנמצאים בהתנחלויות, הם צריכים להיות חסינים? מה זה האיפה והאיפה הזאת, הדרישה הזאת שתהיה איפה ואיפה ויהיה סלקטיביזם? מה זה הדבר הזה? גם אם כדאי לשמור על כבודם כרבנים, מה הבעיה לקיים דו-שיח שהרב, המשטרה כן תוכל להגיע אליו. אבל שייצור קשר, שיצלצל למשטרה, יבקש. אין שום בעיה. אני לא מעלה על דעתי, חבר הכנסת אייכלר, שיש מישהו במדינת ישראל, חברי הכנסת, שירצו שהרבנים יתבזו. אבל מה לעשות כאשר רב מבזה את אושיות השלטון? מה אתה רוצה? ואז שלא ישאלו אותו? מה זה הדבר הזה? מה זה האיפה והאיפה הזאת? הדבר השני, אדוני, זה הדה-לגיטימציה שאתם עושים לשי ניצן, פקיד בישראל שעושה את עבודתו. אתם עושים חיים קלים. תלכו לראש הממשלה, תלכו לשר המשפטים, תבקשו לדבר אתם, שהם ינחו אותו מה לעשות. אבל הדבר הזה, שאתם עושים דה-לגיטימציה לפקיד במדינת ישראל, זה לא יעבוד, זה לא ילך לכם. אני מציע, תפסיקו להסתתר. באמת, הרי מה שמפריע לכם בעצם, מה שאושיות השלטון עושות, מה ששלטון החוק עושה. מה הקשר בין מעצרו של הרב ליאור אתמול לבין שי ניצן לבין ההפגנה מול בית-המשפט העליון, הניסיון לפרוץ לבית המשפט-העליון?

לכן כל העניין הזה, אדוני היושב-ראש, נועד רק להפחיד, ושהמשטרה לא תעשה את עבודתה, שהפרקליטות לא תעשה את עבודתה. אני מציע לכם, שלטון החוק צריך להיות של כולם. כולם שווים בפני החוק. לא יכול להיות שחלק מהאנשים, שהם, לא מוצא חן בעיניכם, יהיו מעל לחוק. לא יעזור ולא יהיה, וזה לא נכון שיהיה כך. דמוקרטיה היא שכולם שווים, אחד לא יכול להיות יותר. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. פרופסורים, גם חוקרים אותם? ודאי שכן. אם הם מסיתים, אז שיחקרו אותם. אבל בינתיים רק הרבנים מסיתים ולא הפרופסורים, זאת האמת.

יש לך עוד זכות דיבור, אף שלא היית כאן כשקראו את שמך. פעמיים ודאי לא ניתן לך.

הוא מדבר: שוויון, שוויון.

עמיתי חברי הכנסת, אכן, הסוגיה הראשונה היא סוגיה של שלטון החוק, ושלטון החוק צריך לחול על כולם. אמרת, הרב אייכלר, בצדק, על פרופסורים, על רבנים, על נשיא המדינה, על ראש ממשלה. מי שעובר עבירה, אפשר להזמין אותו לחקירה. אם הוא לא מתייצב לחקירה אפשר אפילו לעצור אותו. זה כמובן הליך מרחיק לכת, אבל זה אפשרי אם הבן-אדם לא מתייצב לחקירה. לכן אני רוצה להצטרף למחאתו של חברי חבר הכנסת מולה, גם על התנהלותו של הרב ליאור וגם על התנהלות חסידיו, שבמקום להבין שצריך היה לדרוש מהרב ליאור להתייצב לחקירה, מנסים להגן עליו במקום שלא צריך להגן.

עמיתי חברי הכנסת, שלטון החוק צריך לחול גם על המשטרה. כמו שהוא חל על רבנים, כמו שהוא חל על פרופסורים, כמו שהוא חל על ראש הממשלה וכמו שהוא חל על הנשיא, זה צריך לחול גם על המשטרה. התופעה הזאת של שוטרים אנונימיים שמופיעים בתירוצים כאלה או אחרים, בלי תוויות זיהוי, עם מעילים או בכיסויים אחרים כך שאי-אפשר לזהות מיהו אותו שוטר, אפילו אנחנו שמענו, אדוני השר, על שוטרים רעולי פנים, שלקחו חלק בפיזור הפגנת השמאל בשיח'-ג'ראח. זה קרה לא מזמן, פורסמו ידיעות בנושא הזה בעיתון. שוטרים לא צריכים להיות רעולי פנים, שוטרים לא צריכים להתחפש. גם באום-אל-פחם.

כפי שיודע להעיד חבר הכנסת ד"ר עפו אגבאריה,

אולי הם לא היו שוטרים? ואולי הם לא היו שוטרים, אבל אם הם היו שוטרים. הטענה כאן היא שהם היו שוטרים. הטענה כאן שהם לוחמי יחידת "קורל", שהיא יחידת עילית לפיזור הפגנות של משמר הגבול. הפגנות, גבירותי ורבותי, הפגנה זה אירוע שאם המשטרה רוצה לפזר אותו, היא צריכה לעשות את זה בגלוי. היא צריכה לעשות את זה בגלוי, השוטרים סבורים מן הסתם שהם פועלים בצורה חוקית, ואם הם פועלים בצורה חוקית אין להם מה להתבייש. אבל אם הם פועלים בצורה לא חוקית,

כאשר שוטרים הם אנונימיים, התוצאה היא אלימות משטרתית אנונימית. אמר את זה חבר הכנסת אריאל ואני מצטרף לדבריו. אף-על-פי שהוראות בנושא הזה קיימות, פעם אחר פעם אחר פעם אנחנו רואים שהמשטרה מצפצפת על ההוראות האלה. אני אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, מבחינתי, בעיקרון הזה זה ממש לא משנה אם מדובר בהפגנות של אנשי ימין או של אנשי שמאל או של יהודים או של ערבים. שלטון החוק צריך לחול גם על המשטרה, ולא משנה מה עמדתם הפוליטית של המפגינים. לא משנה אם הם חרדים בירושלים או אנשי שמאל בתל-אביב או אזרחים ערבים באום-אל-פחם. המשטרה צריכה להתנהל בצורה חוקית, המשטרה צריכה להתנהל בצורה גלויה. זאת מטרתו של החוק הזה. ולכן, ברצון ובהתלהבות אני שותף יחד עם חבר הכנסת אריאל ביוזמת החוק הזאת. אנחנו נעשה את הכול כדי שהחוק הזה יגיע לסיום מוצלח ומהיר בכנסת, כדי ששוטרי ישראל יפסיקו להתחבא.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת נסים זאב, אחרון הדוברים, ולאחר מכן, השר. חבר הכנסת חנין, יישר כוח, אבל הורדת לי כמה נקודות בפריימריס. כמה נושאים משותפים יש בין הימין לבין השמאל, נדירים הם,

אנחנו זוכים לכך. רק קלקלת את ההצגה, שלמה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אחד הדברים המקוממים ביותר. ישנו פסוק "אל תגזֹל דל כי דל הוא". מה זאת אומרת "אל תגזל דל כי דל הוא"? עשיר, מותר לגזול ממנו?

אל תגזול את הדלות מהדל, יש כזה פשט. כאשר בא בן-אדם ומבקש נדבה ומישהו מסתובב בבתים ואומר: תדעו לכם, זה עשיר יש לו המון כסף מתחת למזרנים, אז הוא גזל ממנו את הדלות. הוא גזל ממנו את האפשרות לזכות לרחמים שמגיעים לו. כשאני שומע: שוויון בפני החוק, רבנים הם לא מעל לחוק, אמרתי: אינשאללה שיהיו שווים בפני החוק, אני צריך שהרבנים יהיו מעל החוק? הזעקה הגדולה שהיתה פה אתמול והיום היא שעל אותו הדבר, אותן אמירות, אותן דעות והרבה יותר חמורות, לא יעזו להזמין לחקירה פרופסור מהאוניברסיטה, ייתנו לו את פרס ישראל.

אתה רוצה שאני אתן לך שמות?

פרופסור שטרנהל.

שאמר דברים שהם הסתה לרציחת מתנחלים.

הוא כן אמר וזה מצוטט. הוא קרא לערבים לפגוע במתנחלים, וזה יהיה לגיטימי. אורי אריאל וד"ר אלדד ודאי יוכלו לדייק יותר. לא הכנתי מספיק חומר כדי להביא לך ציטוטים, אבל יש עוד דוגמאות. יש פרופסורים שיוצאים לעולם, בניגוד לחוק, מסיתים נגד מדינת ישראל וקוראים להחרמת אוניברסיטאות בארץ הזאת, מוציאים דיבה על הארץ הזאת. אפשר למצוא מספיק סעיפים אם היו רוצים לעצור אותם, למשל אם הם היו רבנים. אז להגיד שהרבנים עומדים מעל החוק? כל אזרח יודע שאם היה מדובר בדבר פלילי, אם הרב ליאור היה נחשד בעבירת תנועה אפילו, איש לא היה אומר למשטרה: אל תזמינו אותו לחקירה. אבל אתה לא יכול לקבוע אם זה פלילי או לא. מי שקובע זה המשטרה והפרקליטות. המשטרה קובעת אם זה פלילי או לא, ואנחנו קובעים אם המשטרה אמרה שקר או אמרה אמת. כאשר המשטרה אומרת שההוא גנב, אז חקירה פלילית, שהיא תחקור ותברר, ואנחנו נראה לפי הבדיקה, לפי פסק-הדין, אם היא צדקה או לא. אבל כאשר המשטרה או הפרקליטות משתמשת בשם החוק כדי לפגוע בזכות חופש הביטוי של אדם שדעותיו אינן מוצאות חן בעיניה, אז זה עוד יותר חמור מאשר אזרח רגיל שעובר על החוק. אזרח רגיל שהוא עבריין, הוא עבריין, אבל כאשר עבריינות נעשית בשם החוק ובכוח החוק וברכב של המשטרה, ושולחים שוטרים לתפוס רב, אני אתמול כבר צעקתי מספיק על העניין הזה, אני לא רוצה לדבר עכשיו על העניין הזה כי אני רוצה לדבר על החוק עצמו. החוק עצמו מדבר על העניין של התגים. אני עד ויודע מהרבה מקרים ששוטרים מגיעים להפגנות, ועובדה שהקדוש-ברוך-הוא ברא את האדם עם פנים ועם שם, כי אדם מתבייש כששמו חשוף,

גם הבעיה של הטוקבקים בעיתונים שאנשים לא כותבים בשמם: כשאדם כותב בשמו והוא עומד חשוף, אז יש לו יחס אנושי. הוא אדם, הוא רוצה כבוד. אבל כשאין לו שם, הוא בן בלי שם, הוא אומר "כולנו שחר איילון", כפי שהיה פעם, או כשהוא בא כעדר חסר פנים להפגנה, הוא יכול להתפרע כחיות טרף. ולכן זו סכנה גדולה מאוד ששוטרים יבואו בלי תג, בלי לתת את הדין על מעשיהם.

רוצה להגיד לחבר הכנסת אריאל, ואמרתי לו את זה, שלדעתי החוק הוא טוב,

כי יש שם אפשרות לקצין להגיד שיסירו את זה. אני רוצה שהקצין הזה יעמוד לדין אם הוא אמר שלא בהצדקה להסיר את התגים, כי אני רוצה שכל שוטר שמופיע לבצע פעולה חוקית, שיהיה שמו. הוא לא צריך להתבייש כשהוא בא לבצע את החוק. כשהוא בא לעשות מעשה פראות, להתפרע ולפגוע ולהפוך לבריון בחסות החוק, זה הרבה יותר חמור מאשר עבריין מהרחוב. לכן צריך לחזק את החוק הזה, שהרי שוטר חייב להיות מזוהה והקצין שאומר לו להסיר את התגים יישא באחריות על הפקודה הזאת, שיוכיח בבית-המשפט בבקשה שזה היה מוצדק להסיר את התגים, אחרת כל שוטר חייב להזדהות.

אדוני היושב-ראש, קיבלתי עכשיו טלפון שהיה היום משהו בתחנה המרכזית. אני עוד צריך לבדוק את הסיפור, אבל זה כל כך מתקשר לפה. אזרח חרדי, כנראה לא שפוי בדעתו, נכנס לתחנה המרכזית קצת בפזיזות והוא לא עמד בתור כמו שצריך, בעיני המאבטחים. הם התנפלו עליו והתחילו להכות מכות רצח, שנשים חילוניות שהיו שם נתנו את שמותיהן שהן מוכנות להעיד במשטרה שהיתה פה סתם התפרעות על האיש הזה, כי הוא לא היה חשוד בכלל. משהתחילו לצעוק התחילו להזמין ניידות. מה אומר הסיפור הזה? הסיפור אומר, עם תג או בלי תג? שיש לגיטימציה לפגוע ברב ליאור מקריית-ארבע, ביהודי חרדי שמגיע לתחנה המרכזית. הכול בגלל ההסתה התקשורתית, שאומרת שהחרדים והדתיים הם

על זה אומר הפסוק: "אל תגזל דל כי דל הוא". תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.

כנסת נכבדה, ביהושע כתוב: "וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים חרש לאמֹר לכו ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו ויבֹאו בית אשה זונה ושמה רחב". שם היו צריכים להיות חרש, היו צריכים להיות שוטרים סמויים, בגלל שהם היו צריכים להיות מרגלים. תגידו לי, באיזו מדינה דמוקרטית אנחנו רואים שוטרים סמויים? רק אם רוצים להגיע לבית רחב, אשה זונה שמה, צריכים ללכת סמויים. אבל כאשר מדובר בהפגנות דמוקרטיות,

אנחנו מצרים, סוריה, שמכניסים שמה מרגלי חרש? ששם באים ורוצחים את האזרחים? הנה, יגיד לכם חבר הכנסת אבו, עפו אגראביה. אגבאריה. אגראביה. כמו מגרב. מגרב זה ערב. אני רוצה לומר לכם שההיסטוריה הקצרה שלנו בעמונה, שהיו שם שוטרי חרש, היו שוטרים סמויים, נתנו מכות עד זוב דם. ילדים צעירים בגיל 13 ו-14, כמעט סירסו אותם במכות. ואני אומר לכם את זה מתוך ידיעה. מה היה בעמונה? מה היה בניצנים? במו עיני ראיתי שוטרים סמויים תופסים ילד בן 14, 15. ארבעה גברים, הם לא מזוהים, אי-אפשר לזהות אותם, כל אחד בצד, שניים בידיים, שניים ברגליים, וקורעים אותו. שאלתי את השוטר: מה אתה צריך לקרוע אותו? אתה כבר מרים אותו,

מה, יש פה איזה מצוות קריעה? אבל כשהוא סמוי והוא חושב שזה כמו פורים שכולם הולכים עם מסכות ואולי אפשר להסוות את עצמו, אז הוא מרשה לעצמו לעשות את הכול. אין דבר כזה, רבותי. אין מצב כזה לאפשר ששוטר יהיה סמוי, גם לא באישור. אנחנו לא מדברים על שוטרים שבאים לתפוס עבריינים בעולם הפשע. מדברים על הפגנות. על זה אנחנו מדברים. והזכות הדמוקרטית של ציבור זה קודם כול להפגין. אם חופש הדיבור הוא לא זכות, אז במה מתבטא חוק חופש הביטוי? לכן, אדוני היושב-ראש, אם אנחנו באמת רוצים לשנות את תפיסת העולם של השוטרים, שאני אומר לך שהם הולכים בשליחות והרבה פעמים אין להם שליטה על עצמם, לפעמים הם מעבר לשעות העבודה שלהם, והם עייפים, ואת העצבים שלהם הם מוציאים לפעמים על אותם אזרחים. אז אני לא בא לדון אותם, אבל לא יכול להיות שאותו שוטר ירשה לעצמו להתנהג בניגוד לחוק רק כי הוא סמוי. אז בפני עיוור לא תיתן מכשול. תודה רבה. לפני שניגש להצבעה, השר מיכאל איתן ביקש להגיב על הדברים לפני שניגש להצבעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אכן ביקשתי להתייחס, כשר שיושב כעת ומייצג את הממשלה, אבל הדברים שאני אומר הם בבחינת הערות אישיות. הממשלה תומכת בחקיקה וועדת השרים קיבלה החלטה לתמוך בה, ואני אתמוך כמובן בהצעת החוק. אבל רציתי להעיר, וניסיתי בחילופי הדברים עם אחד המציעים, חבר הכנסת אורי אריאל, להעיר על איזושהי נקודה. אני חושב שיש כאן אי-הבנה. אולי חבר הכנסת נסים זאב קצת הבהיר את דברי, אבל אני רוצה גם אותו לתקן חזרה במשהו. יש מצב של הפגנה, יכול קצין משטרה להורות לשוטרים ללכת, להיות שם, להסתובב סמויים,

לצרכים שונים. יכול להיות שלמשטרה יש עניין ציבורי שמחייב שתהיה נוכחות של שוטרים סמויים, ללא תגי זיהוי, בלבוש אזרחי. אבל הם לא יכולים לעסוק בפיזור הפגנות, גם המסתערבים שאנחנו רואים בכפרים שלנו? המטרה של החקיקה, הרי מה מטרת החקיקה? מטרת החקיקה היא לייצר מצב שברגע של חיכוך חזק מאוד בין המשטרה לבין האזרחים, ברגע שצריך מידה רבה של איפוק מצד שוטר שמחזיק אלה, ומפגין לפעמים מקלל ולפעמים מתבטא לא יפה, ולפעמים אפילו נוקט איזושהי פעולה שיכולה להוות איזה רמז לאיום, שהשוטר יחשוב פעמיים לפני שהוא שולף את האלה ומנחית אותה או לפני שהוא דוחף או לפני שהוא נוקט אמצעים כוחניים. לעת הזאת, לנקודה הזאת, מטרת החקיקה לבוא ולומר שאם השוטר יזכור שיש לו תגית, הוא יחשוב פעמיים, עוד שנייה אחת זה לא נורא, ומצד שני לאזרח יש תמיד זכות לראות מי, אם אכן תקפו אותו, ואל מול מי להתלונן.

אין שום סיבה בעולם שנאמר שיהיו שם שוטרים ללא מדים, שקיבלו פטור מלהציג את התג, והם יעסקו בפיזור הפגנות. אנחנו מחטיאים את כל מהלך החקיקה שאתה יזמת. ולכן, חשבתי שההערה הזאת ראויה. הנקודה, אבל אותו שוטר סמוי יכול להפוך בן-רגע למסתערב או למסתחרד, או לא משנה מה, ואז הוא גם עוצר את אחד המפגינים, וגם מכה אותו,

ושניים ושלושה, אז זה מה שאני מדבר.

אבל באותה מידה הוא גם מפזר הפגנה,

זה מה שאני מנסה לומר, שמטרת החקיקה היא לבוא ולומר: אם שלחת שוטר למטרות בילוש באותה הפגנה, שיסתובב,

יצלם, אני לא יודע מה הוא יעשה שם, הוא לא יעסוק בפיזור ההפגנה. הוא יהיה שוטר סמוי, כשוטר סמוי. דרך אגב, יש שוטרים סמויים שהם בצד המפגינים. גם את זה כבר ראינו לא פעם שהם שוטרים סמויים,

והם תוקפים את השוטרים החברים שלהם על מנת להיות מקובלים על הגורמים האלה, ואחר כך הם סוכני חרש באמת. גם זה קיים. אז יש שוטרים שונים שעושים את תפקידם לכאן ולכאן. אבל הם, לא תפקידם לפזר את ההפגנות. מי שתפקידו לפזר את ההפגנות, אתה מתכוון לאלה שעושים את הפרובוקציות נגד המפגינים כדי שהמשטרה תעצור אותם. זה בדיוק מה שקורה אצלנו, זה בדיוק. אני לא יודע איפה זה קורה, אני יודע שזה יכול לקרות. אני לא מדבר על מקרים ספציפיים, אני מדבר על דברים

שיש מצבים ויש לזה אולי גם הצדקות כאלה או אחרות. אני לא רוצה להיכנס לתחום הזה. עסקתי בזה בחיים שלי, ויש לי ניסיון מהפרלמנט ומעבודתי הפרלמנטרית על תופעות שונות. אני מכיר מקרים, ואני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. אני אומר נניח שיש לזה גם הצדקה, אז יש מקום. המחוקק אומר: תשלח את השוטר שיעשה את תפקידו, אבל הוא לא יעסוק בפיזור הפגנות. בפיזור הפגנות יעסקו רק שוטרים עם מדים ועם תגיות. עכשיו לגבי ההערה השנייה. אני שמעתי,

אני רוצה להעיר לחבר הכנסת אורי אריאל. אני כן מקבל את ההערה שלו ואת הרגישות שלו לדרך שבה מטפלים בחקירות של אנשים עם מעמד ציבורי. מאיפה לקחתי את הנורמה הזאת? מהכנסת. חברי הכנסת שהם המחוקקים דאגו יפה מאוד להסדרים שונים. כשיש חקירות של חברי כנסת נוהגים בהם בדרך מסוימת, ויש פרוצדורה מסוימת. אז אני מניח שהזכות הזאת שמורה גם לאנשים נוספים שצריך להישמר בכבודם כשהם בעצמם אנשים עם מעמד ציבורי. איפה הנקודה שבה אני רוצה להקשות על חבר הכנסת אריאל? חבר הכנסת אורי אריאל אמר: החקירה הזאת מיותרת. כל מטרת החקירה היתה מלכתחילה להשפיל את הרב. למסקנה הזאת אי-אפשר להגיע מכאן, מעל הדוכן הנואמים, ולא אנחנו כחברי כנסת,

כאשר יש חקירה צריך למלא אחרי ההוראות ולבוא להיחקר. אני אגיד לך תיכף, עוד לא הגעתי לפואנטה שלי. אני אקשיב, אני אקשיב. רק אני רוצה את הפואנטה. מאיפה אני לוקח את הטיעון, ומדוע אני טורח לומר לך אותו בפניך? כי אם אתה משאיר את השאלה, אם החקירה היא משפילה, אני לא אבוא, אם החקירה היא לא משפילה, אני כן אבוא, וההכרעה היא בידי הנחקר, לאן אנחנו מגיעים? ואני גם יכול לומר לך שנדמה לי, אני לא שמעתי אז את דעתך, אבל נדמה לי שאתה זוכר שהיו גם בבית הזה חברי כנסת שאמרו שהם לא יבואו לחקירה בגלל שהחקירה הזאת היא פרובוקטיבית, בגלל שהם נציגי המיעוט ורוצים לפגוע בהם על בסיס לאומי,

לכן, אני חושב שהכלל צריך להיות: קוראים לך לחקירה, זאת לא בושה. בכלל, הגענו למצב שחקירה במשטרה, בסך הכול חקירה, הרב אייכלר כבר דיבר כאילו חקירה, מי יודע מה, לא.

בסוף הבירור הזה יש מסקנות. המסקנות האלה הן עדיין לא כלום. יש משפט, ורק אחרי בית-משפט בן-אדם יוצא אשם. בשלב הבירור אדם צריך לשתף פעולה אם אין לו מה להסתיר. יש לו גם הגנה שהוא לא צריך להפליל את עצמו אם הוא חושב שהוא ראוי להגנה מהסוג הזה. אבל אני חושב שאדם הגון שמגיע למשטרה ואין לו שום סיבה להסתיר דברים, משתף פעולה עם המשטרה והולך הביתה, ולא מחליט, הוא מחליט, אם החקירה ראויה או לא ראויה. כי אם הוא יחליט או חברי הכנסת יחליטו עבור המשטרה אם היא ראויה או לא ראויה, אנה אנחנו באים? יש בהחלט מקום, אם משטרה חקרה, יש תיק, המשטרה מתעללת לפעמים, אולי, וסתם קוראת עוד פעם, ועוד פעם,

יש יועץ משפטי לממשלה, ומעל היועץ המשפטי לממשלה יש בג"ץ, וכך אנחנו צריכים לנהוג, ולא להגיע למצב שכאן יחליטו מטעמים פוליטיים: הוא מקורב למחנה שלי, אז אני אגיד שהחקירה נגדו היא התעללות, כי אני מכיר את הבן-אדם, ואני יודע, ואני יכול להעיד עליו וכו', כי הוא מקורב אלי, ואני אוהד אותו, ואני רוצה את טובתו, ואני יודע ואני מאמין בחפותו, ואילו כשזה קורה בצד השני של המפה הפוליטית, אני אומר: אוי ואבוי. צריכים למצות את החקירה, ואותו הדבר מהצד השני. לכן, אני חושב שחברי הכנסת שהעלו כאן את הנושאים צריכים להתחשב בהערות האלה, ואני מקווה שבסופו של דבר גם מהפרשה הזאת שני הצדדים יסיקו את המסקנות, ונוכל להמשיך הלאה לקיים כאן גם את שלטון החוק, וגם את הדמוקרטיה, וגם קצת אווירה יותר סובלנית אחד כלפי השני. תודה רבה לך, אדוני השר.

אנחנו נוכל לעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 27) (הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה), התשע"א 2011, בקריאה ראשונה. בבקשה, הצבעה.

מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 27)

התשע"א 2011, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 10,

לפיכך, אני קובע שהצעת חוק זו אושרה בקריאה ראשונה, והיא תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים לנושא האחרון בסדר-היום, שהוא הצעות דחופות לסדר-היום

שלה בכל מה שקשור לאסירים הביטחוניים, אנחנו נראה עוד פעם את חנין זועבי נוסעת במשט מכיוון טורקיה או מכיוון עזה,

ותזדהה עם אויבי ישראל בלי שום דבר שיעצור בעדה. צריך להבהיר, אדוני היושב-ראש, שכל עוד גלעד שליט בכלא ונמצא במצב שאי-אפשר לקבל אינפורמציה, אסור לנו לתת שום לוקסוס לאותם מנוולים, לאותם רוצחים, שהם רוצחים כבדים. כל רוצח מהסוג הזה, כשמדברים על אסירים ביטחוניים כבדים עם דם על הידיים, מדובר ברוצחים שרצחו כמה וכמה מעם ישראל. אז אני כבר לא מדבר על כך שהם נמצאים בעולם שכולו טוב. צריך רק לפתוח להם כל ערב שמפניה, אולי, כדי להשלים להם את החגיגה. מי מדבר כבר על מכשיר סלולרי, שהם יכולים לשמור עם העולם החיצון, ערוצי טלוויזיה פתוחים בפניהם, אין שום מגבלה. ולכן, אם הממשלה מחליטה לשנות מדיניות, וצריכים לשנות את המדיניות, וחייבים לשנות, כי אם אנחנו לא נשנה, אם אנחנו לא נעביר מסר ואם נמשיך לגלות חולשה, אז באמת אנחנו נמצאים בבעיה. שישבתו רעב. איך אומרים בערבית? אַמְרֻהֻם, מה שיהיה יהיה. אבל אי-אפשר לבוא ולזעוק ולהפגין במאות ובאלפים כל יום למען גלעד שליט, ולא לעשות שום צעד מינימלי שמתבקש. מילא יש ויכוח על מספר האסירים, איזה סוג אסירים, לאיזה קיבינימט לשלוח אותם, זה ויכוח במשא-ומתן. אבל אי-אפשר לבוא ולקחת איזושהי החלטה מינימלית שמתבקשת, לא לתת להם את הלוקסוס? את הדבר הזה רק.

צריכים לעמוד בסטנדרטים בין-לאומיים, משפט סיום. אני מסכים עם זה, אבל לא מעבר. כל מה שמעבר, צריך להפסיק את זה, בלי פטפטת ובלי הכרזות ובלי לגרום לכך שרק יבואו עלינו לחצים.

משפט לסיום, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר.

עצורי בת-עין, דיברתי על זה בשבוע שעבר בדיון אחר, גמליאל והשני,

שנמצאים בכלא כבר שבע, שמונה שנים. אין להם דם על הידיים. הם לא מקבלים את התנאים שהרוצחים האלה,

שרצחו עשרה ושמונה, מקבלים, את החופשות שלהם ואת הביקורים שלהם. כמה אנחנו אכזריים לעצמנו. כמה אנחנו יכולים להיות מנוולים עם עצמנו.

אז לכן, כשבאים לשנות תפיסה, בהסתכלות וראייה באמת מפוקחת, צריך להסתכל לא רק על האויב אלא צריך להסתכל גם על אחינו מבשרנו, אלה שאומרים: טעינו, ואין להם דם על הידיים. הם לא רצחו בסופו של דבר. תן להם את התנאים שלהם, שמתבקשים. יש להם תינוקות בבית, יש להם ילדים קטנים בבית. הסכים אתי שר הביטחון, אבל "הן, הן, הן", רק ראשו מתנענע, אבל שום דבר. גם שר המשפטים בשבוע שעבר אמר: צריך לבחון את הסוגיה הזאת. אבל להפסיק לבחון, צריך לעשות, ב"קום עשה".

חברת הכנסת חנין זועבי, ואחריה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הקונספציה מאחורי ההרעה, כאילו הרעה, בתנאי האסירים היא שמצבו של האסיר הפוליטי בישראל הוא טוב, והוא זוכה בכל הזכויות שלו. הממשלה רק עכשיו מחליטה על הרעה בתנאי האסירים, ומה שנשלל מהאסירים הן רק פריווילגיות. משום מה הממשלה מאמינה ומתייחסת לנושא מתוך קונספציה. היא מאמינה בעצמה כישות שמעניקה זכויות ליברליות, בעוד שמדובר בקונספציה, כמו שאמרתי, פוליטית. היחס הקיים אינו של מדינה מול אסיר, מדינה שמחויבת לזכויותיו של האסיר, אלא יחס של ממסד שתפס אויב, והוא מעוניין להעניש את האויב. רק לאחרונה היינו עדים לשתי הצעות חוק, הצעה שאושרה בקריאה טרומית, שבה יהיה קל להשיב לכלא ללא משפט כל אסיר ביטחוני שישוחרר בהסכם, וההצעה האחרת המבקשת להרחיב את סמכות שב"ס למנוע מאסיר ביטחוני להיפגש עם עורך-דין מסוים. ואם גם לעשות סקירה קצרה, אפשר להתייחס לתנאי הכליאה של האסירים, לעדויות שנמסרו מארגוני זכויות אדם, שבהן מתוארות תבניות של עינויים ושל יחס משפיל ואכזרי.

בכל פעם משכתבים את המציאות הפוליטית מסביבנו. מה זה הרעה בתנאים של אסירים?

קודם כול, יש הפרה מתמדת של זכויות האסירים. אבל לא מדובר בסיפור חדש, שכאילו נוצר היום. הכול כבר התחיל לפני שנה ולפני ארבע וחמש שנים, וזה כאילו פיצוי על חוסר המעש של נתניהו לגבי עסקת שליט, פוליטיקה של נקמנות. נקמנות במקום מדיניות, זה אחד מכללי המשחק הפוליטיים בממשלה הזאת, ולא רק ביחס לעסקת שליט. מדיניות הפרת זכויות האסירים היא מדיניות ישנה. גם שללו את הלימודים האקדמיים, כבר נשללו לפני שנה, שיחות טלפון נשללו, ביקורי בני-זוג נשללו לפני שלוש שנים, ביקורים של קרובי משפחה נשללו לפני ארבע שנים. וכל אלה הם עונשים לא לגיטימיים. אלה לא פריווילגיות, אלה חלק מזכויות האסירים, ושלילת הזכויות האלה מהווה הפרה של זכויות האסיר. אבל צריכים להגיד שהמדיניות הזו התחילה הרבה הרבה, חלק ממנה אפילו לפני הסיפור של גלעד שליט. אז למה עכשיו לדבר על התנאים של האסירים ועל הרעת תנאים, בטענה שהאסירים כאילו היו חוגגים בבית המאסר, וראש הממשלה פתאום החליט לשים סוף לחגיגה? זה שראש הממשלה לא יודע לעשות שום צעד פוליטי, לא בעניין השלום ולא בעניין שחרורו של שליט, אז הוא מחליט לשלוף ספין תקשורתי מהכובע שלו ולהודיע על הרעה בתנאיהם של האסירים הפוליטיים בצעד של פוליטיקה, באמת פוליטיקה זולה,

זה כבר סיפור אחר. מהלך זה אינו משקף רק פוליטיקה של נקמנות אלא חושף התבטאות שקרית, כי אין חדש בתחום מלבד עצם ההכרזה של נתניהו. תוכן ההכרזה בכלל איננו חדש. בנימין נתניהו יכול להמשיך לצאת בהצהרות שישלול מאסירים רק את מה שמותר על-פי החוק הבין-לאומי. אך בין אם יהיה מוכן להודות בכך או לא, מדובר בהצהרה חדשה של נקמנות ישנה. מדובר בהפרה של זכויות בין-לאומיות, של זכויות האסיר, שקו ההפרה הזאת נחצה מזמן. עכשיו זה רק עניין של טיוח הכישלון שלו, טיוח הכישלון בעניין שחרורו של גלעד שליט. תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. כן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני לא חוזר על המלה, אבל לא ידעתי שזה קללה גסה ברוסית. פשוט, חשבתי שהמשמעות: שילך לעזאזל. לכן אמרתי מה שאמרתי. אני מבקש למחוק מהפרוטוקול את המלה שאמרתי ברוסית. אני מתנצל על כך.

מוטב שיהיו שוגגין משיהיו מזידין. יותר טוב לא לדעת מאשר לדעת. בבקשה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עוד פעם אני רוצה להדגיש כמה שראש הממשלה הוא כזה לחיץ. ברגע שמשפחת שליט עשתה איזושהי החרפה במאבק שלה, אז פתאום הוא רוצה לעשות הרעת תנאים. כאילו האסירים הביטחוניים הפלסטינים, ואני מדגיש את זה שהם ביטחוניים, כאילו הם נמצאים באיזשהו בית-מלון של חמישה כוכבים. והוא שואל מדוע גלעד שליט באיזשהו בידוד והאסירים הפלסטינים במדינת ישראל הם לא בבידוד. וראיתם כולם שהם כן בבידוד.

יש אסירים שכבר הרבה שנים בבידוד. למשל, עבאס א-סייד, משנת 2002 הוא בבידוד מוחלט. עבדאללה ברגותי, מ-2003 בבידוד מוחלט. אברהים חאמד, מ-2006 בבידוד מוחלט. אחמד סעדאת, מ-2009 בבידוד מוחלט. ויש עוד שישה או שבעה אסירים שהם גם כן בבידוד מוחלט, וזה במדינת ישראל. ולא להשוות את המצב עם שליט. אנחנו רוצים ששליט יחזור, וזה המאבק של משפחתו. גם אני רוצה ששליט יחזור. אז למה הוא לא רוצה לשבת? למה ראש הממשלה מתכחש ולא רוצה להשלים את העסקה? הוא אומר שלפני שנה וחצי היה לו סיכום עם השליח הגרמני. ה"חמאס" אומר שלא נכון, אנחנו מחכים לתשובה. אז מי משקר? סביר להניח שראש הממשלה, כפי שהוא שיקר בהרבה דברים, גם בזה הוא משקר, והגיע הזמן, כי ה"חמאס", מה הוא רוצה? ה"חמאס" צדיקים גדולים. הם לא צדיקים, הם רוצים לשחרר את האסירים שלהם. אם היו מבקשים והיו נותנים את ההסכמה, אז אסירי ה"חמאס" היו כבר יוצאים, ואנחנו יודעים, אם הם היו דואגים לאסירים שלהם, העסקה היתה מזמן נגמרת.

הם דואגים, אבל מי שלא דואג, אתה שמעת גם,

אין להם שום דאגה לאסירים

היתה כבר מתקיימת מזמן, כי ישראל לא רוצה. אתה שמעת גם את השר וילנאי, מה הוא אמר. הוא אמר שאנחנו יודעים מה קרה כשהיו "תאונות" עם אלה שהיו מעורבים בהחזקת שליט. זאת אומרת שישראל רוצה לנטרל את האנשים האלה, לחסל אותם, עוד לפני שיגיעו לאיזה הסכם.

למה לשקר לעם? למה לשקר למשפחת שליט? למה לשקר כל פעם לאנשים האלה שמפגינים למען שליט? אף אחד אפילו לא ממצמץ כשהוא משקר, מאלה שמשקרים לאנשים האלה, כשאפשר היה מזמן לגמור את הפרשה הזאת.

דבר שני, כשהולכים להרע, אז האנשים האלה, אני ביקרתי אותם. אני ביקרתי כמה מהם, והם נמצאים במצב גרוע מאוד מהרבה בחינות, אפילו מבחינה בריאותית. ואם אנשים באים ומדברים אחרת, זה לא נכון. מונעים מהם אפילו ביקורים, אפילו בחגים מונעים מהם, אני מבין שלא מכולם, אבל מרבים מהם. מפה ועד לבוא ולהשוות את ההתנהגות של מדינת ישראל, שאומרת שהיא מדינה דמוקרטית ומדינת חוק, עם תנאי המעצר של חייל אחד בודד בעזה, אני חושב שזו רק תעודת עניות למדינת ישראל ולאנשים שעומדים היום בראש המדינה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת אריה אלדד. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אברהים צרצור. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אכן התפרסם כי אסירי ה"חמאס" ואסירים ביטחוניים אחרים איימו לפתוח בשביתת רעב בתחילת השבוע, ולאחר מכן נמסר כי הם לא שבתו רעב וגם אכלו יפה, אפילו עלו במשקל. כשראיתי לפני כעשרה ימים תמונות שהעלה אחד מהאסירים האלה ב"פייסבוק" שלו, באמצעות הטלפון שנמצא בידו בכלא, שם הוא מתאר את ארוחות השחיתות שהוא וחבריו עורכים לעצמם, עופות ממולאים באורז שהוא צילם, אני מבין למה הם לא מזדרזים לשבות רעב. מילא אם זה היה לחם צר ומים לחץ, היה קל לוותר, אבל בכל זאת, עופות באורז, אין אדם מוותר עליהם בקלות כזאת בכל יום. קייטנת ה"חמאס" המתקיימת בכלא ישראל היא בלתי נסבלת. היא בלתי נסבלת באופן מוחלט, לא רק בהשוואה למה שקורה לגלעד שליט, אלא גם בכל קנה מידה שהוא, כאשר זוכרים על מה האנשים האלה נידונו ועל מה הם יושבים. יושבים שם אנשים שהרגו עשרה ו-20 ו-30 ו-50 ו-80 יהודים. ולצרכים מאוד פרקטיים, מאוד מעשיים, שלטונות בתי-הסוהר קונים שקט תעשייתי על-ידי זכויות יתר, והגיעו לרמות באמת בלתי נסבלות לחלוטין, כשאסירים לא מהססים להשתמש במאות הטלפונים שנמצאים בידיהם, שהוברחו, ואי-אפשר להשתלט על ההברחות האלה. הלוא מי שיודע להבריח טלפון היה יכול להבריח גם נשק. אינני מאמין ששלטונות הכלא לא מסוגלים באמת להתמודד עם הברחות של טלפונים, גם אם יש ילדים שמבריחים אותם. גם סמים מבריחים. גם סמים מבריחים, כסף מבריחים, טלפונים מבריחים. שקט תעשייתי קונים בהברחות האלה כדי שלא ישבתו, כדי שלא יחוללו מהומות. זה בלתי נסבל. לאור התמונות המדהימות הללו ראש הממשלה בא ואמר בטון משכנע שהחגיגה נגמרה ועכשיו יפסיקו את הלימודים האקדמיים, ולא יהיו מסטרנטים ולא יהיו דוקטורנטים לטרור. באמת דיבורים ריקים, משום שכאשר לפני ארבע שנים העליתי את הצעת החוק למנוע ביקורים אצל אסירי ה"חמאס" כל עוד גלעד שליט אינו זוכה לביקורים, אז ממשלת אולמרט הפילה את החוק. וכאשר לפני שנתיים וחצי באה ממשלת נתניהו, שבתי והעליתי את הצעת החוק הזאת, וקראו לנו והסבירו לנו שנלחמים בלי חוק. לא צריך חוק. מקשיחים את היחס אליהם. ושאלתי: למשל איך? ואמרו לי: צמצמו, אני מצטט, את מספר ערוצי הטלוויזיה שהם יכולים לראות לחמישה. שככה יהיה לי טוב. באמת אחרי שנשבר לי הלב ועברתי שיקום קל, בכל זאת הצעתי לזרז את הצעת החוק, ואחרי לחץ, ודני דנון ועוד חברים העלו הצעות חוק דומות, הסכימה הממשלה להעביר בקריאה טרומית את הצעת החוק למנוע ביקורים, ובלבד שנסכים שלא לקדם את החוק עד שהממשלה תסכים, והכניסה את החוק למקפיא ושם הוא תקוע עד היום. הכול בשם הרגישות, הכול בשם החשש שמא אם נקשיח את היחס לאסירי ה"חמאס", ירעו את מצבו של שליט.

אדוני היושב-ראש, הקייטנה הזאת צריכה להיפסק, לא רק בדיבורים, גם במעשים. וזה עוד אחד ממנופי הלחץ החשובים שיש לנו כדי להתחיל לשחרר את גלעד שליט, להביא לביקורים אצלו. כל עוד הם מתפארים בתנאי הכליאה המשופרים אצלנו, אין שום סיכוי להתקדם עם גלעד.

תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. חבר הכנסת אברהים צרצור, בבקשה. לאחר מכן ישיב השר מיכאל איתן. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, אני אתמקד בשתי סוגיות. הסוגיה הראשונה נובעת מנאומו המתלהם של חבר הכנסת נסים זאב, שדיבר על הרוצחים הפלסטינים בבתי-הכלא הישראליים, והוא קרא בצורה חד-משמעית לייבש את אלפי הרוצחים, כהגדרתו, שיושבים בבתי-הכלא הישראליים.

בסתר עד כמה שאפשר. והוא בא בטענות כנגד ראש הממשלה שמדבר בריש גלי על התוכניות שלו כלפי האסירים הביטחוניים הפלסטינים בתוך בתי-הכלא הישראליים. הוא דווקא בחר בדרך אחרת, שלעניות דעתי היא מאוד יצירתית: לבצע את הפשע כנגד האסירים האלה, אבל בסתר עד כמה שאפשר. הנקודה השנייה הקשורה לקטע הזה היא, שגם חבר הכנסת נסים זאב וגם אחרים מתעלמים באופן מוחלט מהעובדה שעשרות יהודים רוצחים רצחו פלסטינים חפים מפשע, החל מהמחתרת היהודית שרצחה סטודנטים חפים מפשע, שבאו לתומם למכללה האסלאמית בחברון, דרך מחתרת אחרת שרצחה ופצעה קשה ראשי ערים בגדה המערבית, וכלה בעמי פופר, שפתח באש כנגד פועלים שעמדו לתומם בתחנת אוטובוס. רצח שבעה פועלים ופצע עשרות.

אז אני אסביר לך עכשיו, למה אני מזכיר את העובדות האלה? כל הרוצחים היהודים שנגזרו עליהם פסקי-דין ומאסרי עולם, כולם יצאו מבתי-הכלא לאחר תקופה קצרה מאוד.

אז אני אומר לך. אלה עובדות שמדברות בעד עצמן, כבוד השר.

חקרתי את הנושא הזה והבאתי את הסוגיה הזאת לדיון, גם במליאת הכנסת וגם בוועדת הפנים.

הנתונים שאני עכשיו מציג בפניך הם פשוט חד-משמעיים. היחיד שנשאר בבית-הכלא היום, דרך אגב, האסירים היהודים האלה,

מוגדרים גם כאסירים ביטחוניים,

כהגדרתם של הרוצחים ההם הפלסטינים שנמצאים בבתי-הכלא כיום. היחידי שנשאר בכלא הישראלי זה עמי פופר, שרצח שבעה פועלים. נגזרו עליו שבעה מאסרי עולם, נקצב עונשו ל-40 שנה, הוא יוצא לחופשות כל שני וחמישי, הקים משפחה, יוצא מהכלא לעבודתו יום-יום וחוזר חזרה לכלא,

את ענייניו ואת חייו בצורה הנורמלית ביותר, בזמן שאחרים, אסירים ביטחוניים, אזרחי מדינת ישראל, אני מתכוון לערבים אזרחי מדינת ישראל, שלא פצעו, לא רצחו, היו מעורבים בתאונות כאלה ואחרות, הם זרקו רימונים, הם קיבלו גזרי-דין של מאסרי עולם ועדיין לא קצבת עונש. יתירה מכך, הם לא מקבלים חופשות לצאת למשפחות, אפילו באירועים טרגיים, כבוד השר. ולכן אני מסכם במשפט אחד, אם ישראל רוצה, גם אנחנו רוצים, שעסקת החליפין שנקראת "עסקת החליפין של שליט", תצא לפועל, עסקה כזאת יכולה לצאת לפועל תוך 24 שעות. יש תנאי אחד לביצוע העסקה הזאת: שממשלת ישראל תקבל החלטה נועזת להיענות לדרישות של שוביו של גלעד שליט.

לא יקבל? תשמע דבר אחד פשוט מאוד. הרי ישראל אומרת, זה החייל שלה, גלעד שליט. הפלסטינים רוצים לשחרר את החיילים שלהם. בוא ננסח את המשוואה בצורה כזאת: לשני הצדדים יש חיילים בתוך הכלא, הן בכלא הפלסטיני והן בכלא הישראלי. כל הצדדים רוצים לשחרר את החיילים שלהם. כל צד עומד על דרישותיו. דרך אגב, כבוד השר, יהודים ופלסטינים דומים בקטע הזה, אתה יודע באיזה דבר הם דומים? הם קשי עורף. מה אני יכול לעשות? שני העמים האלה הם קשי עורף, כל אחד עומד על דעתו. לכן ישראל, ממשלת ישראל, המדינה המתוקנת, שלא לדבר על פלסטין, שהיא עדיין לא ממשלה ולא מדינה ואפילו לא ישות, מדינת ישראל, המתיימרת להיות המדינה המתוקנת במזרח התיכון,

אם היא רוצה באמת לסיים את הפרשה הזאת, שהיא הומנית במהותה, צריכה לקבל החלטה נועזת ולהביא לסיומה, שכל צד יחזור לביתו.

אולי עסקה כזאת יכולה ליצור אווירה מתאימה גם לפריצת דרך בנושא של שלום, על-ידי כך שביצוע העסקה ייצור אווירה נוחה ומתאימה. מי ייתן וזה יתבצע.

תודה רבה. ישיב כבוד השר מיכאל איתן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להתייחס לעניין המשוואה. איזה מין משוואה זאת? אני רוצה להבין, על איזה משוואה אתה מדבר? מצד אחד עומדים אסירים בכלא ישראלי, מקבלים את כל הזכויות החוקיות שמגיעות להם. וחבר הכנסת נסים זאב, עם כל הזעם המוצדק שהיה לו, טרח להדגיש מה שאמר גם ראש הממשלה, שאנחנו לא ננהג בניגוד להתחייבויות הבין-לאומיות ולאמנות הבין-לאומיות ונקיים את המינימום הנדרש, אבל לא יותר מכך. הם לא זכאים לכלום יותר מכך. אין להם זכות לשום דבר, כלום. אתה דיברת על משוואה. אני הייתי מצפה ממך, שמפה היית אומר: בואו נתחיל במשוואה הראשונה, זכות ביקור לגלעד שליט. זכות ביקור, זו המשוואה הכי פשוטה, הראשונה. דבר פשוט. מה שהם מקבלים למאות רבות של אנשים שלהם, אלפים. לאלפים. אבל הם מקבלים. המשוואה, בוא נתחיל בראשון, ביקור. מה קרה, איפה הלב שלך? אדוני השר, באופן אישי, תאמין לי, אני בעד זה. נו, הייתי אומר את זה. מה זה באופן אישי? מה, זה עניין אישי? זה לא עניין אישי, זה עניין אנושי. עומדים כאן ואומרים, לפני שמציעים הצעות גדולות, פונים מכאן ואומרים ל"חמאס": תאפשרו ביקור בתור צעד ראשון, מינימלי. אני חושב שההחלטה, גם קצת לא היה ברור מדברי הנואמים כאן: מצד אחד הם אומרים שלא קורה שום דבר, מצד שני הם אומרים למה הם מוחים. אז אם לא קורה שום דבר ולא עשו שום דבר ולא שינו שום תנאי, למה מוחים? אבל אני יכול לומר כאן: אם לא עשו, צריך לעשות. ואי-אפשר, בשום פנים ואופן, אני יודע שיש כאן עניין של שיקול ושל נוחות ואני חושב שחבר הכנסת אריה אלדד צדק כשהוא אמר שיש שיקולים שהם חלק מהסמכויות שניתנות לשלטונות הכלא על מנת לנהל, וזה הידרדר. השיקולים האלה הם שיקולים פרקטיים, שנובעים בין השאר מכמות המשאבים שצריך להשקיע בתהליך הזה. אז אם צריך להשקיע יותר כדי להחמיר בתנאים, עד לאותו מינימום שאנחנו מחויבים בו, נשקיע מאמצים כבדים על מנת להוכיח לחבר הכנסת עפו ג'אבריה, אגבאריה. אגבאריה. סליחה, אני מצטער. עפו אגבאריה. אגבאריה זו משפחה נפוצה, גדולה, עם הרבה מאוד אנשים במקומות שונים במשולש, אולי גם בגליל, אני לא יודע, אבל במשולש אני יודע. והוא אמר, הוא דיבר פה, אז מה הוא אומר? הוא אומר: צריך להיכנע, צריך לקבל את התכתיב. גם אתה וגם הוא. אני אומר, זה הפתרון. זה לא הפתרון, זאת הבעיה, כי כשאני מדבר על אנושיות, אני שואל את עצמי איפה האנושיות של אנשי ה"חמאס", שבידיהם היתה האפשרות שמאות רבות של אנשי "חמאס", ולא רק אנשי "חמאס", היו כבר יושבים בבית מזמן. איפה האנושיות שלהם לאנשים שלהם? אותו הדבר כלפיכם: איפה האנושיות שלכם לאנשים שלכם? איפה האנושיות שלהם, איפה היא? איפה היא? בזה שהם אומרים: שהידים, בזה שהם אומרים לאנשים: תתפוצצו ותהיו שהידים, זאת האנושיות? זאת שיטת ההנהגה שלהם? בזה אתם תומכים? לא תומכים בשום פנים ואופן. אז אם מדברים, צריך להיות ברור: ישראל רגישה מאוד לחיים ולתנאים שבהם נמצא גלעד שליט. ישראל רגישה יותר מהרבה מדינות בעולם, ואנחנו גאים בכך. תגיד המשפחה מה שתגיד, ואנחנו ננהל את העניינים ונביא אותו הביתה. אבל אל תחשבו שהדרך לעשות את זה היא על-ידי קביעת עסקאות חסרות שחר. תסלח לי, חבר הכנסת אגבאריה, תסלח לי, עם כל הכבוד. יש גם כמה אנשים ב"חמאס" שאמרו שכבר היה צריך לגמור את העניין הזה מזמן. שמעת את זה? תשמע את זה עוד פעם. אז תשמע את זה עוד פעם. אני חושב שזו לא זכותה של מדינת ישראל, חובתה לא לאפשר שום תנאי, הקטן ביותר, מעבר למה שאנחנו מחויבים, כאשר מולנו ניצב ארגון שחייב לעשות על-פי כל נורמה בין-לאומית, ושנקרא לעשות את זה על-ידי כל ישראלי ועל-ידי מנהיגים בכירים בעולם, ואני ציפיתי שגם אתם תקראו היום לארגון הזה למלא את החובה האנושית המינימלית לקיים את התנאים המינימליים שלהם זכאי כל אדם על-פי כל אמנה ועל-פי כל דין בין-לאומי. חבר הכנסת אגבאריה, לא להפריע לשר, בבקשה. הסירוב הזה לא יקדם פתרון. לא יקדם פתרון. אני רוצה לומר שאנחנו בהחלט ממשיכים בכל מאמץ, וממשלת ישראל עושה מתוך רגישות כל צעד אפשרי, במסגרת היכולות והחובות שלה, על מנת להביא לשחרור של גלעד שליט, ואני מאמין שאנחנו נזכה לראות אותו כאן אתנו. אדוני השר, מה אתה מציע לגבי ההצעה הזאת? להסתפק בתשובתך? אני מציע שהחברים יסתפקו בדברי. הנושא הזה הוא לא נושא שאנחנו יכולים לקדם אותו לא במסגרת דיון כאן וגם לא בדיון באחת מהוועדות כרגע. אני מציע שנסתפק בדברים האלה. המציעים, נתחיל באחרון. חבר הכנסת אברהים צרצור? כבוד השר, אני מסתפק במה שנאמר. חברים אחרים, כולם מסתפקים?

אם כך, הגענו לעת הסיום. סיימנו. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"ז בסיוון התשע"א, 29 ביוני 2011, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.